אדוני השר, אדוני היושב-ראש, אני שואל בעניין הצלת בית הרב קוק בשכונת נווה-צדק, סמוך ליפו. במבנה שבנדון פעל הרב קוק, שהיה רבה הראשי של יפו ואחר כך של ארץ-ישראל כולה, ובו נכתב אחד הפרקים המפוארים בתולדות המדינה. לאחרונה מכרו חברי הנהלת ההקדש את המבנה ליזם נדל"ן, והוא מתכוון להרוס את המקום. ברצוני לשאול: כיצד יפעל משרדך לשימור מבנה לאומי היסטורי זה? אפשר להוסיף גם את בית הרב קוק בטבריה? יש לך אפשרות להירשם לשאלה נוספת. זה לא מקובל בדרך הזאת. אני מתכבד להשיב על השאילתא של חבר הכנסת אורי אורבך. על-פי בדיקת הממונה על המחוז בתל-אביב, בית הרב קוק בשכונת נווה-צדק ביפו נמצא במתחם שכלול בתוכנית תל-אביב 3501, נווה-צדק. התוכנית מייעדת את המבנים לשימור. התוכנית נמצאת בימים אלה בשלבי הפקדה,

היא אושרה בוועדה המחוזית והופקדה. אם המגרשים נמכרו ליזמים פרטיים, זה לא משנה את ייעודם כמבנים לשימור. זאת אומרת, גם אם יזם פרטי קנה את המבנה, המבנה נשאר מבנה לשימור. הוא לא יכול לשנות את זה. יש לציין שיש עתירה בבג"ץ נגד החלטת בית-הדין הרבני בתל-אביב, שהתיר למכור את נכסי ההקדש "שערי תורה" ואישר את הסכם המכירה. אגב, זה מוזר בעיני כשמדובר ברב קוק, למה בית-הדין הרבני הגדול מאשר

אבל למה הם מאשרים?

העתירה היא גם נגדם, כבוד השר. נכון, יש באמת עתירה נגדם. נגד בית-הדין הרבני.

יש היום תוכנית שאושרה, שמייעדת את האזור הזה כולו לשימור, ובעצם המכירה לא משנה את הייעוד של המבנה, בתקווה שההפקדה תסתיים ותקבל תוקף. יכול להיות שיהיו התנגדויות, אבל הוועדה לא חייבת לקבל אותן. כשהתוכנית תקבל תוקף, לא משנה מי בעל הנכס ומי חייב להתעסק אתו כמבנה לשימור. בבקשה,

אני רוצה לשאול שאלה נוספת בעניין הזה. מה הנהלים של משרד הפנים, ואולי של משרדים אחרים, שבאמצעותם מכריזים על מבנה כמבנה שמור, כמבנה לשימור, והאם הם לא נהלים מחמירים עד כדי כך, שבגלל ההחמרות הללו המון מבנים לא מגיעים לכלל מעמד של מבנים שמורים? לפני שתשיב, יש לנו עוד שני שואלים. נצרף אותם ותשיב לכולם ביחד. חבר הכנסת ציון פיניאן, ואחריו, חבר הכנסת זבולון אורלב.

הנושא שאני מעלה אינו הריסה. פשוט הייתי מבקש מכבוד השר להתערב בבית הרב קוק בטבריה. יש שם סכסוך בין שני גופים, ואם לא נחליט זה ייסגר או ייהרס.

חבר הכנסת זבולון אורלב, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, המועצה לשימור אתרי מורשת, בראשותו של יוסי פלדמן,

בסוגיה הזאת כבר כמה שנים.

יוסי פלדמן. אני מבין שאתה השר הממונה. היא טוענת שחרף כל המאמצים שציינה הממונה על המחוז, יש צורך בתשומת לב מאוד מאוד מיוחדת, כיוון שנעשים שם כל מיני תרגילים תכנוניים. כמו שאתה יודע, ההון קורץ ומכופף לפעמים כל מיני חוקים מאוד מאוד טובים.

אני שואל את אדוני השר, האם לפני שאדוני מסיים את תפקידו הוא יהיה מוכן להשאיר הנחיות חד-משמעיות לשים לב, בתשומת לב מיוחדת, לנכס הזה, שאנחנו יודעים שבעלי הון שמו את עינם עליו?

אני מתכבד להשיב על השאלות. לחבר הכנסת אורבך, הנוהל לשימור מבנה דורש בדרך כלל שתיערך תוכנית שתייעד את האזור או את המבנה לשימור. התוכנית הזו צריכה להיות מאושרת בוועדה המקומית, ולכן היוזמה לשימור בדרך כלל באה מטעם העירייה או הרשות המקומית שבשטחה נמצא האתר הזה. אם היא מעוניינת לשמר אותו, היא דואגת לזה, להגיש תוכנית שתהפוך את המבנה למבנה לשימור. כשהוועדה המקומית מאשרת את זה,

לכן זה עובר לוועדה המחוזית. הוועדה המחוזית אמורה לאשר את התוכנית,

לשמוע התנגדויות,

ולאחר גמר ההפקדה וקבלת תוקף, המבנה הופך להיות מבנה לשימור, ואז אי-אפשר לעשות בו שום שימוש שאינו בגדר שימור, ולשימור יש כללים מאוד מאוד ברורים. הפרוצדורה היא לא יותר מסובכת או ארוכה ממהלך תכנון רגיל. כל מה שדרוש הוא רצון של הרשות המקומית, באותו מקום שהיא רוצה לשמר, אכן לשמר, אחרת זה לא קורה. אני יודע שברשויות מקומיות שיש בהן רגישות לעניין, ותל-אביב ביניהן דווקא, נעשו המון פעולות של שימור. מבחינת המדינה בוודאי: בנכסים לאומיים, אני יכול לומר כשר הפנים שבקדנציה זו, אני שר הפנים שנה וחצי או כמעט שנתיים, גרמתי לכך שעשרות של אתרים בארץ הוכרזו אתרים לשימור. זה כולל פארקים, שמורות טבע ואחרים.

זה תהליך מאוד ארוך, צריך לקבל אישור של משרד הביטחון, משרד החינוך, השרים הרלוונטיים, לעבור פרוצדורה ארוכה, וגרמתי לכך שעשרות אתרים הוכרזו לשימור. אני חתמתי על התוכניות, הן אושרו, עברו את כל ההליכים. אני מדבר על סדר-גודל של 30, שזה מאוד יפה. העניין של שימור נעוץ בעיקר ברצונה של הרשות המקומית. לשאלה של חבר הכנסת פיניאן, אני לא מכיר את המחלוקת לגבי בית הרב קוק בטבריה, איש לא פנה אלינו בעניין זה.

אני מניח שהעניין תלוי בעיקר ברשות המקומית, שאתה היית חבר בה הרבה שנים.

כדאי שתדבר שם עם ראש העיר, עם זוהר עובד, שיכול הוא ליזום פעולה, מהלך.

העירייה תחליט שהיא רוצה להכריז על בית הרב קוק לשימור, איש לא יכול למנוע את זה. המועצה יכולה לאשר את זה, להביא את זה לוועדה המחוזית, ואז ייקבעו מסמרות, כבר לא יוכלו לשנות את זה בעתיד. חבר הכנסת אורלב, אתה יודע שאנו מנועים מלעשות מחטף בימים האחרונים של כהונתנו, בדמדומי ערב של הממשלה הזאת. אני חושב שגם לא צריך שום הנחיות מיוחדות שלי. החוק מאוד ברור בעניין זה. המועצה לשימור אתרי מורשת עושה עבודה יפה מאוד,

עומד בראשה שלמה הלל, שהיה יושב-ראש הכנסת, ואני הייתי אתו בקשר כמעט בכל הכובעים שהייתי בהם, גם בסוכנות ואחר כך במשרדים שונים בממשלה. הם עושים עבודה טובה. אם תשאל אותי מה הבעיה הכי קשה שלהם, זה לא הנחיות וזה לא ביורוקרטיה לעניין הזה אלא תקציב. אין להם תקציב כדי להפעיל או לעשות מספיק פעולות לפיתוח ולשימור האתרים. אחת הדוגמאות היפות של העבודה שלהם היא ה"סליק" במכון ויצמן ברחובות. היה שם סליק מפורסם, ממש בית-חרושת לייצור נשק בזמנו, ועשו שם עבודה פשוט נפלאה. אתר ששווה לבקר בו גם סתם בתור תיירות.

כבוד השר, משימור אתרים נעבור עכשיו לשימור הבריאות. שר הבריאות חולה. שר הבריאות חולה, ואתה ממלא את מקומו. אני מזמין את חברת הכנסת מירי רגב, בבקשה.

קודם כול, בריאות לשר הבריאות. לאחרונה פורסם כי בית-החולים "ביקור חולים" עלול להיסגר, וכתוצאה מכך יפוטרו מאות עובדים. עוד נודע לאחרונה, כי קופת-חולים "מאוחדת" מעוניינת לרכוש את בית-החולים. ברצוני לשאול: 1. האם הפרסומים נכונים? 2. מה ייעשה בעניין? 3. מה יהיה עתיד העובדים אם בית-החולים יימכר או ייסגר?

אני מאחל רפואה שלמה לשר הבריאות, ואני מתכבד להשיב בשמו על השאילתא. בעל בית-החולים, מר ארקדי גאידמק, לא העביר כספים לבית-החולים זה כמה חודשים. הנהלת בית-החולים ממשיכה לשלם משכורות ולקנות ציוד ותרופות נחוצים, ועד עתה לא היתה פגיעה ביכולת בית-החולים לטפל בחולים. הנהלת משרד הבריאות נמצאת בקשר רציף עם הנהלת בית-החולים כדי לוודא המשך טיפול סביר בחולים. מתקיימים מגעים מטעם בעל בית-החולים עם גופים שונים בנושא מכירת בית-החולים, ונכון לעכשיו לא היה שום סיכום של הנושא. משרד הבריאות הביע את עמדתו, המצדדת בהמשך תפקודו של בית-החולים כבית-חולים ציבורי. עתיד העובדים תלוי בהתפתחויות בנושא מכירת בית-החולים. יש לציין שהכספים שנכנסו ממכירת בית-החולים לפני כשנתיים הועברו לטובת תשלומי הפנסיה לעובדים הוותיקים. לסיום, משרד הבריאות עוקב אחרי ההתפתחויות ועוקב אחרי המגעים המתקיימים בעניין עתידו של בית-החולים מתוך תקווה כי בית-החולים ימשיך לפעול כמקודם כבית-חולים ציבורי.

אם אכן משרד הבריאות טוען שהוא בעד המשך הפעלת בית-החולים, מה הוא עושה בעניין? מה עמדתו בעניין רכישת בית-החולים על-ידי קופת-חולים "מאוחדת"? בתשובתו הוא טוען שהוא בעד המשך הפעלת בית-החולים כבית-חולים ציבורי. מה הוא עושה עם זה? איפה עומד המשא-ומתן עם קופת-חולים "מאוחדת"? מטבע הדברים, אנו צריכים להבין שיש כאן בעיה בשאלות הנוספות, כי השר בקי מאוד בענייני משרדו. אני לא יודע עד כמה הוא יכול להשיב תשובות על שאלות שלא הוצגו בפניו מראש.

אם יישאלו עוד שאלות, בבקשה.

פעם היתה תוכנית "הכה את המומחה". זה המומחה לכל נושא. יושב-ראש הכנסת, אני מבינה את האילוץ שאנו נמצאים בו כיום. למרות זאת אבקש תשובות. לא נעשה את זה בדיון הזה, יכול להיות שבישיבת המליאה הבאה. הבעיה עם "ביקור חולים" היא שהוא עומד להיסגר. אני רוצה להבין מה קורה עם העובדים שם, אני לא מדברת אתך, חברת הכנסת,

את שואלת שר או את מתווכחת עכשיו עם חברי הכנסת? שואלת שר. אז תני לו אפשרות להשיב.

שר הבריאות אמר במפורש שהוא עוקב מרחוק אחרי המגעים למכירת בית-החולים. הם בעד זה שבית-החולים ימשיך להיות ציבורי. אין לו שום say להחליט מי יקנה את בית-החולים. זו עסקה שבין קונה מרצון למוכר מרצון. אם קופת-חולים "מאוחדת" תרצה לקנות את בית-החולים ותגיע להסכם עם ארקדי גאידמק והוא ימכור להם, משרד הבריאות לא יוכל לעשות שום דבר בעניין. הוא יכול רק לתמוך בכך שמי שיקנה את בית-החולים ימשיך להפעיל אותו כבית-חולים ציבורי.

אם באמת יהיה קונה לבית-החולים, והוא קונה רציני, משרד הבריאות, אין לו say במשא-ומתן. המשא-ומתן הוא בין קונה מרצון למוכר מרצון. אני מודה לשר הפנים, אני מודה לחברת הכנסת רגב. אנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום.

יום המדע. אני רוצה לפתוח בכמה דברים הנוגעים ליום המדע, 18 במרס 2009. אנחנו מציינים ב-18 במרס 2009 את היום הלאומי למדע בישראל, והמועד הזה נבחר לציון יום-הולדתו של פרופסור אלברט איינשטיין, שנולד ביום הזה. בגלל אישיותו, לא רק איש מדע מהולל, מהחשובים והמשפיעים בתולדות האנושות, אלא גם יהודי גאה וציוני חם, אנחנו בחרנו לציין בכנסת ביום הזה את יום המדע הלאומי. אלברט איינשטיין היה קשור לארץ-ישראל בקשר אמיץ עוד בטרם קמה המדינה, וליווה באהבה את התפתחותה ואת התקדמותה עד ליומו האחרון. הוא ראה במדע מרכיב חיוני בחייה של המדינה הצעירה, והדגיש כי המדע הוא מרכיב חשוב בקיומה ובעוצמתה של מדינת ישראל, משום שמדינת ישראל כפי שקמה, על שטח טריטוריאלי מצומצם, על דלות המשאבים הטבעיים, כתוצאה מהתנאים האלה, שטח דל, ריחוק משווקים, העדר מסורת של תעשיות כבדות ואוצרות טבע, אנחנו זקוקים למדע כחלק מהיכולות של המדינה הזו להתפתח ולהביא רווחה ושגשוג לכל תושביה. אני רוצה להוסיף ולומר: המדע הוא חלק מתרבות. זה לא שלוחצים על כפתור או מתיישבת ממשלה וקובעת: אנו צריכים מדע, ויהיה מדע. מדע גם אי-אפשר

ואי-אפשר לזרז את הבאתו אלא בתנאים מאוד מסוימים. המדע צריך לצמוח, להתפתח, והוא צריך להתפתח מלמטה. הוא צריך להתפתח בתרבות שמעודדת מדע, בתרבות ששמה את המדע בראש סדר העדיפויות או בקדמת סדר העדיפויות של המדינה, בתרבות שבה המדען נחשב יותר מכוכבי תרבות אחרים שאנחנו פוגשים היום, שבה מדענים עושים את עבודתם וזוכים לתמורה, גם כלכלית וגם חברתית. על רקע זה אני רוצה להודות לחבר הכנסת זבולון אורלב, שיזם וניהל היום ישיבת ועדה, אומנם לא ישיבה פורמלית, כי אין לנו ועדות פורמליות היום, ובישיבה הזאת התקיים דיון בנושא המדע בהשתתפות מדענים צעירים שהגיעו היום לכנסת לישיבת הוועדה. אני מברך אתכם, הם יושבים כאן באולם, ביציע האורחים. אני רואה, על-פי ההופעה החיצונית, שיש ביניכם מייצגים נאמנים של כל שכבות החברה הישראלית, יהודים ושאינם יהודים, חילונים ודתיים. כולכם צעירים. אני מקדם אתכם בברכה, ואת המחויבות שלכם לנושא המדע, בעזרת המדע. במדינת ישראל ובכנסת ישראל כולנו תולים בכם ובדור שלכם תקוות שתשקיעו, תהיו מדענים, תביאו ברכה גם אישית וגם לחברה שאתם מייצגים, ותהיו כולכם לתפארת מדינת ישראל. בהצלחה. אני מזמין את שר המדע, הספורט והתרבות, אני לא יודע אם זה השם הרשמי,

לכבוד יום המדע,

אדוני השר גאלב מג'אדלה, לשאת את דבריו. אדוני היושב-ראש, מכובדי חברי הכנסת, אדוני השר מאיר שטרית, שר הפנים, קהילת המדע והמחקר בישראל, המדענים הצעירים, העתודה שלנו, העתיד הבטוח של החברה הישראלית, סליחה, רק רגע אחד. חבר הכנסת אופיר אקוניס, מילא אתה נותן גב למדע, אבל יש כאן גם דוברים. נהפוך הוא.

באולם המליאה של הכנסת אני נהנה מנוכחות של שני שרי מדע לשעבר. רגע, רגע אחד. סליחה, חבר הכנסת ברוורמן, כל הכבוד על הכניסה המפוארת הזאת. אתה בא מלווה, מדבר, מפריע. אני מתנצל. תודה, אני מודה לך. רגע, שנייה. חבר הכנסת מרידור, יש בחוץ מזנון עם קפה. הוא מיועד בדיוק למה שאתה עושה עכשיו או למה שעשית עם השר שטרית. זה באווירה הרבה יותר נוחה ואף אחד לא יפריע לך שם.

בבקשה,

נמצאים שני שרי מדע לשעבר, כבוד היושב-ראש וחבר הכנסת המכובד בני בגין, וכמובן, מנכ"ל המשרד לשעבר, חבר הכנסת נחמן שי. אז אני כאן בבית, במגרש ביתי. אנחנו מציינים היום את יום המדע הלאומי, וחשוב לעמוד על כמה דברים מבחינתי כשר המדע, התרבות והספורט, זהו הסדר הנכון, כבוד היושב-ראש, לא טעית.

אנחנו אומנם מדינה קטנה, אבל בקהילת המדע אנחנו מדינה מוערכת. יש לנו הישגים בתחומים חשובים בין ארבע או חמש המדינות המובילות בעולם. באוקטובר 2004 זכינו בהכרה בין-לאומית כאשר שני פרופסורים שלנו זכו בפרס נובל לשלום בתחום המדע, בכימיה, פרופסור אברהם הרשקו ופרופסור אהרן צ'חנובר. אבל, אדוני היושב-ראש, מבחינתי, הבשורה היום היא לראות ביציע מדענים צעירים, שהם העתודה שלנו. הבשורה היא כמעט משולשת. זה לא סוד, ואני אומר את זה בצער, שאתה בא לבית-ספר ואתה שואל כיתה, ביניהם גם את הבן שלי, מה אתם רוצים להיות, אחד אומר לך כדורסלן, ואחד אומר כדורגלן, ואחד רוצה להיות שחקן קולנוע, ואחד רוצה להיות בתיאטרון, ואחד רוצה להיות בתחום זה או אחר, אבל אתה לא שומע

מתלמידי התיכון שאומר שהוא רוצה להיות מדען. ולכן, שמנו דגש במשרד המדע, התרבות והספורט

אני רואה כאן ביציע את המנכ"ל, גל דאי,

אנשי מינהל המדע, שעמלו קשה במשך שנתיים ליישם את מדיניות השר. אחד הדגלים שהנפנו היה לקרב את הנוער למדע, כדי שיצמחו בקרב בני-הנוער מדענים צעירים, כפי שאנחנו רואים כאן בגאווה ובכבוד, וכדי שנשמור על הישגינו במדע, נלך ונתקדם ולא נהיה בנסיגה,

כפי שקרה לנו בכמה תחומים. אבל, אדוני היושב-ראש, בפיזיקה, בכימיה, במדעי החיים, בחומרים ועוד אנחנו מובילים בעולם וגם מוערכים. זה הזמן לומר, דווקא היום, כאשר מתפרסם הפער בין עניים לעשירים, שהוא 18.5%, בשנים 2002 2007, לומר כאן לכנסת ישראל, שההשקעה הטובה ביותר של מדינה לסגירת פערים בחברה היא השקעה במדע ובמחקר. אני לא מכיר עוד השקעה שמחזירה את עצמה 40 עד 50 פעם, יש ויכוח בין המדענים, חלק אומר 40 וחלק אומר 50, אני מוכן להתפשר אפילו על פחות מזה.

סגירת פערים בחברה הישראלית, שצריכה להיות במקום ראשון בסדר העדיפויות של מדינה וממשלה, היא השקעה במדע, במחקר. אני אספר לך, אדוני היושב-ראש, ולחברי הכנסת, מכובדי, ולאורחים, שלפני כמה חודשים הגיעו אלינו לממשלה שני אנשים מוערכים

החברה הישראלית שדואגת לציבור שלנו, מי שהיה מנכ"ל האוצר ברודט ואיש התעשייה הידוע אלי הורביץ. הם ועוד 20 חברים דאגו במשך כמה חודשים לחברה הישראלית, איך להביא אותה בשנת 2028 להיות אחת מ-15 המדינות המובילות בעולם בהכנסה לגולגולת. ומה הם אומרים, אדוני היושב-ראש, מכובדי חברי הכנסת, אחרי עבודה קשה ומאומצת שהם שקדו עליה חודשים? שהממשלה והעשירים בישראל צריכים לעבוד קשה בקרב העניים כדי להוציא אותם מהעוני, כדי שב-2028 נוכל להיות אחת מ-15 המדינות המובילות בעולם בהכנסה לגולגולת. את זה אפשר לעשות, אדוני היושב-ראש, בהשקעה במחקר ובמדע האזרחי, שזנחנו לטובת השקעה במחקר ובמדע אחר. זה הזמן, דווקא במצב כלכלי בעייתי בעולם, וכמובן אצלנו, ובתוך כך להניף דגל השקעה במחקר ובמדע. להשקיע לא רק כדי לסגור פערים חברתיים, אלא כדי שנהיה מדינה שראוי לחיות בה, שאנו רוצים לבנות בה את עתיד ילדינו, מדינה שבה אני רוצה שהשכן שלי לא יהיה עני כדי שביתי לא יהיה בסכנה, זה לתשומת לבו של מי שצריך לשמוע באוצר, ובוודאי במליאת הכנסת המכובדת. אבל יותר מזה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לומר שאם אנחנו גם רוצים להבטיח את החוסן הלאומי, כאשר אני אומר החוסן הלאומי,

אדוני היושב-ראש, וברור למי שמכיר אותי, את המדיניות שלי ואת תפיסת העולם שלי, שאנחנו חלק אינטגרלי, כל החברה הישראלית. הציבור הערבי, שהוא 20% מהחברה הישראלית, הוא חלק מהחוסן הלאומי. גם אם יש הבדלי דעות ותפיסות עולם, כדאי לכולם שגם האוכלוסייה הערבית תהיה בתוך החוסן הלאומי וההשקעה בה תהיה שווה, אם רוצים להבטיח שהציבור הזה יראה את עצמו כחלק אינטגרלי של אוכלוסיית המדינה. לכן, ההשקעה במחקר ובמדע בשנים האחרונות נדרשה ונתבעה על-ידי הדור הצעיר הערבי, ולא במקרה אתה רואה ומזהה כאן, אדוני היושב-ראש, בקרב המדענים הצעירים מדענים צעירים מבטיחים וראויים מהאוכלוסייה הערבית, שאני גאה בה ובכל החברה הישראלית. ההתחככות של הנוער עם המדע, עשינו בשנתיים האחרונות רבות. הקמנו רשתות מחקר שתפקידן הייעודי הוא אך ורק להיות פתוחות בפני הנוער ללא תמורה, זה התנאי בהסכם של ההשקעה שלנו ברשת מחקר בגליל ובמשולש, כדי להבטיח שהנוער יבוא לרשת המחקר, בהשקעה של 3 מיליוני ש"ח בכל רשת, ושם ימצה את יכולתו בעשיית מחקר, במדע, כדי שיחזור הביתה ויתחיל להפנים ולדבר על המחקר והמדע, ולא לדבר ביום שבת, או ביום שישי, בישיבת סלון בבית, על שיפוץ הבית או החלפת המכונית ועל דברים שלצערי הם על סדר-יומנו. אנחנו רוצים לשנות את תרבות היחס למחקר ולמדע, אדוני היושב-ראש, כפי שאמרת בדבריך, ואני מודה לך על זה.

אני אומר לכולנו, ואני שמח שכפי שהזכרתי, יש לנו שני שרים לשעבר שעשו רבות בתחום. עיינתי בתחילת דרכי במשרד בעשייה שלהם, ואני חושב שהיתה להם תרומה גדולה, וגם למדתי ממה שהספקתי לראות בדברים או בכתובים שנשארו במשרד. אני רוצה לסיים ולומר, אדוני היושב-ראש, שאין יותר נכון מאשר לחגוג את היום הזה, יום המדע הלאומי, כאן בכנסת ישראל, ובוודאי בוועדות הכנסת, כדי להעלות את המודעות הציבורית לחשיבות המדע. מכאן אני רוצה לומר גם שהחברה הישראלית, אדוני היושב-ראש, מקפחת את המדענים במעמדם. יש לזה סיבות רבות, וכדי שנהיה הגונים, גם המדענים נוטלים בהן חלק. אנחנו חייבים לקרב את המדענים לאוכלוסייה, חייבים לקרב את המדענים לקהלים, בלי לפגוע בעבודה הטובה, הראויה והקדושה שהם עושים ימים ולילות ברשתות המחקר או במכוני המחקר. הם חייבים להתחכך עם הקהילה, הם חייבים לבוא יותר במגע עם הקהילה, הם חייבים להפגין דוגמה בקהילה כדי לתרום למינוף המדע בקהילה. גם אנחנו חייבים לתת להם את המעמד הראוי והיחס ההוגן, מה שהחברה הישראלית לא עושה היום כלפי המדענים, ואני אומר את זה בצער רב. לסיום, אני רוצה להודות, אדוני היושב-ראש, לחברי במינהל המדע, שעשו לידי תקופה של שנתיים, וגם לאוניברסיטאות, שסייעו בידינו ופיתחו אתנו יחסי גומלין, ובוודאי למועצה הלאומית למחקר ופיתוח, בראשות פרופסור אברמסקי, אחת המערכות החשובות שטיפחתי בשנתיים האחרונות, מינפנו ונתנו לה גיבוי בכל דרך אפשרית, ולאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בראשות פרופסור יערי. אני חושב שאנחנו ראויים ליותר השקעה במדע, כי אנחנו רוצים להיות חברה מהחברות המוערכות והמובילות בעולם. זו שאיפה של כולנו, על כל המרכיבים שלנו. תודה לך, אדוני היושב-ראש. תודה לך, אדוני השר. אני רוצה לומר לך עוד מלה. שמעתי את דבריך בדבר הדאגה לחוסנה של מדינת ישראל, ושמעתי את דבריך לפני ימים, עד כמה קשה להיות שר ערבי בממשלת ישראל, בייחוד בזמן מלחמה. אני רוצה להעיד באופן אישי שראיתי אותך בפעולה מקרוב בחזית המאבק לעוצמתה המדעית של מדינת ישראל, הייתי גאה בך, ואני מאחל לך הצלחה בכל תפקיד שתעשה.

אני מבקש כעת להזמין את נציגי הסיעות. זה דיון סיעתי. כל סיעה קיבלה הקצבה של דובר אחד, שלוש דקות לכל דובר. ראשון הדוברים, חבר הכנסת יוחנן פלסנר מסיעת קדימה. אדוני היושב-ראש,

תודה רבה, אדוני השר, על הסקירה שלך. במעט הזמן שניתן לי אני רוצה לציין את יום המדע ולהתייחס לסוגיית מערכת ההשכלה הגבוהה. תשתית מדעית חזקה מבוססת על מערכת השכלה גבוהה חזקה, רחבה, מובילה, אוטונומית ומצוינת. אני חושב שהמלה מצוינות בהקשר של מערכות השכלה גבוהה, אני לא סתם מציין אותה, כי בצד הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה והרחבת המוסדות להשכלה גבוהה אנחנו צריכים לשמר את אלמנט המצוינות. היתה לי חוויה אישית שהמחישה לי את החשיבות של מערכות חזקות של ההשכלה הגבוהה. אני לוקח את ארצות-הברית כמקרה מבחן. היתה לי ההזדמנות, או המזל, ללמוד באחת מהאוניברסיטאות בארצות-הברית וראיתי את העוצמה של מערכת אוניברסיטאית חזקה בפעולה. אלפי מדענים מגיעים מכל רחבי העולם. ארצות-הברית פשוט שואבת אותם, לא רק בעזרת תקציבים אלא בעזרת העובדה שהיא הצליחה ליצור קהילות של מצוינות שמחברות את האנשים הטובים ביותר בעולם באותם התחומים. התוצאה לא מאחרת להגיע. רק בשבוע האחרון או לפני שבועיים ראינו סקירה בשבועון "אקונומיסט" על מספר הפטנטים וההמצאות בארצות-הברית כתוצאה מהגירה.

יש היום גל פופוליסטי בארצות-הברית שקורא למניעת הגירה, בסופו של דבר הרבה מהסטארט-אפים ומההמצאות שמביאים לחברות הגדולות ביותר הם תוצאה מהעובדה שיש מערכת השכלה גבוהה אטרקטיבית, חזקה, מצוינת, שמביאה להגירה. בהקשר שלנו, בנייה של מערכת השכלה גבוהה חזקה ומצוינת יכולה להביא, לשם שינוי, להגירה משמעותית של יהודים מהארצות המבוססות. אני בטוח שיושב-ראש הסוכנות לשעבר יסכים אתי בעניין הזה. יש כאן פוטנציאל אדיר, לא להחזיר רק את אותם הישראלים שנמצאים בחוץ-לארץ.

בהקשר זה, בצד ההישגים של המערכת, ויש הישגים אדירים, "ניוזוויק" דירג את האוניברסיטה העברית במקום ה-82 בין 100 האוניברסיטאות הטובות, ואוניברסיטאות אחרות בישראל גם להן יש פוטנציאל, אבל יש גם נתונים קשים לצד זה. אני אנקוב בכמה מהנתונים ואולי אציע נתיב לפתרון. לפי נתונים של מחקר של דן בן-דוד מאוניברסיטת תל-אביב, מחקר מהשנה שעברה, מ-2008, מדינת ישראל מובילה בייצוא אקדמאים לארצות-הברית. אז כל אותם ההישגים האדירים של מערכת ההשכלה הגבוהה האמריקנית, אנחנו מממנים אותה, עם ההון היקר ביותר שיש לנו במדינת ישראל, שזה ההון האנושי. מספר המרצים הישראלים בארצות-הברית מהווה 25% ממספר אנשי הסגל שנשארו במדינת ישראל. מספר הפיזיקאים הישראלים במסלול קביעות ב-40 האוניברסיטאות המובילות בארצות-הברית הוא כ-10% ממספר הפיזיקאים בישראל, וכן הלאה. יש נתונים שמעידים על חומרת המצב. יש פתרון. בריחת המוחות הרי היא תופעה קשה ומדאיגה, בייחוד בזמן משבר.

גם לא יהיה מנוע שיוציא אותנו מהמשבר הזה. נשאלת השאלה, בעיקר כי הזמן שלי מתקרב לסיום, אני רואה שאתה עושה שני תפקידים, גם של יושב-ראש וגם של נואם. אני לא מנסה לאיים על תפקידך, אבל, זה בסדר. מה המתווה לפתרון? לאן אנחנו צריכים ללכת? ביום המדע חשוב לציין מה הכיוון, ויש כיוונים. לאן אנחנו צריכים לקחת את זה? אני חושב שהכיוון הוא, אם הולכים על העיקרון של ה-80% יש פתרון שהוא 80% נכון, בעיקר בהקשר של בריחת המוחות וחיזוק מערכת ההשכלה הגבוהה, בהנחה שזאת תשתית מרכזית שחשובה לבניית תשתית מדעית, וזהו דוח-שוחט. כונסו מיטב המדענים, או מיטב המוחות, באו עם דוח, את הדוח הזה צריך ליישם, בייחוד בעת משבר. צריך ליישם אותו על כל החלקים שלו: החזרת מדענים, שיקום תשתיות, חיזוק מעבדות וספריות וכן הלאה. אם תצא קריאה בעניין הזה מהיום הזה, יצאנו נשכרים. תודה רבה. חבר הכנסת אופיר אקוניס

חבר הכנסת אלכס מילר מסיעת ישראל ביתנו. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, שרי המדע, יש פה שלושה, אם אינני טועה, המכהן כרגע ושניים שהם לשעבר, אולי יש כאן גם לעתיד, אבל על זה לא הייתי רוצה להתחייב.

הידע הטכנולוגי שיש למדינת ישראל הוא מהמפוארים בעולם. העולם כולו יודע זאת וכדאי שגם בישראל ידעו זאת.

אדוני היושב-ראש, אני מברך אותך על ההזדמנות שהענקת לכנסת לדון בנושא. העם היהודי הוא עם יוצר. לא בכדי קבעה הכנסת את היום הלאומי למדע ביום הולדתו של הגאון היהודי הגדול ביותר של כל הזמנים,

המדע הישראלי פרץ דרך בשלל נושאים: בריאות ותרופות, המחקר הביו-רפואי, השתלת איברים, חקר החלל, ביו-טכנולוגיה, ננו-טכנולוגיה, המחקר במכון ויצמן ובאוניברסיטאות. אבל, לצערנו, בפריצות הדרך הללו, ההישגים מדברים לרובד קטן בציבור.

כי אלה הישגים שפחות נראים. מה כן רואים? את התוצאות הגשמיות, את תפארת המדע הישראלי, הן במחקר ובפיתוח בארץ והן ביצוא,

לתעשיית ההיי-טק הישראלית. ההצלחה בעשור זה ובעשור הקודם תורגמה גם לעשרות אלפי מקומות עבודה, לתרומה למאזן התשלומים, לשיתופי פעולה ולהדרכה של ארצות רבות בעולם.

אדוני היושב-ראש, שתרומת ההיי-טק לשיפור הדימוי של ישראל בעולם היא עצומה. ישראלים רבים מייצגים אותנו היום בתפקידים מאוד בכירים בחברות היי-טק, אינטרנט ותוכנה בין-לאומיות, ב"מיקרוסופט",

"אורקל" וחברות אחרות. חלקן הגדול בחוץ-לארץ, התייחס לזה חבר הכנסת פלסנר. מוטב היה אילו, בעולם של כפר גלובלי, היו עובדים מישראל. אדוני היושב-ראש, בשבועות האחרונים פוטרו מאות צעירים מחברות היי-טק ברחבי הארץ. רבים מהם בעלי משפחות צעירות או שנישאו זה מקרוב ומתכוונים להקים משפחה בישראל. אני מנצל את ההזדמנות הזו לקרוא למעסיקים, גם בתחום זה, כמו בתעשיות האחרות: אל תנצלו את הזמן הזה, אל תנצלו את ימי המצוקה הכלכלית לפיטורי עובדים. לכן, בשעה זו הממשלה צריכה להשקיע עוד בחינוך, כי החינוך הוא מפתח להון אנושי ואיכותי במדינה שאין בה משאבי טבע ואין בה משאבים חומריים אחרים. נכון תעשה הממשלה הבאה אם תקדם, כפי שהצעתי, את פרויקט "מחשב לכל ילד". פרויקט "מחשב לכל ילד" הוא בראש ובראשונה פרויקט חברתי, שמספק מחשבים והדרכה לילדים ממשפחות מעוטות יכולת בפריפריה ובשכונות המצוקה.

בעניין הזה שוחחתי ארוכות עם ראש הממשלה המיועד מר בנימין נתניהו, והוא הבטיח לי לקדם את פרויקט "מחשב לכל ילד" בעוצמה רבה. יש לברך על כך. אדוני היושב-ראש, השקעה לטווח ארוך בתחומי המדע, המחקר ופיתוח ההון האנושי היא אחד המפתחות להצלחה של יציאת מדינת ישראל מן המשבר הכלכלי. ככל שתקדים הממשלה המיועדת לעשות כך,

תודה רבה, אני מודה לך מאוד. חבר הכנסת אלכס מילר, בבקשה.

חבר הכנסת אבישי ברוורמן.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

אנחנו מציינים היום את יום המדע, שנקבע ביום הולדתו של אלברט איינשטיין, גדול הפיזיקאים בכל הזמנים. תרומתו של העם היהודי למדע ולמחקר האנושי היתה ועודנה משמעותית לאין-שיעור. חברים, אני חושב שיש לנו פה משאב כל כך חשוב, שנראה שאנחנו מזניחים אותו מיום ליום. אדוני היושב-ראש, היתה לך עשייה רבה בנושא האינטרנט, יושב פה חבר הכנסת זבולון אורלב, שהיה יושב-ראש ועדת המדע, והשר שפעל רבות בנושאים אלה. אני לא רק חושב, אני יודע שאנחנו לא עושים מספיק. הגיע הזמן שנשנה את דרך ההתייחסות לנושא של בריחת מוחות. לפני כמה דקות ישבתי עם פרופסור מגידור ודיברנו על בעיות האקדמיה. חברי חברי הכנסת דיברו כאן קודם על הבעיות בתחום הזה. הגיע הזמן שממשלת ישראל תבוא ותגיד לנו שיש בעצם דרך חדשה, שינוי של כל המבנה המדעי במדינת ישראל: השקעה, שמירה על המוחות, על אותן תעשיות היי-טק שבורחות לנו כמעט כל יום למדינות אחרות, על העובדים שלנו, שבעיקרון אין להם שום בעיה למצוא את עצמם בכל העולם, הם חכמים, הם יודעים לעשות את העבודה, הם מקבלים השכלה אצלנו, ומשום שהמדינה לא יכולה לתת להם פתרונות הם מוצאים את עצמם תורמים את ההשכלה הזאת לטובת מדינות אחרות. אני גאה בכל ההישגים של המדע במדינת ישראל. אני מברך את כל מי שעוסק במדע. יש לנו מה להציע. פשוט צריך לקבוע תוכנית מסודרת, גם באקדמיה, גם במדע. צריך להזרים תקציבים. אסור לישון בעמידה. אנחנו נרדמים פה, ובסופו של דבר אנחנו מוצאים את עצמנו בלי מדע, בלי תעשייה, בלי תוכניות,

יש לנו דרך ארוכה, יש לנו ממשלה בדרך. ואני פונה מהבמה הזאת לראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו, שיביא לאישור הכנסת, לאישור הממשלה, תוכנית שתסדר את הנושא הזה באופן חד-משמעי לטווח ארוך, שיהיו לנו הרבה מדענים, שיהיו לנו הרבה פרסי נובל, שיהיו לנו הרבה פטנטים. תקנו אותי אם אני טועה, מדינת ישראל נמצאת במקומות הראשונים במספר הפטנטים הנרשמים בארצות-הברית. יש לנו מה להציע לעולם. יש לנו מה להציע למדינה שלנו. פשוט צריך לעבוד. צריך להביא אסטרטגיה מסודרת בשיתוף אתנו חברי הכנסת, עם האקדמיה הישראלית, עם משרדים ממשלתיים, גם משרד התשתיות, גם משרד התמ"ת, גם משרד האוצר וגם משרד המדע. יש שם אנשים שיש להם הרבה

שמשום מה נמצאות איפשהו במגירות ואף אחד לא מוציא אותן. אני מברך על היום הזה. תודה. תודה רבה. חבר הכנסת אבישי ברוורמן. לצורך הדיון, פרופסור ונשיא אוניברסיטת בן-גוריון לשעבר. אדוני היושב-ראש,

כשמרקוס אנטוניוס בא להספיד את יוליוס קיסר, הוא אמר: לא באתי להלל את קיסר, באתי לקבור אותו. אני שומע פה את כל דברי ההלל על המדע בישראל, ואני רואה פה באכסדרה למעלה את טובי הפרופסורים, אז אני רוצה לומר שלושה משפטים, כי מלים ריקות בזכות המדע לא עוזרות למדע. אני מודה לידידי שר המדע גאלב מג'אדלה, שניסה במשאבים מצומצמים לפעול כמיטב יכולתו. אני מבין שהשר זאב בנימין בגין, שנמצא כרגע בחוץ, עברתי הרבה מאוד שרי מדע, באמת עשה מלאכתו נאמנה. אבל, רבותי, המדע בישראל הגיע לשיאים הגבוהים לא בגלל המלים הריקות שהיו בכנסת ישראל בשנים האחרונות. המדע בישראל הגיע לפסגה כי היה דוד בן-גוריון, היה פרופסור ארנסט דוד ברגמן, כי הבינו שהשקעה במדע ובמחקר ובפיתוח זה לא מלים ריקות, זה תקציבים. ולכן, זה שיש לנו חתני פרס נובל, ציינו פה את פרופסור צ'חנובר ופרופסור הרשקו, זה לא בגלל השנים האחרונות. זה בגלל השקעת העבר, שבו לא דיברו הרבה, אבל עשו, והיה כבוד למדע, שהביא פה באמת להישגים הגדולים ביותר: לתעשיית ההיי-טק, לכלכלה, לרפואה. רבותי, אנחנו בעידן אחר. אנחנו בעידן של קשר בין המלה למעשה. כל חברי אומרים: כמה טוב המדע, אבל בואו שבו עכשיו ותשמעו מה אומרים לכם טובי המדענים בישראל. הם אומרים לכם בצורה ברורה ביותר: כבוד למדען, תקציבים למדען.

כל מה שבנינו כאן, אותם 10% המצוינים, הם יכולים להיקלט בכל מקום בעולם. ולכן, בממשל ישראלי שהוא הגרוע ביותר במערב, ממשל שלא בנוי על מצוינות, כי בארצות-הברית ברק אובמה נבחר להיות נשיא ארצות-הברית, הוא רוצה להציל אותה מהקריסה הכלכלית המסוכנת ביותר מאז שנות ה-30 והוא בוחר 15 שרים. לא רק דמוקרטים, גם רפובליקנים. חתן פרס נובל בפיזיקה סטיב צ'ו הוא שר האנרגיה. הוא לוקח את 15 המצוינים, כמו שהיהודים התנהלו פעם, בסנהדרין. במדינת ישראל אנחנו במצב שכל שר מדע וכל שר אחר מתחלף כל חצי שנה. הדיבורים כאן רבים, אבל בשנים האחרונות אין השקעה במדע, אין תמריצים. הכול דיבורים.

מכיוון שהשקעתי 16 שנה באוניברסיטה,

עם כל הביקורות על האוניברסיטאות, גמרה 16 שנה ללא גירעון, טובי הסטודנטים וטובי המדענים שם רוצים לחזור הביתה. יש לי רק הערה אחת לראש הממשלה המיועד: אני חושב שצריך להפסיק להלל את המדע ואת המדענים ולתת להם כבוד, לא דברי הלל. אם מדינת ישראל לא רוצה שבעשר השנים הבאות היא תאבד את הבסיס במחקר ובפיתוח, ועל החינוך נדבר לחוד, אז שתפסיק עם הדמגוגיה, תעביר תקציבים ברורים. אני בכלל לא בטוח שיש צורך במשרד המדע. מעולם לא חשבתי שיש צורך במשרד מדע בישראל. זה חלק מסידורי העבודה לממשלה שצריכה 30 שרים. אין משרד מדע. צריך תקציב, צריך מועצה להשכלה גבוהה, צריך ביצועים. לא צריך שרים למדע שכל חצי שנה מתחלפים והתקציב שלהם זעום. ולכן, אם אנחנו רוצים, אם ראש הממשלה המיועד, שבתקופה הקשה ביותר הולך להיאבק על כלכלה, על מדיניות וביטחון, מבין שהמדע בראש מעייננו, צריך לקבל הכרעות. כי עוד התנהלות של מלים ריקות, של דיבורים על חשיבותנו לא יביאו דבר. אדוני ראש הממשלה, אתמוך בך מהאופוזיציה, מניסיוני,

בכל מה שתעשה, אם תלך בדרך הנכונה. תודה רבה.

בקשר לקיומו של משרד המדע, באמת, מחשבה מקורית. לא שמעתי עליה קודם. הדובר הבא, חבר הכנסת אברהם מיכאלי מסיעת ש"ס,

מטעם יהדות התורה, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, רבותי חברי הכנסת, אנחנו מציינים היום את יום המדע הלאומי

וחשוב מאוד באמת לתת תשומת לב מיוחדת לצעירים שיושבים פה,

כפי שציינת, אדוני היושב-ראש, לפני כשעתיים קיימנו ישיבה מיוחדת של ועדת המדע וציינו את החשיבות של עידוד הנוער הזה, שהוא הנוער המצטיין שעוסק בתחום, והחל בעיסוק הזה כבר בגיל מאוד מאוד צעיר. לא מדובר באלה שכרגע יושבים פה, בכיתות י"א-י"ב, אלא כנראה הם החלו לעסוק בזה כבר לפני כן, הגיעו למה שהגיעו, ויש לתת שבח גדול לפעילות שלהם. אני חושב שזה שעושים להם היום כבוד בכנסת, וכבוד בבית הנשיא במעמד של חלוקת הפרסים, אני חושב שזה מעודד גם את הנוער ללכת בדרכם, חיקוי חיובי לנוער שאולי עדיין לא הבין את חשיבות העיסוק בתחום הזה. באמת, ממלים יפות אנחנו עוברים לציין בעצב את ההידרדרות של השנים האחרונות בהשקעה בתחום המחקר הישראלי. עדיין צריך לצאת מנקודת הנחה שאנחנו כנראה המובילים בעולם בתחום של מחקר ופיתוח. חברי חבר הכנסת פלסנר ציטט קודם כמה נתונים מדוח המחקר של הממ"מ שהועבר לנו היום לקראת הדיון בוועדת המדע, באמת נתונים מאוד מאוד מטרידים, כמה מהחוקרים הישראלים שלנו נמצאים ברוב מדינות המערב, במיוחד בארצות-הברית. צריך לחשוב, מעבר למה שדיברנו ודיברנו כל השנים איך להחזיר את המוחות האלה חזרה לארץ, איך לנצל היום אולי אפילו את המשבר הכלכלי כמנוף להחזיר אותם לארץ. לפי הנתונים שקיבלנו, יש היום קבוצה מסוימת של מדענים, כ-104 מדענים, שכבר חזרו ומתחילים לעסוק בתחום המחקר במוסדות האקדמיים בארץ, אפילו שאולי היה להם פיתוי להישאר שם. אבל אין מה לעשות, צריך להתייחס לעובדה שגם בעולם הגדול המשבר הגלובלי משפיע, ואולי היום אנחנו צריכים ליצור תשתית מסוימת כדי להגיד לאותם מיטב המוחות שנמצאים שם לחזור לארץ, ולהשקיע את המוח ואת הכוח שיש להם בתחום של מחקר ופיתוח. אבל אין ספק שזה לא יספיק לבוא במלים ולהגיד להם לחזור לארץ אם לא ניצור את התשתיות הנכונות

ובאמת, אני לפחות יכול להעיד שבקדנציה הקודמת קיימנו כמה וכמה דיונים בוועדת המדע איך לעשות הכול כדי לעודד גם את הממשלה וגם את החלוקה הנכונה של העוגה, של התקציב, כדי לעודד את התחום הזה. אתמול זה הומחש לנו בדיון המיוחד, אדוני היושב-ראש, שהשתתפת בו לאורך כל הדרך. איך נשיא התאחדות התעשיינים אמר לנו, נתון שהוא אולי ידוע אבל מאוד מפתיע: כמה אנחנו יכולים להרוויח מהשקעה של שקל אחד בתחום הזה של מחקר ופיתוח ועידוד תעשיית ההיי-טק או תעשיות מיוחדות? משקל אחד אנחנו יכולים להגיע עד 15 שקל. רבותי, אנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה שמשבר כלכלי עולמי גדול שכזה לא יכול להיפתר אם לא נחשוב בצורה מיוחדת, אם נתרגל לחשיבה שאין לנו מה לעשות עם זה ונצטרך להוריד את הראש מתחת לגלים ולזרום. אנחנו צריכים להיות יצירתיים, ואולי המדע, אולי פיתוח המדע, אולי ההשקעה המיוחדת שנצטרך בעוגת התקציב, שעוד מעט נצטרך לתכנן אותה ולהעביר בקדנציה הזאת, צריך לתת תשומת לב מיוחדת. אמרתי את זה לאדוני,

לפני כשבוע: התסכול הגדול שלך, אדוני השר, ושל חבריך שרי הממשלה הקודמים שישבו בתפקידך, הוא שכולם מתייחסים אליכם כאל משרד כנראה לא מספיק חשוב ולא נותנים לכם את תשומת הלב הראויה בתקציבים, ולא בדיבורים.

אני באמת מקווה שאנחנו,

הפעם נעמוד על זה שבחלוקת עוגת התקציב יקבל המדע את תשומת הלב הראויה, ובכך נגרום אולי גם לפתרון המשבר הכלכלי במדינת ישראל. תודה רבה, אני מאוד מודה לך. חבר הכנסת אברהים צרצור מרשימת רע"ם-תע"ל, ואחריו, חבר הכנסת אריה אלדד מהאיחוד הלאומי. כבוד היושב-ראש, מכובדי השר, כנסת נכבדה, ברצוני לנצל את ההזדמנות הזאת כדי לדבר, ולו על קצה המזלג, על תרומתם של אבותינו המוסלמים להתפתחות המדע האוניברסלי ולבניינה של הציוויליזציה המפוארת ביותר שידעה האנושות מאז אדם הראשון ועד היום. חשוב לציין כאן כי הפסוקים הראשונים שציינו את ראשית הדרך של ההתגלות הנבואית באסלאם דיברו על מדע. בפרק 96 אנו מוצאים את הפסוקים כדלקמן: קרא בשם ריבונך אשר יצר את האדם מטיפת דם קדוש. קרא לריבונך האציל אשר לימד את האדם לכתוב והורה לו את אשר לא ידע.

של ריבלין? זה התרגום החופשי שלי. הוא שואל אם זה התרגום של אבא שלו. אשמח לקבל העתק מהתרגום של אבא שלך. אשמח מאוד. בפרק השני בקוראן אנו מוצאים את הדבר המעניין הזה: בריאת השמים והארץ וחילופי לילה ויום הם אותות לאנשי בינה, דהיינו הבנה. כל אלה המזכירים בתפילתם את אללה בעמידה,

רק רגע, חבר הכנסת צרצור. אנחנו מפריעים להם, אז אולי נחכה עד שיגמרו לדבר ואז נמשיך בדיון. תודה. בפרק השני בקוראן אני מוצאים: בריאת השמים והארץ וחילופי לילה ויום הם אותות לאנשי בינה. כל אלה המזכירים בתפילתם את אללה בעמידה, בישיבה או בשוכבם על צדם חושבים על בריאת השמים והארץ, והם מתפללים כך: ריבוננו, לא בראת זאת מתוהו.

הפסוקים האלה מזכירים לנו את העיקרון היסודי של היהדות: ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, ספר דברים,

מהפסוקים נחשפים שני מסלולים שהאסלאם דוגל בהם. המסלול הראשון זה התעמקות בהבנת הבריאה, לרבות האדם עצמו. המסלול השני, התעמקות בהבנת הניסיון המצטבר של האנושות,

האדם הראשון ועד היום. שני המסלולים האלה באמת שזורים זה בזה, והם מהווים את הבסיס להבנת העולם ולהתקדמות בכיוון הנכון. עכשיו אתייחס בקצרה מאוד לכמה מהמאפיינים של התייחסותו של האסלאם למדע ולתפקידו בחיים: 1. הראייה המדעית נמצאת בבסיס השקפת עולמו של כל מוסלמי, 2. אין התנגשות בשום מצב בין הראייה המדעית לראייה הדתית באסלאם, בניגוד למה שקרה בעולם המערבי,

לכן אנחנו מגדירים את האסלאם כדת אורתופרקטית, זאת אומרת דת הלכה המבוססת על מצוות מעשיות, 3. החיבור בין מדע, אמונה וערכים, דהיינו מוסר, הוא הדוק. מדע נטול ערכים ומוסר הוא סכנה מאיימת על חיי האדם, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. ההישגים של אבותינו בכל תחום מתחומי המדע, הפילוסופיה וחוכמת החיים התבססו על העקרונות האלה. לעניות דעתי, צריכים בעידן הזה לשים את הדגש על הצורך ביציקת תוכן מוסרי וערכי להתפתחות המדעית הענקית של ימינו. אחד הסימפטומים המסוכנים שאנו עדים להם היום הוא ההידרדרות הפושעת בהתנהגות האדם בכל העולם ובכל התחומים, שהביאה לתוצאות הרות אסון. הקונפליקט בין הצורך במחקר מדעי לבין השימוש בתוצאותיו בולט לעין. המניע למחקר המדעי היום הוא הבנת העולם, אולם המניע לשימוש בהישגיו הוא ההשתלטות על העולם. זה הדבר שצריך להדאיג את כולנו.

חבר הכנסת אריה אלדד.

בדילמות האלה ראינו רק בימים האחרונים שינוי מדיניות במעצמה המובילה בעולם,

בקשר לזיקה בין מדע לפוליטיקה, עמדות שונות, מה חוקרים, מה עושים.

פרופסור אלדד. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, לפני שאומר את הדברים אשר על לבי, הוזכרו כאן שני חתני פרס נובל. לפיכך ראוי להזכיר גם את פרופסור כהנמן ואת פרופסור אומן, שני חתני פרס נובל ישראלים נוספים מהשנים האחרונות, שמשום מה נשכחו בדיון היום. מצוות אנשים מלומדה כבר בכל יום מדע, אף-על-פי שהוא יצור חדש יחסית במחוזותינו, לבוא ולומר בשבחי המדע. כמה חשוב שיהיה לנו מדע, כמה זה העתיד שלנו, איך הגניוס היהודי ידע תמיד לייצר 30%, 50% מחתני פרס נובל בעולם ואיך אנחנו לא מתחילים עוד להשתוות לפוטנציאל שלנו ולממש אותו, כמה אנחנו מצווים להשקיע משאבים גדולים ותקציבים גדולים כדי לפתח את המדע, גם משום שהוא תרנגולת שמטילה ביצי זהב, גם משום שזו העוצמה האמיתית שלנו כמדינה ענייה שאין בה משאבי טבע מרובים. כולנו אומרים את זה בכל שנה. שמעתי נאום אופוזיציוני חריף מאוד מצדו של פרופסור ברוורמן, שאמר שהממשלה לא משקיעה מספיק. הוא רק שכח שזו עוד הממשלה שלו, ייקח כמה ימים עד שהיא תתחלף. אבל זה נכון. ממשלות ישראל בעשורים האחרונים לא השקיעו די במדע, ולא היה הבדל כאן בין ממשלות ימין לשמאל. אז אין חילוקי דעות בשאלה שחייבים להשקיע יותר במדע, אבל מעשה שטן, אתמול פרסם מבקר המדינה את הדוח שלו על ההשכלה הגבוהה. מסתבר שבשם החופש האקדמי, המקודש מאוד מאז ומתמיד, המוסדות האקדמיים שלנו משתדלים לסגור את שעריהם גם בפני ביקורת אדמיניסטרטיבית. כשיוצרים גירעונות במוסדות להשכלה גבוהה, ויש ויכוח אם זה 15 מיליארד או 18 מיליארד, זה לא רק מכיוון שהם קנו הרבה מבחנות וצנטריפוגות, אלא כנראה גם משום שהתנהלו בחוסר אחריות, מסוים, נאמר, בנושאי שכר ופנסיה, והשתדלו, עמדו על הרגליים האחוריות, בשם החופש האקדמי המקודש. אני בא משם, ואני יודע שהוא חשוב, אבל לא בעניינים אדמיניסטרטיביים, ומעולם לא הבנתי מדוע המוסדות האקדמיים סירבו להחיל את חוק חופש המידע על המוסדות האקדמיים. אני מבין למה לא רוצים, סליחה. תודה. אני כל כך מזדהה עם מה שאומר חבר הכנסת אלדד. במקרה הזה,

הוא באמת מזדהה עם מה שאמרתי. תהיה לך היום הזדמנות, כבוד השר. אני בוודאי סבור שחייבים

למנוע זליגת מידע מוועדות מינויים אקדמיים, אבל חלק גדול מהמידע שרוצים להגן עליו במוסדות להשכלה גבוהה אין לו ולא כלום עם החופש האקדמי. ובשם החופש האקדמי גם נלחמים בחלק מהמוסדות האקדמיים שלנו על חוסר חופש ביטוי וחופש דעה, וראינו מה קורה בפקולטות מסוימות, באוניברסיטאות מסוימות, שציוני לא יכול להתקבל אליהן, והן יפגינו כדי שאלוף-משנה בצה"ל, שחוות-הדעת שלה לא מצאה חן בעיניהן, לא תוכל להרצות מטעם האוניברסיטה, כי זה לא בדיוק התאים לחופש האקדמי שלהן, ולא של הפלורליזם המדעי באמת. אז זה יפה וטוב לדרוש חופש אקדמי, הוא נשמת אפו של המדע. מדינה לא יכולה להתערב ולהחליט מה יחקרו ואיך יחקרו, אבל היא בהחלט רשאית להחליט אילו תחומים היא רוצה לתעדף. ואם המוסדות יסגרו את שעריהם בפני ביקורת והמוסדות יהפכו להיות אנטי-ציוניים או מתנגדים לעצם קיומה של מדינת ישראל ולא נותנים דריסת רגל לדעה אחרת, יכולה המדינה למצוא דרכים אחרות לתמרץ מחקר מדעי וחוקרים ומדענים, אולי דרכים עוקפות ממסד אקדמי קיים.

כי למדינת ישראל מותר להחליט שהיא רוצה מחקר גם במחשבת ישראל וגם בארכיאולוגיה וגם בפיזיקה וגם בכימיה בלי להיות כפופה בהכרח לממסד האקדמי, שהוא לפעמים דיקטטורי.

תודה רבה. אנחנו עוברים עכשיו לנציג סיעת חד"ש, חבר הכנסת דב חנין. אחריו, נציג סיעת מרצ ניצן הורוביץ. אדוני היושב-ראש,

רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, את היום הלאומי למדע אנחנו מציינים לזכרו של אלברט איינשטיין, שיום הולדתו היה ב-14 במרס. כדאי לומר כמה מלים על האיש הדגול הזה. איש מדע, הומניסט, סוציאליסט, אדם מתקדם. אחד מהמומחים לאלברט איינשטיין כתב השבוע ב"ידיעות אחרונות", שאם הוא היה חי בישראל היום, ללא ספק הוא היה מצביע חד"ש, וזה גם עומד לזכותו. בגלל החדשנות שבו. גם בגלל החדשנות וגם בגלל הסוציאליזם וגם בגלל ההומניזם.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לנצל את יום המדע היום כדי לדבר על נושא עצוב וכאוב, והוא מצבה של ההשכלה הגבוהה אצלנו. מערכת ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל, שהיא בעצם המערכת שעליה נשען עולם המדע הישראלי, נמצאת במשבר מסוכן, מדאיג וחמור. הטענה שלי בעניין הזה איננה למשרד המדע. אני חושב שהשאלה היא הרבה יותר רחבה, הרבה יותר גדולה, והיא צריכה להיות מופנית לא לשר המדע אלא לראש הממשלה ולשר האוצר ולמבנה התקציב ולגישה שלנו למערכת ההשכלה הגבוהה.

כל המוסדות להשכלה גבוהה נמצאים היום בגירעונות מאוד קשים. הם מוסדות שנמצאים בסכנה אמיתית, ואני מסתכן בלהיות לא פופולרי, אבל אני אהיה לא פופולרי ואומר לכם שהבעיה ממש איננה הפנסיה התקציבית ואפילו לא המשכורות הגבוהות של ראשי האוניברסיטאות, אדוני שר האוצר חבר הכנסת בר-און, אפילו לא המשכורות הגבוהות של ראשי האוניברסיטאות. יש פה בעיה הרבה יותר רחבה והיא נובעת מהתייחסותה של מדינת ישראל להשכלה הגבוהה. לאורך השנים האחרונות יצרנו בעצם שני רבדים של מערכות השכלה גבוהה: מערכת של הרובד של המוסדות הציבוריים, ובמקביל מערכת של מוסדות פרטיים. במקביל לכל המהלך הזה יש ירידה מתמשכת בתקציב ההשכלה הגבוהה. חלקה של הממשלה במימון מערכת ההשכלה הגבוהה הולך וקטן עם השנים. אתן לכם מספר אחד, לסבר את האוזן: מאז 1996 התקציב הממשלתי לסטודנט במערכת ההשכלה הגבוהה ירד מסביבות 37,000 שקל לסביבות 27,000 שקל לסטודנט. ירידה בהשקעה שלנו בסטודנטים. הדבר הזה מסוכן ובעייתי, והוא שורש הבעיה. אם אנחנו רוצים מדע, אם אנחנו רוצים השכלה גבוהה, אנחנו צריכים להשקיע בהם, צריכים להשקיע באוניברסיטאות, צריכים גם להשקיע במשכורות של חוקרים. כמי שבא מהאוניברסיטה בעצמו, אני יודע שחוקרים היום יכולים לקבל משכורות גם באוניברסיטאות אחרות בעולם, הם לא בהכרח חייבים להישאר כאן. ואוניברסיטאות ישראליות, אם הן רוצות לעמוד בתחרות עם אוניברסיטאות אחרות, צריכות להציע תנאים ומשכורות טובות לאנשי סגל שעובדים בהן. צד אחד זה המוסדות של ההשכלה הגבוהה וצד שני זה הסגל, שצריך לטפח אותו ולהשקיע בו. צד שלישי זה הסטודנטים. אנחנו שומעים בדאגה על כך שכבר השנה, בניגוד לסיכומים המוקדמים שהיו עם הסטודנטים, שכר הלימוד באוניברסיטאות עומד לעלות ב-300 שקלים. אני מבין שהאופק של השנים הקרובות הוא עלייה נוספת בשכר הלימוד. זה מדאיג, זה מסוכן, זה בעייתי, וזה בדיוק המסר ההפוך למסר שהבית הזה צריך להעביר. אנחנו רוצים מדע, אנחנו רוצים השכלה גבוהה. ולכן אנחנו רוצים להשקיע במדע, אנחנו רוצים להשקיע בהשכלה הגבוהה, אנחנו רוצים לחזק את האוניברסיטאות, לחזק את הסטודנטים, אנחנו רוצים לאפשר לאנשים צעירים בישראל ללמוד, באמת ללמוד, להשקיע בהתפתחותם האקדמית, בלי שחרב התקציב מתנופפת מעל ראשם. במשפט אחרון בעניין הפרטת ההשכלה הגבוהה, אני רוצה לדבר על הלקח האוסטרלי. היו ימים שדיברו בישראל בהתלהבות על הלקח האוסטרלי, אבל הניסיון האוסטרלי הוא ניסיון ברור. באוסטרליה היתה מערכת מופלאה של השכלה גבוהה עד תחילת שנות ה-90. במהלך שנות ה-90 מדיניות ניאו-ליברלית של הממשלה הובילה להפרטה של האוניברסיטאות, והתוצאה היתה כל כך קשה, עד שלפני שלוש שנים באוסטרליה נאלצו לעשות "יו-טרן" ובעצם לשקם את מערכת ההשכלה הגבוהה על-ידי השקעה ציבורית ועל-ידי אחריות ציבורית. אז בואו נלמד משגיאותיהם של אחרים ולא נחזור עליהן כאן.

השכלה גבוהה, זה קודם כול אחריות ציבורית.

תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. רק רציתי לשאול: אתה עצמך היית איש סגל באוניברסיטה. באיזה תחום? אני לימדתי משפטים באוניברסיטת תל-אביב.

שדווקא היום כדאי שנראה את פניה של הכנסת, שיש לנו כאן ייצוג נרחב גם של חברים שהיו בסגל האקדמי במדינת ישראל. בבקשה, חבר הכנסת ניצן הורוביץ מסיעת מרצ. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, דיברו כאן קודמי על אלברט איינשטיין, שהוצע לו לשמש נשיא המדינה הראשון. אם איינשטיין היה בינינו היום והוא היה רואה את מצב המדע במדינת ישראל, אני חושב שהוא היה מתחלחל, או מתהפך בקברו, כי הוא כבר לא עמנו. הזכירו כאן בריחת מוחות, כישלון בקליטה של מדענים עולים, שחיקה חמורה בהקצאת משאבים למוסדות ההשכלה הגבוהה, פגיעה במעמד האקדמיה. אבל אני חושב ששורש הבעיה, ועל זה לא דיברו קודמי, הוא מערכת החינוך. בימים כאלה, כשמדברים, ואנחנו שומעים את זה במשא-ומתן הקואליציוני, על הקמת משרד חינוך שני בפועל למפלגות החרדיות על-ידי הקצאת שר מיוחד במשרד החינוך לחינוך החרדי, וכשאנחנו יודעים מה קורה בחינוך החרדי ביחס ללימודי הליבה, שהם בראש ובראשונה לימודי מדעים, אתה לא מעודכן.

לימודי מדעים, וכשמונעים ממאות אלפי ילדים במדינת ישראל גישה לחינוך מדעי, אי-אפשר לעמוד כאן ולדבר על יום המדע ועל אלברט איינשטיין ועל מוחות ועל מוסדות להשכלה גבוהה, כשבעצם בחינוך היסודי אין לימודי מדעים ברמה מספקת בחינוך החרדי. אותם ילדים שמהם אנחנו מונעים את החינוך המדעי, מהם יצאו המדענים? מהם יצאו הכימאים, הפיזיקאים, הביולוגים, אנשי המחשבים?

אפשר לעמוד כאן ולהפריח מליצות על חשיבות המדע ולציין את יום המדע בכנסת ולחלוק שבחים לאלברט איינשטיין ולהתווכח אם הוא היה יותר ציוני או יותר יהודי או יותר סוציאליסט, אבל בואו נראה מה קורה כאן, מתחת לאף שלנו, בבתי-הספר שלנו, כאן במערכת הישראלית. אני קורא מכאן ביום הזה, שהוא יום המדע וצריך לכבד אותו, לראש הממשלה המיועד נתניהו ולמפלגות החרדיות שיהיו שותפות בממשלתו לא להפקיר את החינוך המדעי, ואחר להתפלא שגדל כאן דור מנותק מהמדע ומנותק מההשכלה הרחבה. אני רוצה לומר לכם לסיום, למי שחושד שאולי יש איזו סתירה בין לימודי דת או בכלל בין דת, יהדות ואמונה לבין מדע או השכלה, אפילו בבית הזה יש דוגמאות טובות של אנשים מאמינים, דתיים, שהם גם בעלי השכלה מדעית רחבה. אין שום סתירה בין הדברים. ולמנוע ממאות אלפי ילדים, בשם אינטרסים מפלגתיים כאלה ואחרים, גישה לחינוך מדעי, אני חושב שזה עוול גדול שמדינת ישראל עושה, ואסור לתת לזה יד.

אני מאוד מודה לך. אני מבין שהתייחסת בדוגמה של איש מדע ופרופסור ויהודי מאמין לדובר הבא שאני מתכוון להזמין,

פרופסור דניאל הרשקוביץ מסיעת הבית היהודי,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, באמת תודה לחבר הכנסת ניצן הורוביץ על דברי הסיום, ונעיר שלא רק שאין סתירה, אלא הא בהא כרוכים. דרך אגב, זה נושא לשיעור בפני עצמו, איך יהדות ומדע כרוכים זה בזה. גם שווה לקרוא פעם את דבריו הנפלאים של הרב קוק בטקס הנחת אבן הפינה לאוניברסיטה העברית על יחסי הגומלין בין היהדות לבין המדע. אולי רק כאנקדוטה, בהקשר זה אזכיר כי הוזכר כאן חתן פרס נובל, ידידי אהרן צ'חנובר. באירוע שעשינו לכבודו כאשר הוא קיבל את פרס נובל, הוא אמר כך: אנשים שואלים אותי מה מקצועי, עכשיו, צריך להבין מה השאלה. אהרן צ'חנובר התחנך כרופא, MD. בטכניון הוא חבר סגל במחלקה לביוכימיה. בסוף הוא קיבל פרס נובל בכימיה, סליחה. גברתי השרה, מדי פעם אני מעיר, אבל את לא שמעת, יש בחוץ סידור למפגשי חברים, כוס קפה, אפשר לדבר, אבל אם זה כאן, אני מאוד מבקש. כבוד היושב-ראש, אני מתנצלת בפניך,

אני מבטיח לך שתיהני לשמוע.

כאמור, פרופסור צ'חנובר, שהתחנך כרופא, עובד במחלקה לביוכימיה וקיבל פרס נובל בכימיה, אומר: אנשים שואלים אותי מה מקצועך, והתשובה שלי היא: אני תייר.

מהו תייר? הוא אומר: אני תייר בעולמו של הקדוש-ברוך-הוא. אני תר בעולמו של הקדוש-ברוך-הוא, מנסה ללמוד את פלאי הבריאה ואולי להסיק מכך איך אפשר לשפר את חיינו. אז הנה באמת הקשר בין מדע לאמונה. לענייננו, אני מציע שלנוכח מצבה הכלכלי הלא-כל-כך שפיר של מדינת ישראל, הגיע הזמן, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, שמדינת ישראל תפסיק את הסיוע לארצות-הברית, ואבהיר. כבר הזכירו קודמי שכאשר אנחנו מכשירים איש מדע, הכשרתו של איש מדע לא מתחילה רק באקדמיה. חינוכו מתחיל עוד בגן-הילדים. מערכת החינוך בישראל, עם כל הביקורת שיש נגדה, היא עדיין מערכת חינוך מפוארת וטובה, גני-הילדים, ובתי-הספר היסודיים, וחטיבות הביניים, והתיכונים וההשכלה הגבוהה. כאשר עושים את החשבון, כדי להכשיר מדען צריך בערך 25 שנה. זה בעצם המינימום אם אנחנו לוקחים רק כעשר שנים באוניברסיטה עד לדוקטורט. כ-25 שנה, שבהן המדינה משקיעה מעל מיליון שקל באדם. יש תחומים שבהם ההשקעה קרובה יותר למיליון דולר. כ-3,000 מדענים ישראלים ויותר נמצאים בנכר, רובם בארצות-הברית, וחלקם במדינות אירופה עשירות, כמו גרמניה. אם כן, אם עושים את החשבון, 3,000 מדענים, וההכשרה היא לפחות מיליון שקל, דהיינו מדינת ישראל מסבסדת את העולם העשיר ב-3 מיליארדי שקל לפחות. הגיע הזמן שאת פירות ההשקעות שאנחנו משקיעים אנחנו נקטוף, וכדי שנקטוף אותם אנחנו צריכים את המדענים האלה פה, וכדי שאנחנו נחזיק את המדענים האלה פה, אין ברירה אלא תקציבים, תקציבים לתשתיות, תקציבים למחקר, תקציבים למשכורות, כדי שאנשים יישארו פה.

שיש כאן השקעה לטווח ארוך, ומטבע הדברים,

כאשר אורך החיים הממוצע של קדנציה הוא פחות מארבע שנים, פוליטיקאים מעדיפים השקעות לטווח קצר שיראו את פירותיהן בטווח הקצר. לכן צריך אומץ לב ציבורי, ואני מציע לכולנו שבאמת ננהג באומץ לב ציבורי ונשקיע את ההשקעה הראויה באמת לטווח ארוך במדע, שהוא עתידנו. הוזכר כאן דוח ועדת-שוחט. עם כל הבעיות באוניברסיטאות, בכל זאת האוניברסיטאות זקוקות לזה, ואם נעשה, אין ספק שנוכל לא רק להשקיע פה אלא גם לקטוף את פירות ההשקעה. תודה רבה. אני מזמין עכשיו את נציג סיעת בל"ד, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, שגם הוא דוקטור. ד"ר ג'מאל זחאלקה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אורחים יקרים, נשיא האוניברסיטה העברית שנמצא באולם, אין מדע בלי מדענים. בהזדמנות זו אני רוצה להעלות את זכרו של ידידי, המדען הגדול

עבדאללה חאג' יחיא, שהלך לעולמו לפני כשבוע. הוא שייך לזן נדיר של מדענים שאומנם עסקו בתחום ספציפי, אבל היו להם גם עיסוקים מדעיים אחרים שקשורים בעניין. הוא היה כימאי גדול, רוקח מבריק ורופא מעולה. הוא ליווה את היצירה והפיתוח של התרופות,

של הכימאי האורגני ועד לעבודה של הרופא, דרך פיתוח תכשירי רוקחות ובדיקתם על חיות ובדיקות אחרות, עד לעבודה שלו כרופא. המדענים, אני אומר את זה כי בשנים האחרונות ראיתי בכנסת, חברי הכנסת האחרים לא יודעים את זה, השתלחות חסרת רסן של חברי כנסת שחלקם בורים, לא מבינים כלום, ובאים לוועדת המדע ולוועדות שונות בכנסת ואומרים ומלמדים את המדענים שאפשר לעשות ניסויים בלי חיות. עשו "עליהום" על המדענים, כאילו המדענים הם אנשים חסרי מצפון, וצריך את חבר הכנסת המנופח כדי שילמד אותם מוסר. כאילו למדען אין מוסר. הוא מתעלל בחיות, הוא עושה הכול, ובא חבר הכנסת, שבקושי יודע לגמור משפט בעברית עילגת, ובא ללמד את המדען: לא, אסור לך לעשות כך, אתה יכול בלי זה. קודם כול, מי אתה? אתה למדת? אתה ידעת? שלחו לו דוח, מתיימר לדעת. חבר הכנסת זחאלקה, אני מרשה לעצמי לומר, אני לא מתכוון אליך, חבר הכנסת, רובם לא כאן עכשיו,

חברי הכנסת באים הנה לייצג דעות וערכים, הם לא בהכרח צריכים להיות מדענים כדי לשקף עמדות שונות בציבור. יש עמדות כאלה ויש עמדות אחרות, ולשם כך חברי הכנסת באים הנה. אני מצטער שנכנסתי לדבריך. בבקשה, אני אוסיף לך את הדקה של ההתערבות שלי. קודם כול, יש פופוליזם, אי-אפשר לעשות משאל דעת קהל על כל מחקר מדעי. משקפים דעות, קהל בא, אי-אפשר, מה זה? אני אומר כאן, אפילו שזה לא פופולרי, שאני בעד ניסויים בבעלי-חיים. אין ברירה. ואני מעלה את השאלה הזאת, כי זו שאלה חשובה שעלתה כאן, ורצו בכנסת למנוע זאת. אני בעד צמצום, ואפשר לצמצם היום. מי שיודע, היום, פעם היו מפתחים 50, אם היושב-ראש ירשה לי, אני מוכן להסביר, שידעו חברי הכנסת, כי השאלה הזאת תעמוד עוד פעם, והם יצטרכו להחליט החלטות קשות בנושאים כאלה. היום יש אפשרות, אפשר לצמצם במידה ניכרת ללא השוואה את הניסויים בבעלי-חיים, כי פעם היינו מפתחים, אני אומר "היינו" כי הייתי שותף למעשה המדעי כרוקח וכבעל תואר Ph.D. ברוקחות, וכמי שעשה בעצמו ניסויים על בעלי-חיים, היום אפשר דרך סימולציות של מחשב, לא רק שאין צורך לפתח 100 תרופות ולבדוק אותן, אפשר לעשות סימולציות על 100 התרופות ולצמצם אותן לעשר, סימולציות של מחשב, אם הן נדבקות לרצפטור, או לא נדבקות לקולטן,

ואפשר לצמצם את זה. לא צריך לעשות ניסויים כמו שהיה צריך קודם, אפשר לצמצם את מספר הניסויים במידה ניכרת. היום מפתחים פיתוחים של תאים, אבל אין ברירה, כל עוד אין ברירה, חייבים לעשות זאת, ואסור לה לכנסת לשים מקלות בגלגל של הפיתוח המדעי. נכון, ואני אומר: אני מאמץ במאה אחוז את משנתו של פרופסור ישעיהו ליבוביץ, שקרא להפרדה מלאה בין מדע וערכים, ואמר, בצדק לדעתי, אחרים אומרים שאפלטון כבר אמר שזה אחרת, אבל הוא אמר בצדק: אי-אפשר להסיק ערכים ממדע, ואי-אפשר להשאיר, אני בעד שלא להשאיר את המדע לבדו, הוא צריך את הפיקוח המוסרי, ואני נגד פטישיזם של הטכנולוגיה, אני חושב שמדע יכול להפוך לדבר מסוכן מאוד.

יש לו ערך מוסרי אם הוא עוזר לאנשים, לא אם הוא הורג אותם. לא אם מפתחים פצצות חכמות שיודעות להרוג יותר טוב. חבר הכנסת זחאלקה, כבר אחרי שתי תוספות, אתה חייב לסיים. אני מסיים, אדוני.

אני קורא לתמיכה במדע, זה העתיד של האנושות. אני קורא לכנסת כן לפקח על המדע, אבל בדחילו ורחימו,

איך אומרים, לא בצורה כזאת, חבר הכנסת זחאלקה,

צריך שמי שהוא שליח ציבור, גם אם הוא לא מומחה, הוא חייב להצביע, אני יודע, לכן אני קורא לך להצביע הצבעה נכונה. אדם יכול להביע את עמדתו גם אם הוא לא בעל יכולת ניסוח בהיר כמוך, ולכן לא צריך לומר שהם מנופחים, צריך לשמור על כבודה של הכנסת ועל כבודם של חברי הכנסת,

אני רק רוצה להגיד לך, חבר הכנסת ריבלין, שבנושא הזה אני קורא רק לדבר אחד, לגשת לנושא הזה ביראת כבוד.

לא בזלזול של אנשים, צריך לתת למדענים את כבודם, וגם לדעת, וזה חשוב, כי זה חוזר כל פעם, שגם למדענים יש מוסר.

תודה רבה. יחתום את הדיון יושב-ראש ועדת המדע בכנסת הקודמת. יש כל מיני זכויות שנגררות, אז הוא הצליח לגרור את הזכות הזאת גם לכנסת הנוכחית. החלנו עליו את דין הרציפות, דין רציפות יושב-ראש הוועדה. חבר הכנסת זבולון אורלב, בבקשה. בתור יושב-ראש ועדה הוא לא מוגבל בזמן. את זה לא גררנו. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני קודם כול רוצה להודות לך, אדוני היושב-ראש, על נכונותך,

לקיים את ציון יום המדע הלאומי,

על-פי הלוח הלועזי חל בשבת, כי הוא חל ב-14 במרס, ולכן אנחנו מקיימים אותו במהלך השבוע הזה, וגם לקדם בברכה את המדענים הצעירים, כפי שהיושב-ראש ציין. נפגשנו אתם בישיבה מוקדמת ומאוד התרשמנו מהחבורה הצעירה שהיא העתיד של מדינת ישראל. אני רוצה לתרום לדיון הזה, ולסכם אותו, ולומר, שכמו שפתח שר המדע ואמר, יש למדינת ישראל תחומים שבהם אנחנו בחזית העולמית, אנחנו בצמרת העולמית, ואין צורך לחזור ולהזכיר את אותם תחומים, ששר המדע ציין אותם נכון, ומלבד התחומים שהוא ציין יש עוד כמה תחומים. ברור ומובן שחרף כל הבעיות התקציביות, גם אם הן ייפתרו ונמצא איזה אוצר של זהב, והתקציב של המדע במדינת ישראל יוכפל, מה אכפת לכם לחשוב? חזון אחרית הימים, נגיד שהוא יוכפל, מדינה בסדר-גודל שלנו איננה יכולה להצטיין ולהיות בחזית העולמית בכל תחומי המדע. מדינה בסדר-גודל שלנו, לא רק בגלל בעיות התקציב, ובעיות התקציב קיימות, צריכה להחליט מהם התחומים שבהם היא רוצה להצטיין, עלינו להחליט מהם התחומים שבהם אנחנו המוקד העולמי, שכל מדען בעולם ידע שהוא לא יכול להגיע לפסגה אם הוא לא מגיע לכאן, כי כאן נמצא מכון המחקר, כאן נמצא אוצר הידע, כאן נמצאים האנשים המוכשרים ביותר. זאת צריכה להיות השאיפה שלנו. ויש למדינת ישראל האוצר האנושי, היכולת האנושית, לפתח כמה תחומים שצריך לקבל עליהם החלטה, החלטה לא פשוטה,

אם זה יהיה בתקשוב, היי-טק, אם זה יהיה בביו-טכנולוגיה או בביוכימיה, ואם רוצים ללכת לרפואה, אילו תחומים של רפואה, אולי אלקטרו-אופטיקה?

יש כל מיני תחומים שאנחנו מצטיינים בהם, אבל אנחנו לא מסוגלים, בנתונים האלה, להצטיין בכל התחומים, וכל המערכת שלנו יכולה להתכוון, אני כמובן לא מכניס כאן את מדעי הרוח שבהם אני חושב שאנחנו, כמדינה יהודית, אנחנו נמצאים כאן אזרחים יהודים וערבים, אבל כמדינה יהודית יש לנו מחויבות ומורשת ענקית לפתח את מדעי הרוח, ולצערי לא דיברנו, לא הקדשנו לזה היום הרבה זמן, אף שבין המדענים, אדוני היושב-ראש, יש גם מדענים במדעי הרוח. שמענו מדענית צעירה שעשתה עבודת מחקר בהיסטוריה

יפה מאוד ומופלא. אני מדבר כרגע על התחומים המדעיים שמחוץ למדעי הרוח. זאת צריכה להיות החלטה בהסכמה לאומית רחבה, כדי שנבחר את התחומים שנוכל להצטיין בהם,

בגלל גישה ניאו-ליברלית, אדוני היושב-ראש, תקציבי המדינה הולכים לפי שיטת בית שמאי, של פוחת והולך, ולא לפי שיטת בית הלל, של מוסיף והולך, בנמשל לנרות חנוכה בשתי השיטות האלה. בגישה ניאו-ליברלית המדינה צריכה להפחית את התקציבים הממשלתיים, ודיברו על התקציבים של ההשכלה הגבוהה, שקוצצו בשנים האחרונות ביותר מ-23% אלה קיצוצים מדהימים. אם רוצים להגשים את המלצות ועדת-שוחט ולהחזיר את התקציבים, זה בסדר גמור, אבל בזה לא נביא גאולה לעולם. היתרון היחסי שלנו על כל מדינות העולם, כל מדינות העולם, ללא יוצאת דופן, הוא שמדינת ישראל מסוגלת להתמקד בכמה תחומים ולהפוך למוקד העולמי בהם.

אני מקווה מאוד שבממשלה החדשה שתיכון, כפי שהכנסת תאשר, תתגבש מדיניות מעודכנת, חדשה, אמיצה, שנוסף על כך שהיא תוכל להחזיר תפקידים, ונוסף על כך שהמוסדות להשכלה גבוהה יתקנו את מה שצריך לתקן, לפי מה שהתברר בדוח מבקר המדינה, שמעתי גם את שר האוצר, בכמה דברים שהוא אמר היום צריך להודות שהוא צדק, בסדר, במה שאתה צודק אתה צודק, אבל לצערי אתה צודק רק במעט דברים במחלוקות בינינו. את זה אתה יכול באמת לומר לו אחר כך. חשוב לי לומר את זה גם מעל הבמה.

אני מבקש לסיים.

ולכן אני רוצה לאחל למדענים, לעולם המדע, למכוני המחקר, למכוני הפיתוח, למוסדות להשכלה גבוהה, בכל אשר הם, שיעשו ויצליחו לתפארת מדינת ישראל. תודה רבה לחבר הכנסת זבולון אורלב. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום, נאומי בכורה. ראשון הדוברים במסגרת הזאת, חבר הכנסת ציון פיניאן. אחריו יהיו עוד שניים.

אריה ביבי ידבר אחריו. אחרי חבר הכנסת אריה ביבי אמור לדבר חבר הכנסת דניאל אילון.

אדוני היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, זכות גדולה נפלה בחלקי לעמוד כאן,

כחבר מן המניין בבית-הנבחרים של הבית היהודי. חכה, עוד דקה, ניתן לאנשים לצאת. עם כל הכבוד, אני מבקש מאוד, אי-אפשר בצורה כזאת, עומד חבר הכנסת בנאום בכורה,

חברי וחברות הכנסת, זכות גדולה נפלה בחלקי לעמוד כאן, בבית הזה, כחבר מן המניין בבית-הנבחרים של העם היהודי. אודה ולא אבוש, אני נרגש, נפעם ומאוד גאה במעמד רם זה, שבו אני נמנה עם 120 הנבחרים הקובעים את אופיה, דמותה וזהותה של מדינת ישראל. שנים רבות פעלתי כדי להגיע לבית הזה, מתוך אמונה בשליחות ציבורית אמיתית שצומחת מלמטה, מהשטח,

שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כבוד היושב-ראש, הרשה לי לספר על עצמי ולו מעט. אני נשוי לחנה ואב לשישה ילדים. עליתי ארצה ב-1956 ממרוקו עם הורי, הרב חכם משה זצ"ל ואמי חנה, שתיבדל לחיים ארוכים. אני בן למשפחה ברוכת ילדים, 13 במספר. עוד במרוקו נדבקתי בנגיף הפוליו, לחמתי בו, יכולתי לו, ואני עומד כאן היום לפניכם. גדלתי בשכונת שיקום, מהקשות ביותר שידענו, שיכון ד' בטבריה. שם למדתי והתחנכתי ותמיד אשא עמי זיכרונות משם. טובים ורעים היו, מרביתם טובים ומיעוטם רעים. חברי הכנסת ואלו שצופים בי עכשיו אינם יכולים להבין ולחוש את הרגשת הגאווה הממלאת את לבי ברגעים נפלאים אלה, עת אני נושא את נאומי הראשון כחבר בבית-המחוקקים של ישראל וכחבר הכנסת, אשר הגיע מבירת הגליל,

לבירה הנצחית של העם היהודי,

עד הגיעי לכאן עברתי דרך ארוכה, קשה ומלאת מהמורות. הרי כולנו יודעים שבליכוד החיים אינם קלים, וכל שכן הבחירה לכנסת ישראל. בליכוד כל מטרה נכבשת בדם, ביזע ובדמעות. אדוני היושב-ראש, בפעילותי הציבורית במהלך השנים היו שני תחומים:

והסיוע לשכבות החלשות. במשך 16 שנה שימשתי כמחנך וכמנהל בית-ספר תיכון, וכן כמרצה בסמינר למורים "אוהלו" שעל שפת הכינרת. עיקר התמחותי בחינוך היתה בהוראת המקצועות מתמטיקה ולשון עברית. אין בלבי ספק כי החינוך הוא התפקיד שעיצב אותי ואת השקפותי, הן לגבי הבעיות בחברה הישראלית והן לגבי מציאת פתרונותיהן.

העיסוק בחינוך הוא החשוב בחיי. אני נמנה עם המאמינים בחינוך, שכן הכול מתחיל ונגמר בחינוך. השכלה היא ערכים, שוויון הזדמנויות, אפשרות להתפרנס בכבוד ויציאה ממעגל העוני וממצוקת הקיום. מן הידוע הוא שכל אומה נמדדת בחינוך ילדיה, שהרי אמרו חכמים מאתנו: הדואג לשנה,

הדואג לשנים, נוטע עצים, החרד לדורות, מחנך בני-אדם.

נציגי העם היהודי, חרדים לדורות, ולכן חובה עלינו לעסוק יום-יום בחינוך. עתידנו יימדד רק בחינוך ילדינו. בשנת 1986 נתבקשתי על-ידי מר דוד לוי, שהיה אז שר הבינוי והשיכון, לשמש מנהל שיקום שכונות בטבריה ובגליל. זו היתה סגירת מעגל אמיתית מבחינתי, כמי שגדל והתחנך בשכונת מצוקה. שם פגשתי פנים אל פנים את ישראל הענייה, את ישראל הקשה, את ישראל הדלה. מול התמונות האנושיות הקשות גמרנו אומר שיש לעשות למען העם הנדכא. "ברוך אומר ועושה", אמרנו, ועשינו עבודת קודש. החזרנו את החיוך והתקווה למאות אלפי התושבים, הן בשיקום הפיזי והן בשיקום החברתי. גם בפעילות ציבורית נגעתי. ב-1989 נבחרתי למועצת העיר טבריה, ושימשתי כחבר מועצה במשך 20 שנה, מתוכן 15 שנה כסגן וממלא-מקום ראש העיר. בין יתר תפקידי הייתי ממונה על האגף לשירותים חברתיים, ממונה על אגף החינוך, ממונה על המתנ"סים, ממונה על אגף ההנדסה ויושב-ראש הוועדה לתכנון ובנייה. במסגרת התפקידים הנ"ל ראיתי את הקשיים הנוראים שהיו מנת חלקן של משפחות רבות, ראיתי את נגע העוני, ראיתי את נגע הסמים שהכה ללא רחם, ראיתי את האלימות במשפחות, ראיתי את הנערים והנערות במצוקתם. שם ראיתי את המלחמה האישית של כל אחד מהתושבים לגמור את החודש. ראיתי וגם התפללתי שבעזרת השם, כשאגיע לעמדה ולמעמד שבהם אוכל לעזור, אני אהיה שם למענם. תפילתי התקבלה לפני בורא עולם, ואני כאן היום. אני כאן כאיש חינוך וחברה, ובעזרת השם אתמקד בנושאים החברתיים והחינוכיים הנוגעים לכל אחד ואחד מאתנו. אני כאן בשירות החינוך. אפעל להגדלה משמעותית של שעות הלימוד במתמטיקה, בלשון עברית ובאנגלית, מקצועות שבהם תלמידינו נכשלים, בעיקר בערי הפריפריה. אני כאן להחזרת החינוך למצוינות, לערכים, לציונות,

לאהבת ארץ-ישראל, תורת ישראל ועם ישראל. כנסת נכבדה, אני כאן על דוכן חשוב זה כדי לעשות ככל אשר לאל ידי למען המקופחים ולתקן עיוותים מתמשכים, כגון חוק הפוליו, שפגע פעם שנייה בחולים שחלו בחוץ-לארץ ואינם זכאים למאומה.

מוכן ומזומן לשרת את עם ישראל באמונה, ביראת קודש, כיאה לכל חבר נבחר בכנסת ישראל. חברי וחברות הכנסת, לסיום, אני מאחל לכולנו ומתפלל לפני בורא עולם שייתן בנו את החוכמה, התבונה והכוח להחליט החלטות נבונות למען עם ישראל ומדינת ישראל, ובשם ה' נעשה ובטוחני שגם נצליח.

תודה רבה. נאחל הצלחה לחבר הכנסת ציון פיניאן מסיעת הליכוד. בינתיים, אני מזמין את חבר הכנסת אריה ביבי. לאט-לאט, אל תמהר, עוד דקה. חבר הכנסת אריה ביבי מסיעת קדימה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מכיוון שאינני מתיירא מפני הציניקנים, אומר שאני עומד על במה זו בדחילו ורחימו. נדמה אני עלי כמי שבא בהיכל שצריך לכבדו ולהדר בכבוד יושביו, על כן עלי לשמור על מוצא פי בדברי, תוך שאני בורר את מילותי וזוכר כל העת שכאשר אני מספר בהתלהבות על השיטפונות מימי ילדותי במעברה, מן הסתם, בקרב יושבי המליאה, יושב לו בן דמותו של נח מן המקרא, שחווה את המבול, ומי אני שאדבר בפניו על שיטפון שעברתי? מחשבה זו טובה לכולנו,

יש בה כדי להביאנו לכלל צניעות וענווה ולהרחיק אותנו מן היהירות.

שכן מייראני הוא השאלה מה אומר בעת שכזו בנאום הבכורה בכנסת ישראל. אם אמנה ואומר את מעשי מעברי, מה אמרתי ומה הועלתי? אם אמנה את כל הקלקלות המשבשות את חיינו, שאנו מצווים על תקנתן, הרי הזמן יכלה והן לא יכלו. ואם אמנה אותן, ומה שאמרתי, ומה הועלתי? בשל כך, אדוני היושב-ראש, ובשל סד הזמן, אגדור עצמי לעניין אחד חשוב בעיני, אחד מני רבים שהוא בנפשנו, עניין שיקבע ויגזור את דיננו לחיים או למוות, להיות או לחדול,

נגע השחיתות בחברה הישראלית. אם תרצו זאת בהגדרה על דרך החיוב, עצימות חוסנה המוסרי של החברה הישראלית, אשר בקרבה אנו חיים. אדוני היושב-ראש, לפני 60 שנה קמה מדינת ישראל. מגש הכסף שעליו ניתנה לנו האדים בדם בנינו ובנותינו, ולמרות זאת לא היה בקרבנו אז איש שכפר בעיקר,

עיני הכול היו נשואות מעלה-מעלה, אל אידיאל נשגב, אל בניינה של חברה צודקת, מוסרית, ענווה וישרת דרך בארץ הטובה הזאת. למרבה הצער והתדהמה, לא עברו ימים רבים, נסדקה האמונה ונשתברו האידיאלים, וחברתנו הפכה למושחתת, לגסה ולמעורטלת מאידיאלים וממעשים טובים, עד כי דמתה לאותה חברה שממנה ביקש הנביא ירמיהו לברוח באומרו: "מי יתנני במדבר מלון אורחים ואעזבה את עמי ואלכה מאתם, כי כלם מנאפים ועצרת בוגדים, וידרכו את לשונם שקר. כי מרעה אל רעה יצאו, ואמת לא ידברו".

שבחזונו הוא כמו חי בינינו היום. ואם הגענו עד הלום, כיצד נוכל להסתכל בעיני ילדינו התמימות, ואל מה נחנך אותם, ובשם אילו חזון ואידיאלים נוביל אותם ממלחמה למלחמה תוך סיכון חייהם הצעירים והרעננים? למען מי ובשם מה? האם לא הגיעה העת שנעצור, שנעמוד דום במשך שתי דקות ונשאל היכן טעינו ולאן אנחנו הולכים? ומעל לכול, למצוא תשובות על השאלה: מה הוא שעלינו לעשותו בטרם נאחר את המועד, בטרם נגיע אל הקץ? גיבורו הערירי של עמוס עוז

"תיקון העולם" אומר את זאת: "אומות אינן נכחדות בשל תבוסה צבאית ולא בשל קשיי כלכלה. אומות נופלות אל תוך הריקבון ורק אז בא האויב ועובר ומאסף הכול בעיצומו של המשתה". אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לא ה"חמאס" ולא אירן ולא אויביה הגדולים של מדינת ישראל הם שיכריעונו, אלא מבטחנו בצה"ל ובאלוהי צבאות ישראל. השחיתות, הריקבון, ההתרחקות מן היושר, מן הענווה, מן הצניעות, הם-הם אויביה הגדולים של מדינת ישראל והם-הם שיכריעונו ארצה, חס וחלילה. השאלה השייקספירית "להיות או לא להיות" היא חשובה עד מאוד, אך בעיני חשובה לא פחות השאלה איך להיות ומה להיות. שאלת הגבולות של מדינת ישראל חשובה, אך חשובה ממנה השאלה מה קורה לנו בין הגבולות הללו ובתוכם. אדוני היושב-ראש, אינני עומד על במה זו כמטיף בשער, קטונתי, אך כאדם מן השורה וכאזרח במדינתנו הטובה, אני רואה בעיניים כלות את ההתפרקות, את ההתפוררות, את אובדן הערכים, את אובדן הדרך, ולבי נחמץ. אך אין בי ייאוש. אני מאמין באמונה שלמה, באמונה ללא מצרים, שמצבנו אינו בבחינת מעוות שלא יוכל לתקון. אנחנו רק צריכים לרצות בכך, ואם נרצה להתחיל בתיקון, נצטרך לוותר על השאלה בשל מי באה עלינו הרעה הזו ומי הביא אותנו אליה. מן השאלה הזאת תצמח רק בוקה, מבוקה ומבולקה. יאמרו: הדתיים אשמים, יאמרו: החילונים אשמים, יאמרו: הפוליטיקאים המושחתים אשמים, יאמרו: השמאל אשם, יאמרו: הימין אשם, יאמרו: העיתונות והטלוויזיה אשמות. אנחנו צריכים לוותר ולדלג על השאלה הזאת ועל השלב הזה. את כל כוחות נפשנו ואת כל תעצומות לבנו ואת כל האנרגיות עלינו להשקיע בתיקון, והתיקון הזה אפשרי. לא אהלך בגדולות,

כשם שצדקה מתחילה מבית, כך גם התיקון צריך להתחיל מכאן, מן הכנסת, הבית שעיני האזרחים נישאות אליו, ובמקביל, מן הבית הפרטי של כל אחד ואחד מאתנו, בירושלים, בירוחם, בטייבה ובעוספיא. כדי שהרחוב שבו אנו גרים יישאר נקי, כל אשר אנו צריכים לעשות הוא להימנע מלזרוק בו את שקיות הניילון, את נייר העיתון, את גביע היוגורט שאוכלים ילדינו. כדי להקטין את האלימות המשתוללת בכביש, כל מה שאנו צריכים לעשות הוא לשמור על איפוק ולהשתמש יותר פעמים במלים סליחה, בבקשה ותודה. אנחנו צריכים להגיע לסיום. יש עוד עמוד קטן. בדרך כלל, כשאני אומר "אנחנו צריכים להגיע לסיום", אני מאפשר לך לומר עוד כמה משפטים. אל תיכנס ללחץ, אבל תתכנס לקראת הסיום. אני אשתדל שלא להיכנס ללחץ, ואני אסיים.

לפי מה שהוא אמר: בבקשה,

כדי שיהיה לנו נעים בחוף הים ובפארקים הירוקים בימי חג ומועד אנו נדרשים לסבלנות, להתחשבות בזולת, בנוחותו ובהרגשתו. כל זה פשוט, קטן, ישים ואינו מחייב מאמץ, וגם אין בו

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אינני כה תמים ונאיבי להניח שזו נוסחת הפלא לכל תחלואי החברה בישראל, אך אני מאמין שזו תחילתה של דרך, שזה הכיוון, שזה הרמז לאשר נדרש מאתנו, שזו הפסיעה הראשונה במסע בן אלף הקילומטרים לתיקון שמתחיל בגן-הילדים, שעובר דרך הבית וההורים ונמשך עד גיל זיקנה ושיבה. חשוב לי להדגיש כי איני מדבר ברגע זה על הממסד ועל חובותיו,

על כל אחד ואחד מאתנו. גאולתנו תבוא מן התיקון הפרטי, ובדיוק כך אומר עגנון ב"הכנסת כלה": "צריך כל אדם מישראל לחשוב תמיד שהוא יחיד בעולם, שכל אדם ואדם דבר חדש הוא בעולם, והוא צריך לתקן מידותיו ומעשיו בעולם, עד שיתוקנו כל העולמות על-ידי כלל ישראל, ויבוא משיח צדקנו במהרה בימינו". תודה לך, אדוני היושב-ראש, ותודה לרעי שהקשיבו לדברי, בתקווה שלא לאו מהם.

תודה רבה על דבריך. אנחנו מאחלים לך הצלחה

תודה לחבר הכנסת אריה ביבי מסיעת קדימה. נאפשר גם את האיחולים ולחיצות הידיים, זה חלק מנאומי הבכורה. אני מזמין את חבר הכנסת דני אילון.

זה השם שנתנו לי

נאום בכורה של חבר הכנסת דניאל אילון מסיעת ישראל ביתנו. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כמו רבים מחברי הכנסת החדשים בכנסת זו שנאמו כאן לפני, גם אני עומד נרגש במעמד נאום הבכורה שלי,

העם: לנהל את ענייני הציבור ולדאוג לו ביעילות, בהגינות וללא משוא-פנים. גם אני אנצל במה מכובדת זו לספר מעט על עצמי ולקשור בין הסיפור האישי שלי לסיפור הלאומי של עם ישראל במדינתו. נולדתי בתל-אביב ב-1955, עדיין תקופת הצנע, להורים עובדי מדינה שניהם, שלעולם לא היו נפגשים לולא קמה מדינת ישראל. אבי רפאל עלה לארץ מאלג'יריה לפני מלחמת השחרור, ב-1948, ונלחם בה בחטיבת גולני, אמי עלתה ב-1937 מפולין וכך נמלטה מהשואה הנוראה של יהודי אירופה, אשר שם נספו בני משפחתה המורחבת עם מרבית יהדות אירופה.

לחמה במלחמת השחרור בירושלים, ונפצעה במהלך הקרבות. אני רואה עצמי תוצר של קיבוץ הגלויות, מפגש של תפוצות יהודיות ממזרח וממערב, ספרד ואשכנז, ודור ראשון לתקומת ישראל. מדינת ישראל לא היתה קמה ללא החזון והמעשה הציוני. הציונות המדינית היתה חשובה מאין כמוה להכרה הבין-לאומית בזכותנו לאדמה משלנו, אך יותר מכול התממש החזון הציוני עקב העשייה, קביעת העובדות בשטח בתחומי העלייה, ההתיישבות וההגנה. חשיבות הציונות המדינית, ואולי אף יותר מכך המעשית, אינה פחותה בימינו שלנו מאשר בראשיתה, לפני יותר מ-100 שנה. גם היום, 60 שנה לאחר הקמת המדינה, העלייה וההתיישבות הן צורך קיומי והדרך היחידה להמשך פריחתנו

כ-20 שנה שירתתי את ישראל בשירות החוץ, ועל כך אני אסיר תודה וגאה. גם אני מודה לך, אדוני היושב-ראש, על ששלחת אותי לייצג את הכנסת בשבוע האחרון. חזרתי רק הבוקר ב-04:00 מפריס, ממועצת אירופה, מפעל משולש עם הפלסטינים שאדוני היושב-ראש התחיל, מפעל חשוב ביותר ואני בטוח שיהיה לו גם המשך, כולם שם מוסרים לך דרישת שלום, גם פבלידיס,

תודה רבה. ישראל מתברכת בשירות חוץ מקצועי, מסור, איכותי, ועלינו להמשיך לטפחו. עם פרישתי מהשירות לפני שנתיים וחצי הצטרפתי לארגון העלייה "נפש בנפש" ולארגון ההתיישבות בנגב ובגליל "אור". שני ארגונים אלו עוסקים בעבודת קודש, העלאת יהודים ויישוב הנגב והגליל. אני קורא לכולנו להצטרף לעשייה של מפלגת ישראל ביתנו, לקבוע את נושאי העלייה וההתיישבות בראש סדר העדיפויות הלאומי ולהפנות לכך את כל המשאבים הדרושים. זו לא רק ההשקעה הכלכלית הטובה ביותר, אלא זה צו מוסרי לנו ולדורות הבאים. כיהודים וישראלים אנו יכולים להיות גאים במפעל הציוני ובהישגיו עד כה. עם זאת נפעל ללא לאות לקיים חברה צודקת

המטפחת גם את ערכי הציונות וההקרבה וחותרת תמיד לשלום בתוכנו ועם כל שכנינו. אני מאחל לכולנו שהכנסת השמונה-עשרה תהיה כנסת מלאת עשייה, שתממש את רצון הבוחר בצורה הנאמנה ביותר ותביא לקידומה ולשגשוגה של ישראל. תודה רבה לכם, תודה לך, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. רק עוד שנייה אחת, אני מאוד אודה לך אם בשבוע הבא, נתאם, תוכל למסור דוח לכנסת, מקובל שכאשר חברי הכנסת יוצאים בשליחויות מטעם הכנסת, אני חושב שזה דבר חסר תקדים שחבר כנסת עוד לפני נאום הבכורה שלו כבר יוצא לחו"ל לייצג את הכנסת,

זה הודות לקריירה העשירה שלך בשירות החוץ והיותך שגריר ישראל בארצות-הברית.

זכינו בך, לא רק אתה זכית בנו. אני מאחל לך הצלחה. תודה על האמון. בהצלחה לחבר הכנסת דניאל אילון מסיעת ישראל ביתנו. חברים, הודעה למזכיר הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת בפועל, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת החלטת הוועדה המסדרת בדבר מועדי הכנסים במושב הראשון של הכנסת השמונה-עשרה.

נוגעת לכל אחד ואחד מכם, אני חושב שכדאי שתקשיבו. כמו כן הונח היום על שולחן הכנסת הסכם קואליציוני בין מפלגות הליכוד וישראל ביתנו. אתה לא מודיע את תוכן ההחלטה? כבוד השר,

אומר את המשפט הזה, אתה צריך לתת לי קרדיט שאני לא מתכוון לחלק הזה של ההחלטה. הונחה החלטה בעניין מועד היציאה לפגרה, וחשבתי שזה יעניין את חברי הכנסת וכדאי שזה יוקרא. תקריא אותה בבקשה. בהתאם לסעיף 9(א)(2) לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, ולסעיף 27 לתקנון הכנסת, החליטה הוועדה המסדרת לאשר את הצעתו של יושב-ראש הכנסת בפועל בדבר

אשר נפתח

ל' בשבט התשס"ט, 24 בפברואר 2009, יסתיים ביום רביעי, ז' בניסן התשס"ט, 1 באפריל 2009. כנס הקיץ 2009 ייפתח ביום ראשון, ט' באייר התשס"ט, 3 במאי 2009. תודה. תודה רבה. אנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום: דיווח שרי הממשלה השלושים-ואחת לכנסת, דיווח שר האוצר רוני בר-און. בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך.

אני מברך אותך על הדרך שבה אתה ממלא את התפקיד ועל היוזמה הברוכה של ניצול מה שנקרא, אני לא רוצה להגיד garbage time, הרצת הכנסת. בהחלט יוזמה ברוכה.

כרגיל, היוזמות שלך הן

עכשיו אני מבקש שכשאני מסיים את הנאום, אל תתנפלו בחיבוקים ובנשיקות. זה בסדר. על-פי הפרוטוקול, אבל לא רק על-פי הפרוטוקול, אני ממש שמח לברך את חבר הכנסת דני אילון על נאום הבכורה שלו. אדוני השר המיועד לביטחון הפנים, אל תפריע לו לשמוע את המחמאות. זה לא יקרה פה הרבה פעמים. אני חושב שהעובדה שדני אילון יחלוק אתנו מושב בבית הזה היא בהחלט מחמאה לכנסת, לציבוריות הישראלית בכלל ולחברה הישראלית. דני הוא איש רב-פעלים, כפי שהוא מנה כאן, ואני לא אחזור. גולת הכותרת של הפעילות שלו היא תקופת כהונתו בתפקיד שגריר ישראל בוושינגטון, ארצות-הברית, ואחר כך גם בפעילות, שבה נפגשנו,

גם בוושינגטון נפגשנו לא מעט פעמים, בביקורי שם, ואפילו התארחתי בביתו, ועל כך אני שב ומודה לך ולרעייתך. אני חושב שהתרומה של דני לבית הזה, מכל הדיסציפלינות שהוא בא מהן, מההיסטוריה האישית שלו, שהיא הסיפור הציוני האמיתי, כפי שהוא טרח להגיד, מהפעילות שלו במשרד ראש הממשלה, במשרד החוץ, אחר כך העיסוק הנלהב שלו, וראיתי את ההתלהבות שלו כשהוא דיבר אתי על "נפש בנפש" ועל דברים אחרים, העובדה שהוא בא למפלגה שעל דגלה חרות נושא העלייה וקליטת העלייה, כל אלה יהיו תרומה גדולה לבית הזה ולממשל בישראל. אני חייב, בהזדמנות הזאת, גם לתת מחמאה גדולה לחברי הטוב ראש המפלגה שלך אביגדור ליברמן, שהצליח להביא אותך לפוליטיקה. יישר כוח גם לאביגדור ליברמן בהזדמנות הזאת. סליחה, רק שנייה אחת. אני רוצה להשמיע איזו הערת הסבר. יש נוהג של ברכה, כאשר עולה נואם חדש, הנואם הוותיק שבא בעקבותיו מברך את האחרון שדיבר מהחדשים. הנהגנו נוהג של נאומי בכורה וצירפנו שלושה נואמים יחד, אני מניח שדברי הברכה שלך מכוונים לשלושתם. לא לא. אגיד לך, מכיוון שציון פיניאן עלה ואמר את נאום הבכורה שלו, ואחריו עלה חבר כנסת חדש, שכנראה לא מכיר את הפרקטיקה, וכנ"ל גם אחרי אריה ביבי, ומכיוון שאני מכיר גם את ציון וגם את אריה ביבי טוב מאוד, אז לאריה, שכבר לא נמצא כאן אחמיא בנוכחותו, אבל אני לא יכול בפטור בלא כלום עם ציון, שאני מכיר הרבה מאוד שנים. אני חושב שגם הליכוד עשה בחירה מצוינת, אפשר להגיד אפילו "סוף כל סוף", אחרי לא מעט ניסיונות שבהם הליכוד לא ידע לבחור נכון את האנשים. ציון הוא איש חינוך ואיש ציבור בכל רמ"ח איבריו, איש שכל-כולו, באמת ובתמים, עשייה למען הזולת ובעד הזולת. וגם אני באופן אישי, במידה לא מבוטלת, חייב לחברות שלי ושלו, ולעזרה שלו, את בחירתי לכנסת לפני שש שנים. תודה, ציון, ובהצלחה רבה. באתי לכאן לפי היוזמה הברוכה שלך, אדוני היושב-ראש, לדבר על מה שעשינו באוצר, על מה שעשתה ממשלת אולמרט באוצר בשלוש השנים האחרונות.

יכול לקחת לעצמי רק את מה שעשיתי בקצת פחות משנתיים שאני מכהן בתפקיד שר האוצר. בקדנציה הזאת כיהנו לפני גם ראש הממשלה, חלק מהזמן, וגם השר הירשזון, חלק אחר מהזמן. נקלעתי לכאן, לאולם, בשלהי הדיון בעניין יום המדע הלאומי. שמעתי כמה הערות על דוח ביקורת המדינה בעניין ההשכלה הגבוהה, המועצה להשכלה גבוהה וועד ראשי האוניברסיטאות. אני מודה, לא קראתי את כל הדוח. קראתי את עיקרי הדוח, אלה שמצוינים בירוק. מצאתי שם דברים שחשבתי שאני כתבתי אותם. בדקתי את עצמי, אולי לא אני כתבתי אותם, אבל ודאי אמרתי אותם. כאשר ישבו פה אנשי המועצה להשכלה גבוהה, חלק מהחברים, למעלה ביציע, וישבו פה חלק מוועד ראשי האוניברסיטאות, וחלק מהארגון של המרצים הבכירים, בהם אחד שהוא היום ראש מפלגה בישראל, וכנראה יהיה שר בממשלה הבאה, העזתי לומר, רחמנא ליצלן, שבענייני שכר, ובענייני ניהול, ובענייני מינהל תקין, ובענייני כספים, ובענייני נסיעות לחוץ-לארץ, לא צריך להתחבא מתחת לחצאית של החופש האקדמי.

מה חטפתי פה, מהספסלים האלה ומהתקשורת: אויב האקדמיה, שונא ההשכלה, סליחה, באמת, אני צריך להתנצל על מה שאמרתי. ובדוח המבקר כותב את זה מלה במלה, ואני קורא את דוחות המבקר, זה אחד מהחמורים ביותר. אמרנו את הדברים האלה, אמרנו את הדברים האלה לכנסת, אמרנו את הדברים האלה לראשי האוניברסיטאות, אמרנו את הדברים האלה לתקשורת. טוב, זה חוב קטן שאני חייב לכם, אבל גם לעצמי. פרעתי אותו. אבל אתמול אמרתי במליאת הכנסת שאם זה היה דוח על הישיבות הבניין היה מזדעזע. לא היה מזדעזע, היה נהרס.

אם זה היה על הישיבות, חבל על הזמן. לא היינו מדברים היום על הקואליציה בכלל,

אני חושב שבשלוש השנים האחרונות הצלחנו להנהיג במשרד האוצר מדיניות מאוזנת, לא מה שהחברים מצד מסוים של המפה הפוליטית קוראים לו "קפיטליזם קיצוני", שלא לומר דברים יותר חריפים, אבל ודאי לא אותו סוציאליזם טהור שחלק מהחברים האחרים בבית אוהבים לתקוף. נהגנו, אני חושב, באחריות פיסקלית, כהמשך למה שהנהיגו שרי אוצר קודמים וממשלות קודמות. דאגנו להורדת יחס החוב תוצר, שמרנו על מגבלת ההוצאה בצד מודעות חברתית עמוקה והובלנו אג'נדה חברתית-כלכלית. אני אומר לכם, ממשלת אולמרט טיפלה טיפול שורש בדברים ששום ממשלה קודמת לא טיפלה

הטיפול המסיבי בתשלומים לקשישים, הטיפול בנושאים של ילדים בסיכון, הרפורמה בחינוך, אני חושב שהצלחנו לשנות את המשוואה. אם עד כה המשוואה שאמרה משמעת פיסקלית, או אחריות תקציבית, פירושה היה מייד גזירות, אנחנו הצלחנו לשנות את המשוואה. אומנם היינו צריכים לקצץ, וקיצצנו, אבל ידענו לשמור על מודעות חברתית עמוקה. אי-אפשר לעשות הכול, ודאי לא בשלוש שנים, אבל ניסינו, והלכנו עם הדברים האלה קדימה. אני מקווה שהממשלה שתיכנס תמשיך בזה. אני רוצה לומר, כשלעצמי, אני חושב שזה נכון גם לגבי קודמי בתקופת כהונת הממשלה הזאת, ניסינו להנהיג כלכלה נטו, עניינית, מקצועית, חפה משיקולים זרים, בלי ההשפעה ההרסנית של הפוליטיקה על המדיניות הכלכלית. זה לא היה קל, כי גם בימי הזוהר של הקואליציה של הכנסת היוצאת, בואו נגיד, קואליציה קלאסית היא לא היתה, ההצרחות בין שני חלקי הבית הפיזיים, כשחבר קואליציה וחבר אופוזיציה חותמים יחד על הצעת חוק, מי שהמציא זאת כנראה יכניס בהסכמים הקואליציוניים תנאי, שלא יהיה אפשר לשוב על כך. זה עלה לממשלה הרבה כסף. הצעות חוק פרטיות מופקרות עברו פה חדשות לבקרים, והצעות חוק ממשלתיות נתקעו פה חדשות לבקרים. אני רק מחכה לרגע שיעלו פה לדבר על חוק הרציפות, ויבקשו להחיל דין רציפות על מאות הצעות החוק שעדיין מונחות, ושמענו כאן הצהרות מפה ועד סוף העולם כמה הן חשובות וכמה המדינה הזאת לא תוכל ללכת קדימה אם הן לא יעברו, איך הממשלה תקצץ ותרסק אותן במעבד מזון ברוב הקואליציוני שלה, ואני מודה ביושר: אני טיפוס דמוקרטי, ברגע שאחד מצביע בעד ואפס מתנגדים, זה צריך לעבור. אבל צריך רק לזכור את זה לימים אחרים. תהליכי העומק שניסינו לקדם וקידמנו בראייה ארוכת טווח, בנושא מקרו-כלכלה הנהגנו את הכלל הפיסקלי של מתווה רב-שנתי לצמצום החוב ומתווה רב-שנתי במסים. אלה לא דברים שרצים יחד באופן אוטומטי. אני מודיע לכם ביושר, שאם ממשלות ישראל, לרבות הממשלה שבה היה בנימין נתניהו, המיועד להיות ראש הממשלה, שר האוצר, לא היו דואגות להורדת יחס החוב-תוצר של מדינת ישראל, שלפני שש שנים היה פה למעלה מ-100%, מדינת ישראל לא היתה יכולה להתמודד בשום צורה ובשום אופן עם המשבר הכלכלי שהיא חווה ב-2008 2009. אנחנו עכשיו ביחס חוב-תוצר של פחות מ-78%, ואני מניח שהוא יעלה בגלל הבעיות, בגלל הבעיות בגביית המסים, בגלל ההאטה, בגלל המשבר העולמי. אבל כשאתה עולה מ-78% זה לא כמו כשאתה מתחיל ב-105%, ועל כך תודה לאלה שקדמו לי, לרבות בנימין נתניהו. צריך להגיד את זה ביושר. גם 78% זה עדיין גבוה. 78% זה המון. המטרה היתה להגיע עד 2015 2016 ליחס חוב-תוצר של 60%, שנקבע במסטריכט. זה אפילו כבר לא הממוצע של ה-OECD, שאליו אנחנו טורחים כל העת להתקבל וגם רוצים להתקבל. אבל במצוקה הזאת כולם יעלו. גם הממוצעים יעלו, כי המשבר הוא לא מקומי, הוא כלל-עולמי, והוא יותר חזק בארצות-הברית ובאירופה מאשר פה בארץ. בשם שמים, בואו לא נלך למשבר העולמי, ואני אתן דוגמה אחרת ביחס לחוב-תוצר. אני מודיע לבית הנכבד הזה, שעם כל חילוקי הדעות על יחס חוב-תוצר שהיה פה לפני חמש שנים,

מדינת ישראל לא היתה יכולה להכיל כלכלית את האירוע של מלחמת לבנון השנייה. בלי שפגענו בדבר, בלי שעשינו מלוות ובלי שהטלנו מסים הכלנו אירוע כלכלי שמחירו כמעט כמעט כמעט 20 מיליארד שקל. יכולנו להכיל את זה גם כי היתה פה צמיחה, אבל גם כי יחס החוב-תוצר שלנו היה כזה שיכולנו לסדר אותו. לכן, כשמדברים על יחס חוב-תוצר, זה לא איזה מונח טכני בכלכלה או במקרו-כלכלה. זה מונח שיש לו אחיזה בחיים של כל אחד ואחד, של הממשלה,

של הארגונים ושל היכולת של האנשים לבצע.

שנהגנו על-פי האג'נדה החברתית-כלכלית שהממשלה קבעה, וזו היתה הפעם הראשונה שהיא קבעה לעצמה יעדים מדידים, יעדים שניתן למדוד אותם, זאת אומרת שאפשר לשפוט אותה. קודם כול היא יכולה לשפוט את עצמה, היא מודדת את עצמה, עומדת ביעד או לא עומדת ביעד, וגם אחרים יכולים לבוא ולהגיד: קבעתם x, לא הגעתם ל-x, מה אתם עושים כדי להגיע ל-x? זאת היתה עבודה נאה ומכובדת גם עם בנק ישראל בהנהגת המשנה לנגיד, פרופסור אקשטיין, וגם עם המועצה הלאומית לחברה ולכלכלה בהנהגת פרופסור טרכטנברג. עמדנו ביעדים שלנו יחד עם חבר הכנסת סילבן שלום, ובעזרתו האדיבה של מי שיהיה שר בממשלה הבאה, סטס מיסז'ניקוב, כיושב-ראש ועדת הכספים, הונהג כאן מס הכנסה שלילי.

ברור שהתשובה היא לא, אבל זה חלק מהמלחמה המתמדת שלנו להרחיב ולהעמיק את ההשפעה של תוכנית ויסקונסין. אני מודיע לכם, חברי הקואליציה המסתמנת והממשלה המסתמנת, שלא יהיה פחות קשה מאשר לנו לשכנע את השותפים הבכירים שלכם שצריך סוף-סוף להנהיג את התוכנית הזאת בצורה מסודרת. המלחמה המתמדת והלא-מספקת בעבודה הזרה במדינת ישראל, ואני לא מדבר על עבודה זרה במובן הדתי אלא על עובדים זרים. אני אומר לכם,

שאי-אפשר לבוא כל יום ולעורר פה מהומות בקשר למספר המובטלים ובקשר למספר מקומות העבודה כשבמדינת ישראל יש למעלה מ-300,000 עובדים זרים, חוקיים ולא חוקיים, והרבה יותר לא חוקיים מאשר חוקיים. אי-אפשר בכל פעם להיכנע לסקטור כזה או אחר שאומר: ישראלים לא יעבדו לעולם במקום הזה וישראלים לא יעבדו לעולם במקום הזה. אין לנו הלוקסוס הזה. פשוט אין לנו הלוקסוס הזה. ניסינו לעשות את הדברים האלה. עשינו הרבה תוכניות לתעסוקה, לתעסוקה במגזרים הפרובלמטיים, במגזר של המיעוט הלא-יהודי ובמגזר שבו אנחנו מנסים כל הזמן להתמודד עם

חינוך לעבודה, במגזר החרדי, בעיקר בקרב הנשים. יש לנו שם הצלחות גדולות, ואסור לאבד את זה. אני אומר לכם שאסור לאבד את זה, וכאשר אתם תשבו בקואליציה ותגבשו לכם את ההצעות בעניינים של קצבאות הילדים, תזכרו שאי-אפשר להתווכח עם המתמטיקה. הגענו לשיעורי אבטלה שלא היו במדינת ישראל זה 20 שנה, וקרדיטים מגיעים כאן לכולם, לרבות בנימין נתניהו, בעיקר והרבה לבנימין נתניהו. ירדנו מתחת ל-6% אבטלה. נכון, זה יעלה, כי כל העולם בבוקה ומבולקה. בארצות-הברית פוטרו למעלה מ-650,000 איש בחודש האחרון. אפילו במספרים פר-קפיטל,

אם לוקחים את 7 המיליונים שלנו מול כמעט 300 מיליון שלהם, זה למעלה מ-50% ממה שאצלנו. תחשבו טוב טוב אם זה מה שאתם רוצים לעשות. ההישגים האלה מוכחים. לפי המספרים שלפני התחלת המשבר, כשמדברים על קו העוני, כאשר שני המבוגרים בתא המשפחתי לא נמצאים במעגל התעסוקה, 63% מהמשפחות נמצאים מתחת לקו העוני. כאשר מבוגר אחד בתא המשפחתי מועסק והשני לא, המספר יורד ל-24%. כאשר שני המבוגרים בתא המשפחתי נמצאים במעגל התעסוקה, גם אם זה בשליש משרה וגם אם זה ברבע משרה, בכל ההשלמות האלה, עם הקצבאות והבטחת הכנסה, עד שישה ילדים, המשפחה הזאת לא תהיה מתחת לקו העוני. אלה מספרים שאי-אפשר להתווכח אתם. אלה מספרים שישימו לכולנו על השולחן אם, חלילה וחס, נבחר בדרך הלא-נכונה במזלג שבו אנחנו ניצבים היום. מה היו האתגרים המרכזיים, לפחות כשאני הגעתי לתפקיד שר האוצר? אנחנו היינו צריכים לשקם את הנהלת האוצר, אני לא רוצה לספר לכם מה היה שם, לבנות הנהלה מקצועית, שמדברת כמעט בקול אחד,

מהוויכוחים המקצועיים, שיכולים לקחת ימים ולילות ועוד ימים ועוד לילות ועוד ימים ועוד לילות, ומזל שמגיעה כניסת השבת ואז צריך לפרק את זה, וממשיכים שוב במוצאי שבת, על בסיס מקצועי, לא על בסיס פרסונלי. אין יותר הקטטות הנוראיות האלה שהיו בהנהלת האוצר,

עשינו הסכמי שכר לא פשוטים בפעם הראשונה אחרי עשר שנים. עשינו הסכם קיבוצי במשק. עשר שנים לא היה פה הסכם. אני חייב לחלוק תודה ושבח גם ליושב-ראש ההסתדרות החדשה, שהיה שותף מלא לעניין הזה, וזה עבר כמו סכין בחמאה רכה. עשינו הסכמים עם המורים, גם אם הם היו אחרי שביתות, ועשינו הסכמים עם המרצים, גם אם הם היו אחרי שביתות. את השביתות לא הזמנו והן היו הכי ארוכות שהיו, לא כי זה נעים להיות כל הזמן מבוצר כשצורחים לך מהבוקר עד הלילה מתחת לחלון, אלא משום שחשבנו שלא צריך שתהיה הפקרות בדברים האלה. היום, כשבא המשבר, אני חושב שאנשים יודעים להגיד שגם צדקנו. וגם יש הסכם

אני רוצה להזכיר לחדשים את מה שהיה פה,

שחברי הכנסת החדשים לא עלו ארצה ביום בחירתם לכנסת, והם היו ודאי מודעים לכל הגיהינום הפוליטי שהיה פה. אני רוצה להזכיר לכם שהלכה למעשה כמעט תשעה חודשים, מיוני-יולי, כשהיה המשבר הגדול עם הצעת החוק להקדמת הבחירות של חברי הטוב, חבר הכנסת סילבן שלום, בעידודן של השותפות הקואליציוניות המובהקות שלנו, מפלגת העבודה וש"ס, היתה פה מציאות פוליטית מאוד רעועה. גם קודם אני לא זוכר את ימי רביעי בתור מקום שאני רוצה לחזור אליו, עם כל הצעות החוק הפרטיות שעוברות כדבר שבשגרה ועם כל הצעות החוק הממשלתיות. האם אני יכול להבין מתוך זה שגם כשתהיה לך בחירה חופשית לא תגיע הנה בימי רביעי? לא, בקואליציה של 78 איש, תאמין לי, אתה מוזמן להציע הצעת חוק לבטל את יום רביעי. אל תדאג, לפי הקצב של מה שאני קורא פה על הצעת חוק נגד הדמוקרטיה, ובקשר למה שאני שומע שיוזמים פה לגבי האי-אמון הקונסטרוקטיבי ובקשר לשאלה כמה הצעות צריך להצעת חוק פרטית לחקיקה, יהיה לנו עוד זמן לדבר על כך. ופתאום לתקציב לא מספיק 45 יום, צריך 90 יום, ואז יבואו אלינו בעוד 90 יום ויגידו: סליחה,

את 2010 לא הצלחנו להעביר, את כל הסיפורים האלה שמספרים לנו, אנחנו כתבנו את הספר לפני כמה שנים,

למה להקדים את המאוחר?

אנחנו כרגע בתוספת זמן שהסתיימה, נתתי לך עוד שתי דקות. אז אני באמת ארוץ רק בראשי פרקים,

אתה גם תמשיך, אתה לא חייב לפרט את הכול, כי תהיה לך הזדמנות, אתה עוד תקבל כאן את רשות הדיבור עוד פעמיים או שלוש. אם זה משעמם אני יכול לרדת. להיפך, זה מעניין מאוד. אני רק מבקש, אם אתה יכול, בדקה וחצי או שתיים לסיים את הקטע הזה. אחר כך תפרט יותר. אנחנו פעלנו כל הזמן לחיזוק המשק, ולא על דרך לא מוכוונת. פעלנו דרך מחוללי צמיחה, דרך החינוך, דרך העבודה, מול אי-שוויון קשה שיש בחברה ובציבוריות הישראליות, דרך בעיות האנרגיה שיש לנו ודרך האופק האנרגטי שאנחנו רואים בעתיד. פעלנו בשוק העבודה, פעלנו בשוק התעסוקה ובשוק ההון. כן, אני מודה ביושר, ניהלנו מלחמה קשה, לא פשוטה, יש כאלה שיגידו שאולי בגלל זה היום אנחנו לא מרכיבים את הממשלה, בקצבאות הילדים. כמו שאמרתי לכם קודם, אנחנו חושבים שזה היה מהלך נכון להסיג את הקצבאות אחורה, וזה מהלך לא נכון להחזיר אותן כמו שאני שומע באוזן האחורית שלי. אני לא אכנס עכשיו למה שקרה בתקופה האחרונה של המשבר, אף-על-פי שזה מאוד מרתק ויש לי המון לומר על זה. פה אני צריך להודות כמובן לאנשים שעזרו,

שלא רבים מהם אני רואה כאן, הזכרתי את יושב-ראש ועדת הכספים בחלק ניכר מהתקופה, היו עוד חברים טובים בוועדת הכספים, היה פרופסור ברוורמן והיו אחרים, ואני לא רואה עד הספסלים. חבר הכנסת ליצמן. חבר הכנסת ליצמן,

כל פעם שמזכירים את ועדת כספים הוא עומד בכותל המזרח של מקבלי התודה,

טוב, זה לא כזה אסון גדול. יש לי עוד ועוד לספר לכם, אבל היושב-ראש, בצדק, מוחק לי את הזמן. אם יעלו שאלות, אני אשמח להשיב. כן, בדיוק. יהיה לך יותר קל וחי. אני מזמין את חבר הכנסת סטס מיסז'ניקוב, בבקשה. אתה ניגש למיקרופון. מה, שאלה חמש דקות? לא. חבר הכנסת סטס מיסז'ניקוב, כעת אתה ניגש למיקרופון משם. יש לך ארבע-חמש דקות להציג שאלות ולהעלות התייחסויות. אתה רוצה לשנות את סדרי הדיון עכשיו? אני רוצה לומר משהו גם לך וגם לך. אתם מקיימים ביניכם דיאלוג. אתה נבחרת, יחד עם חבר הכנסת ליצמן, לקטע הזה של הדיון, מאחר ששניכם יושבי-ראש ועדת הכספים לשעבר ובקיאים יותר מכלל חברי הכנסת בסוגיות ובנושאים. אני מבקש מכם להעלות את הדברים מול השר. יכול להיות שתנהלו את זה בסגנון של שיחה, יכול להיות שהוא יתערב באמצע, תדברו ביניכם, ואנחנו מקשיבים. תבקש מליצמן לבוא לשם. לא לא, הוא יבוא אחר כך. אחד-אחד, מה שנקרא. קודם תגמור עם סטס ואחר כך יעלה חבר הכנסת ליצמן. בבקשה, חבר הכנסת מיסז'ניקוב. אני לא רוצה חלילה לשנות את נוהלי הדיון שקבעת. נאמר לי שאני מעלה פה נקודות, לא מתווכח עם השר ולא שואל אותו, אלא מעלה נקודות. בבקשה, תעלה. אני מאוד אודה אם אפשר שאני אעלה את זה ואחר כך השר יענה לי.

אני חושב שהנוהג הזה, שהשר מסכם את השירות שלו, או את הכהונה שלו, הוא נוהג נכון, ואני מברך אותך, אדוני היושב-ראש, על הנוהג הזה. לצערי, שמעתי פה הרבה מאוד ססמאות, שמעתי הרבה מאוד ססמאות גדולות, ואין התייחסויות מיקרו להישגים. אני רוצה, ברשותך, לגעת בכמה נקודות שלדעתי דורשות התייחסות. דבר ראשון שעשיתי ביום הראשון שלי בתפקיד יושב-ראש ועדת הכספים, קראתי לפגישה את מנכ"ל משרד האוצר. אמרתי לו: תגיד, למה לא תקציב רב-שנתי? זה מתבקש, כך משרדי ממשלה יכולים לתכנן דברים ארוכי-טווח, כך אפשר לתכנן אסטרטגיה. כך כל שר יכול לדעת מהם המשאבים שעומדים לרשותו לא רק לשנה הזאת, אני עוד מעט אתייחס לקיצוצים flat, כמובן, אלא גם לשנים הבאות.

כמובן,

אחרי שנה כמו שנהוג בשיטה הקלוקלת שלנו.

קיבלתי בתשובה,

איזה חיוך קטן, והוא אמר: תגיד, אתה מדבר ברצינות? אנחנו באמת מדברים על תקציבים ארוכי-טווח? תן לנו להעביר תקציב-תקציב,

לשלם כל מיני דברים לכל מיני מפלגות שדורשות, ותעזוב אותנו,

אני שמח שבהסכם הקואליציוני שמונח לפניכם אנחנו, ישראל ביתנו ומפלגת הליכוד, חתמנו על התחייבות שיהיה תקציב דו-שנתי,

שבשנת 2010 גם נכין תקציב תלת-שנתי, כי כך צריכה להתנהל מדינה נורמלית, מדינה שרוצה להתמודד עם האתגרים הכלכליים שעומדים לפניה, וודאי נוכח המשברים שקיימים היום.

דבר שני, עצם קבלת תקציב, עצם ניסוח התקציב הוא דבר קלוקל ביותר, אמרתי פה, אדוני השר, כשהצגתי את תקציב 2008 נאמתי פה ואמרתי שלא כל החוכמה נמצאת באגף התקציבים ובמשרד האוצר. אנחנו, ועדת הכספים, צריכים לאשר את תקציב המדינה, אבל אנחנו לא השתתפנו בניסוחו. אין לנו שמץ של מושג, כמו לחברי הכנסת האחרים, מה טמון בבסיס התקציב, מה זה הטייס האוטומטי, מה ה"אקסל" הזה, שמכניסים בו כל מיני מספרים בכל שנה ושנה ומריצים את המספרים האלה, בלי דיון על סדרי עדיפויות, בלי דיון על מה חשוב ומה פחות חשוב, בלי דיון על מה מוסיפים, אבל גם מאיפה לוקחים. זה מה שצריך לעשות. אני אומר שצריך לקבל תקציב בשותפות עם ועדת הכספים, שהופכת לצורך זה לוועדה תקציבית, בשותפות עם מעסיקים במשק, בשותפות עם גורמים שגם להם יש ידע, כמו מנכ"לים של משרד האוצר לשעבר, כמו שרי אוצר לשעבר, יש להם ידע נצבר, למה לא לנצל אותו? למה אנחנו צריכים רק לאשר תקציב במקום להשתתף בניהולו? עכשיו אני אגיד לכם כמה דברים.

אדוני השר, הבאתם תוכנית להאצה כלכלית במשק בעלות,

25 מיליארד שקל, וכך הלאה. לצערי, לא ראיתי שם בשורות גדולות. אני אקח רק כמה דברים, כי לצערי יש לי ארבע דקות, והן עומדות להיגמר. במקום לדבר 15 דקות ולהעלות דברים רציניים אני אצטרך פה באמת לקצץ. אתם העמדתם קרן באשראי המדינה לעסקים קטנים ובינוניים,

לעג לרש. הרי אף אחד לא יכול לקחת את זה. 70% ערבות המדינה, ואני, בעל עסק קטן באזור הדרום, שהעסק שלי כמעט התמוטט, אצטרך למצוא ערבות של 30%?

את מה אני אמשכן, את הבית? את העסק? מקסימום את אשתי, ואף אחד לא ייקח אותה בבנק. אז, טיפה ברצינות: כשאתם נותנים משהו, ואתם יודעים בוודאות שהוא יחזור אליכם, כך זה היה בצפון לאחר מלחמת לבנון השנייה, כש-70,000 עסקים קרסו, ורק 1,200 מהם ניצלו את הקרן הזאת. אותו דבר עשיתם עכשיו בדרום. אני הסתובבתי שם ודיברתי עם בעלי העסקים, אף אחד מהם לא ינצל את הזכות הזאת. רשת ביטחון,

אדוני השר, אתה התנגדת לרשת ביטחון, והכריחו אותך, אבל אנחנו יודעים שזה דברים בעלמא. אנחנו יודעים שאותם אנשים שבשבילם עשינו את רשת הביטחון הזאת, שאתה התנגדת לה וגם אני, אף אחד מהם לא ינצל אותה, כי אין שום מנגנון במשרד האוצר שיכול לדעת כמה כספים כל אחד איבד בכל הקרנות ובכל קופות הגמל שעמדו לרשותו, לחשב את זה ולתת לו. אנחנו יצרנו מנגנון מסוים, שלא התקבל. דיברת על גירוש עובדים זרים, איך אפשר לגרש עובדים זרים במקצועות מועדפים, במקצועות נדרשים, בלי לפתח קודם עתודה של חינוך טכנולוגי? איך אפשר?

בוא ניקח מסעדות אתניות: אם תגרש את השף, מה, אתה תמצא ישראלי שיודע לבשל כמו שהוא יודע? חס וחלילה, אני מדבר על מסעדות אתניות כשרות, חברי הכנסת ליצמן וגפני. איך אפשר למצוא מישהו שיחליף אותם? אז גירשת את השף, גירשת גם עשר משפחות שניזונות מאותו שף. צריך לחשוב גם קצת קדימה. אני מדבר אתך על מרכזי תעסוקה שייבשתם. בחוק ההסדרים של 2008 סגרתם ארבעה מרכזי תעסוקה מתוך שבעה. לא ציפיתם למשבר כלכלי שיפרוץ עכשיו. אבל עכשיו אנחנו צריכים לעבות תקציבית את מרכזי התעסוקה שסגרתם. איזה מין תכנון זה? איך אנחנו פתאום לא מבינים מה טומן העתיד? איך התמודדתם, איך התמודד משרד האוצר עם קריסת הדולר? עם ההאטה ביצוא? ועדת הכספים יזמה פעם אחר פעם דיונים בנושא קריסת הדולר. אדוני היושב-ראש, מה רצית, שממשלת ישראל תתערב עוד פעם בדולר, אחרי 25 שנה? אתה שומע מה שאתה מדבר? מה אתה חושב, שאתה בנאום בחירות עכשיו? עוד שלושה ימים אתה שר. אני ביקשתי מכבוד השר, אדוני השר, תראה, רק שנייה, חברים, אפשר לקרוא קריאת ביניים, אפשר גם להעיר, אבל בוא נרסן קצת את הנימה האישית ואת הפגיעות האישיות. זה דיון, ואנחנו רוצים לנסות לנהל אותו בצורה תרבותית, וגם לאפשר את המזג הזה שלי ושלך, כדי להגיב. אבל אם נגלוש למה שאנחנו עושים לפעמים קצת מתחת לחגורה, זה לא יתקיים, כי אז תגיע תגובה מהצד השני, והכול יהפוך כאן לצעקות. בוא ננסה לעשות את זה, אני בהחלט בעד שתגיב, ספונטנית, אם משהו מקומם אותך, אבל, אדוני היושב-ראש ואדוני השר, אתם לא תמצאו בנאום שלי ובהערות שלי שום דבר בנימה אישית. ברמה האישית אני מאוד נהניתי לעבוד עם רוני בר-און כשר האוצר,

אני התכוונתי להערה של השר,

אני לא שמעתי בהערה שלו נימה אישית, אבל לא משנה. אני מאוד נהניתי לעבוד עם חבר הכנסת רוני בר-און בתפקיד שר האוצר, כשהייתי יושב-ראש ועדת הכספים וגם אחר כך. אני איהנה גם לעבוד אתו בהמשך. אני מדבר על מדיניות. אני תוקף את המדיניות, ולא חלילה את שר האוצר באופן אישי. אני מדבר על כך, וקצת קטעת לי את רצף המחשבה, אני מדבר על כך שבמשבר הדולר ובהאטת היצוא,

לא היה שום גיבוש של תוכנית

לצד התוכנית המוניטרית של הנגיד, ועל כך קבלנו בוועדת הכספים לא פעם ולא פעמיים, וגם הצענו תוכנית חלופית, שלא התקבלה במשרד האוצר. באותו אופן דשדשתם, משרד האוצר דשדש מאוד, בתגובה המיידית על המשבר הכלכלי הזה, הנוכחי, ולכן איבדנו זמן מאוד מאוד קריטי. במקום לשחרר תוכנית תשתיות, תוכניות השקעה תשתיתיות, שכבר מוכנות, לשחרר אותן, וכך קצת להבריא את המשק, אתם דשדשתם לפני שגיבשתם את תוכנית ההאצה, שלדעתי עד עכשיו לא הוכיחה את עצמה. אבל צריך לראות את זה לאורך זמן.

לא לא, אתה לא יושב. אתה עוד נשאר. לא, אדוני, אין לי עניין,

יש לך אפשרות להשיב, ולו יש אפשרות להגיב שוב. אדוני היושב-ראש, אין לי עניין להשיב על רצף ססמאות הבחירות האלה. אוי, באמת. לא היתה פה שום טענה מהותית. חלק מהדברים פה נובעים מחוסר הבנה מוחלט של המערכת. לדבר על זה שהממשלה צריכה לבוא להתייעץ עם ועדת הכספים בהכנת תקציב זה חוסר הבנה מוחלט של הפרדת הרשויות. אני מקווה שכאשר תהיה בממשלה תבין את זה. יופי. מה שטוב לגרמניה, לאיטליה וליפן לא טוב למדינת ישראל. מדינות אזוטריות לחלוטין.

אני לא עומד ככה. אם היתה ממשלה, אם היה שר אוצר שהסכים לרדת

הבלתי-מתפשרת של אגף התקציבים להכתיב לממשלה, וממילא לכנסת, למה אתה לא מדבר אליו? הוא לא יריב שלך. אולי לא הבנתי, אם כך, את הליך הדיון. חשבתי שהבחירות נגמרו ב-10 בפברואר, אבל אני מבין שהן לא נגמרו. כבוד השר, כבוד השר בר-און, תקשיב לי בבקשה. אני מאוד מבקש ממך. רק שנייה אחת, אולי לא היית מוכן לדיון הזה,

אני מאוד מוכן לדיון הזה. אתה לא השר הראשון שמופיע כאן, ועד עכשיו הכול הלך על מי מנוחות. גם עכשיו הכול הולך על מי מנוחות, אף שאני לא מסכים עם שום דבר שהוא אומר, אז תגיד את זה, זכותך, ואני קורא לרצף הטענות שלו נאום בחירות, וגם לא כזה נאום בחירות מי-יודע-מה מוצלח. אנחנו היינו הראשונים שהבאנו לממשלה תקציב של סדרי עדיפויות. אמרנו: אלה האפשרויות, זה מה שיש, עכשיו תחליטו, אתם רוצים לתת לחינוך? תצטרכו לוותר במקום אחר, אתם רוצים לרווחה? תראו לנו איפה מורידים. אתם רוצים לתת לביטחון? תראו לנו מאיפה נביא, ממקומות אחרים. זאת היתה הפעם הראשונה ב-60 שנה שהצבנו תקציב אופציונלי. תשאל את חברי הממשלה, חלק מהם ישבו אתך בממשלה הבאה, איזו התלהבות היתה מהטכניקה הזאת. עד שהגיע זמן ההכרעה. כשהגיע זמן ההכרעה התחילה בוקה ומבולקה. פשוט לא ידעו איך לצאת מזה. כי כשאתה אומר, חביבי, זה אין, ועכשיו צריך לקצץ, או להתאים, ב-4 מיליארדי שקל, ומבחינתי תביא את זה מפה, מפה או מפה, הידיים מתחילות לרעוד.

על מרכזי תעסוקה. כל הכסף נשאר. הרעיון היה לייעל את השירות. במקום לממן את המנגנון, במקום להתעסק עם המפלגות הסקטוריאליות. הכסף הזה מיועד היום להכשרת עובדים במקומות העבודה שהם מיועדים להגיע אליהם. לא לקחנו שום שקל הביתה. רק חשבנו שבמקום לשלם את זה למנגנונים שמפרנסים מפלגות ניתן את זה לאנשים שנכשיר לדברים אחרים. אני לא רוצה להיכנס לעניין רשת הביטחון. הוא דואג למסעדות האתניות. יש לי אבטלה, כל שבוע אני שומע, השר בר-און, אני מאוד מבקש ממך, נעשה את זה. אתה הרי אדם משכיל, אבל עוד לאחוז היום,

מילא, אבל הטענה הזאת לגיטימית, וזה ויכוח שהיה. לא, הטענה לא לגיטימית, זה לגיטימי. נושא רשת הביטחון הוא נושא שנדון. הועלו בו דעות כאלה ואחרות. אבל על זה אני יכול לענות: מה הוא בא אלי בטענה שאין מנגנון לסדר את זה? אני אמרתי בדיון אצל פרופסור ברוורמן בישיבה: זו רשת ביטחון שלא יהיה אפשר ליישם אותה. זה שצריך ליישם אותה רק בעוד שלוש שנים, הוא רוצה את המנגנון היום. הרי נתנו את זה לשלוש שנים. בסדר, אז זה לא נאום בחירות. אני מתנצל.

אבל אני אמרתי, והוא שמע במו-אוזניו: אתם מייצרים מונסטר שאיש לא ידע להאכיל ולהשקות אותו. אני מקווה שבעוד שלוש שנים מצב השוק יהיה כזה שאף אחד לא ירצה לבוא לקבל את הפיצוי.

יהיה שר האוצר בעוד שנתיים אשר יהיה, הוא יכין את המנגנון הזה. אז תבואו בטענות לעצמכם, אתם דרשתם את זה. אני אמרתי שזאת מפלצת שאיש לא ידע להאכיל ולהשקות ולבנות לה מערכת שתדע לתפקד. עצור רק שנייה. מאחר שיהיה לו אחר כך זמן, אוריד לו מהזמן אחר כך, אבל אני רוצה שהדיון יהיה מסודר. אתה רוצה להגיד עוד משהו בנושא רשת הביטחון, על הדברים שהוא אמר? על רשת הביטחון אני אמרתי, וכנראה זאת הבעיה של שר האוצר,

יכול להיות שהוא שומע,

אמרתי ששנינו התנגדנו לרשת ביטחון, שזה דבר לא ישים, אבל כיוון שלא אני שר האוצר,

הוא בסופו של דבר הסכים לזה. ולמונסטר הזה, כמו שאתה קורא לזה, אתה הסכמת, ובסופו של דבר זה לא ישים, זה סתם מה שנקרא לרמות את האנשים שמצפים לרשת הביטחון הזאת ולא יקבלו אותה. דברי הבל, מה שאמרת. אף אחד לא מרמה.

עכשיו הבנתי את ההערה של היושב-ראש. יש פה חוק שהכנסת העבירה, והחוק הזה יבוצע. נכון שיהיה קשה לבנות את המנגנון, אבל לא צריך אותו היום. יצטרכו אותו לכל המוקדם, הלוואי שלא נצטרך אותו, שהשוק יעשה את התיקונים בעצמו, אבל יצטרכו אותו, אם בכלל, רק בעוד שנתיים וחצי. אתה רוצה לראות אותו היום. אולי, עוד פעם לא הקשבת למלה שאמרתי.

250 מקומות עבודה חדשים לכל מיני פרוטקציונרים.

אדוני היושב-ראש, אפשר לבקש מהשר שיקשיב למה שאומרים לו? כי הוא עונה על משהו שאני בכלל לא שאלתי. הוא עונה בכלל על משהו שהוא רוצה שיגידו לו, ולא על הדברים שנאמרו. זאת בקשה קטנה, רק שיקשיב.

תמשיך לנושא הבא. בנקודה זו כל אחד אמר את דברו. לעניין קריסת הדולר, הבקשה שאנחנו,

נתערב בעניין שער הדולר, היא בקשה בולשביקית, להחזיר את המשק אחורה 25 שנה, כשאין שום סיכוי שיסתכלו עלינו, בשום מקום בעולם, ודאי לא ב-OECD, אבל זאת ססמה שפמפמו חברי כנסת בעניין הזה. הדולר עשה את שלו. מה הם חושבים, שבנק ישראל עשה בדולר בלי, איך נגיד את זה בלי לעשות פה מערבולת, כאילו משרד האוצר לא קיים בעניין הזה? התשובה היא, מובן שלא, והמערכת הדולרית גם היא מושפעת ממצב הדולר בכלל העולם, ובנק ישראל לא יכול להעלות את שער הדולר מ-3.20 ל-4.20 בעצמו. כי למרות מה שחושבים פה אנשים בבית הזה, בסך הכול מדינת ישראל בכלכלה העולמית או בקביעת החוזק או החולשה של הדולר, היא אפילו לא פשפש קטן, אפילו לא פשפש קטן. אבל על השקל יש לה אפשרות להשפיע. מאה אחוז, זה לחזור למציאות שאנחנו ברחנו ממנה לפני 20 שנה, לחזור למשק בולשביקי שקובע את שער המטבע שלו ומסדר סידורים שחבל לדבר על כל הדברים של ה-OECD, כי באותו רגע הם מורידים אותנו, מה שנקרא מה"mail list" שלהם. אתה רוצה להגיב על שער הדולר, חבר הכנסת מיסז'ניקוב? תשמע, אדוני היושב-ראש, שוב פעם,

ברגע שנגיד בנק ישראל, עזוב את שער הדולר.

הרי שר האוצר אומר מה שהוא רוצה לענות. אני דיברתי על קריסת העסקים ואי-העמדה של פתרונות, אני דיברתי על רשת ביטחון, אני דיברתי על כך שאין לנו עתודה של אותם אנשים שיחליפו את העובדים הזרים ונתתי את המסעדות האתניות כמשל. זה לא הדבר הכי מעניין והכי חשוב. מה שאני אוהב לאכול, שר האוצר רוני בר-און: חוץ מהמשל הזה, מה עוד אתה יודע על עובדים זרים? חוץ מהמסעדות האתניות. אתה רוצה לעשות לי בוחן פתע? הרי אני שומע למרבה הצער שלך. אני לא רק מקשיב, אני שומע לא רק מה אתה מדבר,

כבוד השר, אני לא מסכים, אני לא מציע, אדוני השר, לעשות לי בוחן פתע, כי בכלכלה אני קצת מבין, זה המקצוע שלי, אני לא הייתי צריך ללמוד בתפקיד. למה אתה צוחק, ברוורמן?

לכן אל תעשה לי פה בוחן פתע. אני מציע שאם תרצה, תגיב לעניין, ואם לא תרצה, אז אל תגיב. נו, טוב, את זה כבר שמענו. ולגבי נאום בחירות,

אני לא צריך, אנחנו כבר ניצחנו. בשביל מה לעשות נאום בחירות? את כל הנאומים אתה כבר תעשה מספסלי האופוזיציה,

אין לי מה להוסיף יותר לדיון. אתה יכול להוסיף, יש לך עוד שתי דקות, תתייחס למה שאתה רוצה, לסכם, לומר את דעתך, להגיב על דברי השר, יש לך הבמה, בבקשה. אני חושב שלא התכוננו כראוי למשבר הכלכלי, אבל יש עוד זמן. כשהייתי יושב-ראש ועדת הכספים,

שמרנו על המסגרת של הוצאה ציבורית של 1.7, אף שהיו דעות אחרות, ויושב כאן מחליפי, חבר הכנסת ברוורמן, שיש לו דעה אחרת כמה צריכה להיות המסגרת של ההוצאה הציבורית בעת המשבר. אני לא הסכמתי אתו, הסכמתי אתך ושמרנו על ההוצאה הציבורית. בשביל מה עשינו את זה? זה עלה לא מעט,

אמרת שאתה לא רוצה להגיב.

סליחה, אני לא נותן לך את רשות הדיבור עכשיו. אמרת שאתה לא רוצה להגיב, תשמור על המלה שלך. עכשיו הוא מדבר. בשביל מה עשינו את זה? עשינו את זה כדי להתקדם ל-15 המדינות הכי מתועשות בעולם ב-OECD, והזכרת את זה פה. עשינו את זה כדי שאנחנו

בדירוג אשראי גבוה,

לדעתי כבר הורידו אותו או שמנסים להוריד לנו אותו. עשינו את כל הדברים האלה כדי שההון הזר יושקע פה במדינת ישראל. מה שאנחנו לא יכולים לעשות בעזרת התקציב שלנו,

והוא בדרך כלל גם לא יותר מדי גמיש, כי רוב התקציב קשיח, אנחנו נעשה בעזרת פרויקטים של BOT או פרויקטים של PFI על מנת למשוך את ההון הפרטי. אני יודע שהתגובה שלך תהיה כמו תמיד,

שאני לא מבין כלום. בסדר, את זה אני כבר יכול להגיד במקומך. למרבה הצער אתה ממשיך להוכיח את זה. אני יכול להגיד במקומך: חבר הכנסת מיסז'ניקוב, יושב-ראש ועדת הכספים לשעבר, בעל תואר שני במינהל עסקים, לא מבין כלום בכלכלה,

אמרתי את זה במקומך. אבל כשיושב מולי פרופסור שני, ואומר, תשמעו, רבותי, יש לו תוכנית חומש, להשקיע 15 מיליארד ש"ח בתחנות התפלת מים,

רבותי, לנוכח המשבר הזה, כשצריך כבר בשנה הראשונה לקצץ 20 מיליארד מהתקציב, מאיפה נביא 15 מיליארד אם לא נשתמש באותם פרויקטים של BOT ו-PFI? יכולנו להביא אותם, יכולנו כי באמת עשינו פה, הבראנו את הכלכלה ביחד. גם בעזרת הממשלה הקודמת וגם עכשיו. למה נרדמתם בשמירה?

יש לי עוד הרבה דברים להגיד, אבל אני משאיר את הבמה לאדוני שר האוצר. תודה רבה, אתה יכול לשבת. חבר הכנסת ליצמן, גם הוא יושב-ראש ועדת הכספים לשעבר, בבקשה. יהיה פה כיף, יהיה פה כיף. אתה הרי אוהב את הדברים האלה, אל תעשה את עצמך סובל. אדוני השר, במקרה אני שלוש פעמים "לשעבר" וזה תואר שאין עדיין לאף אחד בבניין הזה. אחרי שלוש פעמים יש לך חזקה. כן. אני אגיד לך כמה דברים. אני חושב שהפולמוס הזה בינך לבין סטס, זה לא פולמוס בחירות, אלא נאומים קואליציוניים. אני אסביר לך.

אני נזכרתי באחד העימותים בבחירות לנשיאות בארצות-הברית, נדמה לי שזה היה בין קרטר לרייגן, והנשיא לשעבר רייגן שאל את הצופים: האם מצבך הכלכלי יותר טוב עכשיו מבקדנציה הקודמת או לא? ובזה הוא הפסיד את הבחירות. אני שואל את הצופים כרגע, האם, אדוני, המצב שלנו, זה היה רייגן,

אמרתי שבשאלה הזו הוא ניצח. שאלתי כאן, אדוני השר, היית שר האוצר, מצבנו עכשיו, אחרי שנתיים שאתה שר האוצר, יותר טוב או פחות טוב? אני לא קורא כל כך עיתונים, אני יוצא לרחוב, למכולת, אני קונה כל יום במכולת, תשאל מה אנשים למטה אומרים. שאלתי פעם עיתונאי איך אני יכול להתווכח עם נגיד בנק ישראל, קליין, שאמר שאסור להוריד, צריך להעלות את הריבית, ואני אמרתי שצריך להוריד את הריבית. אמרתי, מאיפה הוא יודע שצריך להעלות ריבית, כי הוא יושב בקומה 8. אדוני השר לא שומע לי, כן, כן. הוא יושב בקומה 8 בבנק ישראל,

לאינפלציה, לדולר,

יש לו כל מיני יועצים, בסוף היום הוא מחליט להעלות את הריבית. אני יורד למכולת. אני מציע לך כשר האוצר לעשות את זה. תשאל את האנשים ברחוב, מצבם יותר טוב או פחות טוב? תשאל אותם אם הריבית, לא משנה כרגע אם היא יורדת, אז היא עלתה, האם העוני גדל או לא גדל? האם זה שעשו את החוכמולוגיה של קצבאות הילדים שהרסו את המשפחות, ויש קרוב ל-800,000 ילדים מתחת לקו העוני, המצב יותר טוב למדינה או לא? עובדה שאתה משלם את זה מדלת אחרת, הרבה יותר. תן לי לסיים בקטע הזה עם הבטחה שלי. היית משלם פי-עשרה אם היית נשאר שר האוצר בקואליציה הבאה. אם אתה לא מסכים עם מה שאני אומר לך, אני מוכן להוציא לך פתק שיש לי בכיס, מהמשא-ומתן הקואליציוני עם קדימה לפני כמה חודשים, ששם הובטחו לנו קצבאות ילדים. אז אני חושב שזה לא בדיוק המצב, ליצמן, הפתק לא ממני. אבל זה ממישהו שעשה משא-ומתן לקואליציה ומישהו רצה לתת קצבאות ילדים ולא היה לו שום ויכוח לא על קצבאות ילדים ולא על ישיבות.

הפתק לא ממני, ואתה צריך להגיד את זה ביושר. אל תגיד שתוציא פתק. מי שהבטיח לך צריך לקיים. אמרתי שזה לא ממך, אבל יש לי כאן פתק מהמשא-ומתן הקואליציוני, ואף אחד לא הטיף לנו מוסר לגבי קצבאות ילדים. אז נכון שראש הממשלה המיועד שרוצה להקים ממשלה מודה בטעותו ואומר שצריך לתקן. אז אני מציע לכבד את זה, ולכן אני לא חושב שזה רלוונטי לגבי הנושא של קצבאות ילדים, שאני אומר ביושר אמיתי וכחבר, אתה יודע שאנחנו חברים, חד-משמעי, היית עושה אותו דבר אם זה היה תלוי בקואליציה. אני לא. לא היית מתפטר מהאוצר. יכול מאוד להיות, אבל לא הייתי משלם.

אז היית נשאר שר, זה אותו דבר, היית משלם,

רבותי, מותר קצת להתפרק, עדיף, לפי דעתי זה נאום האופוזיציה האחרון שלך. אני מניח. דבר שני, לא בטוח שאתה הולך לאופוזיציה, גם בזה אני לא בטוח, אבל את זה נשאיר לאחר כך. דבר שני, הטעות של האוצר של 1.7. אני מסכים בהחלט עם פרופסור ברוורמן, אף-על-פי שנלחמתם נגד זה וידידי מיסז'ניקוב אמר קודם שהוא תמך באוצר בזה. לדעתי זאת טעות, כי כפי שאמרתי קודם, צריך להגדיל את ההוצאה בזה, אגב, גם למשק אפשר היה לעשות כל מיני קופסאות, היה צריך להציל כל מיני מפעלים, וכן, גם לעוני וגם לביטוח לאומי, ב. הורדתם את המע"מ, אדוני השר,

האוכלוסייה החלשה כמעט לא נהנתה.

דוגמה שהתלוננתי עליה, ולצערי, לא קיבלתי תשובה. מי שעולה לאוטובוס משלם 5.5 שקלים או 5.40,

לא זוכר כמה עולה כרטיס, וכתוב שם "כולל מע"מ". אבל איזה פלא שהמדינה הורידה מ-17% מע"מ

מע"מ והמחיר לא ירד. הרי כתוב על זה כולל מע"מ, אז המחיר היה צריך לרדת ב-1.5%, והוא לא ירד. אתה יודע מה, בוא נעזוב את זה.

כבוד חבר הכנסת ליצמן,

לעצור

לתת לשר להגיב, ואחר כך תוכל להוסיף עוד כמה הערות.

חייבים לעצור כרגע ולהעביר את הכדור לשר. תוכל לקרוא לו קריאות ביניים, כמו שגם הוא קרא לך. בוא אראה לך, אדוני היושב-ראש, שאני גם שומע וגם מקשיב. אין לי מה להשיב על הדברים של חבר הכנסת ליצמן. הטענות שלו הן טענות מלאות טעם, ובמקומות שבהם חבר הכנסת הרב ליצמן מגיע, הזעקה שלו היא זעקת אמת ובחלק מהדברים יש מידה לא מבוטלת של צדק. הטענות הן טענות טעם ואני לא מתכוון להיכנס אתו לעימות. הטענות שלו היו טענות שבמהות. בסדר, אבל הן בכל זאת מחייבות איזו תגובה. כלומר, איך מתקנים? למעט עניין הקצבאות, שאני והוא חלוקים בו. זכותי לחלוק עליו, עכשיו הוא יקבל קצבאות. להבדיל מהדברים ששמעתי קודם, הדברים האלה הם דברי טעם. אני שמח שאלה דברי טעם, אז ברשותך, אולי אזכיר עוד כמה נקודות. אני מבטיח לך שכאשר יעלו העניינים האלה ויעמוד כאן שר אוצר אחר, ואתה תמשיך לשכנע אותי, אני אתמוך בכל הדרישות והטענות שלך. ותאמין לי, זה יהיה באותה עוצמה שבה התנגדתי לכל הדברים האלה בשנתיים האחרונות. חבר הכנסת ליצמן, בבקשה. דבר שני, אדוני, זה לא ממני. הרב גפני, אתה יודע כמה פתקים קיבלתם מאנשים שלא ברשות ולא בסמכות, ואתה יודע שכשהגעתם אלי אז אמרתי: תלך לאיש שיכול לשלם לך. אבל אני מודה ביושר שאם זה היה מישהו שכתוצאה מהתחייבות שלו, שלא הייתי מוכן לכבד, הייתי צריך להסיק מסקנות, אתם יודעים שזה לא הפחיד אותי וזה לא יפחיד אותי. תודה. חבר הכנסת ליצמן, אני מבקש שתתקדם. אגיד עוד כמה נקודות. בסוף שתי שאלות או בקשות לשר:

אני רוצה להגיד לאדוני מבחינת הכנת התקציב. טועה אדוני שלא צריך לשתף את ועדת הכספים בהכנת התקציב. כמה פעמים דיברתי עם שר האוצר לשעבר. אני חושב שנכון שיש גישה לפקידי האוצר, ואני מכבד את הגישה שלהם, חולק אבל מכבד. מצד שני, צריך לשמוע גם טענות של חברים שאתה מצפה מהם, כשר האוצר, שהם יאשרו את הדברים. כי מה שיקרה בסוף, אדוני השר, אחרי שבאים דברים, כמה אחוזים מהדברים הטובים הוא מבטל בין כה. אבל בגלל עוצמת ההתנגדות שיש בוועדת הכספים, האם זו לא תכלית הליך החקיקה שבין הקריאה הראשונה לבין השנייה והשלישית?

זה מקל על התהליך כשיש, לא תיאום, תיאום אף פעם לא יכול להיות, אבל ברור ששומעים את הדעה לפני כן. אז מה נעשה בין קריאה שנייה לשלישית? אוה, אתה תראה כמה יתנגדו לך. אתה יודע שבדרך כלל כשמתחילים דיונים בוועדת הכספים, בדיון אחרי הקריאה הראשונה כולם אומרים: לא ניתן, לא ניתן.

בדרך כלל, כשהייתי יושב-ראש ועדת הכספים הייתי עושה להם התרת נדרים לפני ההצבעה, כי כולם פתאום הצביעו בעד. אז אנחנו מכירים איך הדברים הולכים. הדבר השני, אדוני, אחת הבעיות שבהכנת התקציב, אף שר אוצר מעולם לא בא לשרי הממשלה ואומר: בוא תעשה תקציב פריש-מיש, מההתחלה. שר חדש, שר האנרגיה או שר המדע. יש לך מיליארד שקל, 20 מיליארד או כמה שיש לך, תעשה את התקציב ותחליט מה שאתה רוצה.

אף אחד.

כי פקידי האוצר מייד אומרים לו: זה חייב, זה חייב, זה אסור לגעת,

אז לא נשאר לו כלום. לכן אין מדיניות של שרים. תקציב שזה רק טייס אוטומטי, זה לא רציני. חבר הכנסת ליצמן, אני חולק עליך פה. תהליך העבודה, לפחות בשני התקציבים שאני הבאתי, היה תהליך עבודה פרטני, של אנשי מקצוע מול מנכ"לים ושל אנשי מקצוע מול ראשי אגפים במשרדים הספציפיים, ואחר כך עבודה שלי מול השרים. הזכרתי לך עוד דבר ואמרתי לך שעליו גאוותי. זה היה התקציב הראשון, פעם ראשונה בשישים שנות, שהבאנו תקציב לממשלה ואמרנו בעניין ההפחתות, מה שאתם קוראים "הגזירות": תחליטו אתם, תבחרו אתם סדרי עדיפויות. יש לי x, חסר לי y. אני לא בא ואומר לכם תיקחו מזה, תיקחו מזה, כך אני אייצר את מה שחסר לי, אלא תחליטו אתם. וזה היה הדיון בממשלה, ואני מאוד אשמח לדעת שגם התקציב הבא שיובא לממשלה יבוא מתוך אותה פתיחות ומתוך אותו רצון ויכולת, אותה פתיחות לא יכולה להיות כשזה תקציב בתוך 45 יום. אני שומע שמספרים פה כבר על 90 יום, ואולי נביא גם 2012, ואחר כך יגידו שב-2010 לא הספיקו ו-90 היום זה כבר הולך ואפשר להעביר ל-180 ונגיע ל-2010,

אנחנו לא ניתן כקואליציה בגלל הדבר השני שאני הולך להגיד לך עכשיו,

אל חשש. בצער רב אני צריך לקטוע את הדיאלוג הזה ולהביא אותו לסיומו. שתי דקות, אדוני. לא, שתי דקות זה יותר מדי. עם כל הכבוד, אל תגיד לי "לא". אתה קיבלת זמן מופלג. יש לך דקה ותאמר את מה שיש לך לומר.

שני דברים: בימים אלה המדינה רועשת על המפעלים שנסגרים ועל האבטלה שזה גורם.

חמור מאוד שיש אבטלה. אבל במגזר שלי, שאני מייצג, יש שני מגזרים שלא קיבלו משכורת חודשים, א. ישיבות. 44,000 אברכים לא קיבלו כסף כמה חודשים. אין להם פת לחם, אין להם עם מה לעשות את החג. למה אין זעקה לחפש פתרון לזה? הדבר השני, יש מפעל שנקרא "רשת הגנים של אגודת ישראל". יש כמה אלפי גננות שלא קיבלו משכורות כמה חודשים בגלל כל מיני ויכוחים בין משרד האוצר למשרד החינוך, גם להם לא יהיה מה לעשות עד פסח. האם אדוני חושב שזה פחות ממפעל "פרי הגליל"?

אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת ליצמן. בבקשה, כבוד השר. אין הנדון דומה לראיה. גם ב"פרי הגליל" לא שמנו כסף, כי זה לא בעיה של אבטלה ולא של משבר כלכלי. "פרי הגליל" זה בעיה של ניהול כושל, שלא לומר יותר מזה. אבל אתה בא אלי בטענות? כמה פעמים עמדתי כאן והזהרתי: חברים,

חברים, אתם הולכים לגיהינום. אי-אפשר ללכת לשנת בחירות, אי-אפשר ללכת למערכת בחירות כשמדינה נכנסת בלי תקציב. איך אפשר לעבוד בשלושת החודשים האלה? עכשיו, מה אומר לך חבר שלך? אם בעוד 45 יום היה לך תקציב, היית יכול לקבל לישיבות. אני יכול לתת לך? אני יכול לתת לך מה שהיה בבסיס של 2008. לא, אי-אפשר. בטח אפשר, אחר כך גומרים ב"מעשיהו". לא רוצה. מה עשו שרי אוצר לשעבר, לא, 1 חלקי 12 של התקציב. אי-אפשר לגעת בזה. אני אגע בך, אני אגע בכל המדינה. אז עכשיו, במקום שתקבל את זה בעוד 45 יום, ימשיכו להגיד לך מהאוצר 90 יום, כי הם רוצים 90 יום. קודם הגדרת את הנאום האופוזיציוני האחרון שלו, נראה לי שאנחנו גולשים לנאום האופוזיציוני הראשון שלך. לא, לא, לא, זה יהיה משהו שלא יהיה כדרך אגב. זה יהיה משהו שלא יהיה כדרך אגב. עכשיו אתה בתקופת הרצה. זה בוודאי לא יהיה כל כך קצר, רק שעה וחצי? רבותי, אנחנו עוברים לשואלים הנוספים. הראשונה, חברת הכנסת ליה שמטוב. שתי דקות לכל שואל, אנחנו נקפיד על השעון. אדוני השר, נודע שלאחרונה ערכו במשרדך שינוי של מפת אזורי העדיפות הלאומית. בשינוי זה הוציאו בין היתר את העיר נצרת-עילית מרשימת היישובים שזכאים לסיוע. אין צורך לדבר היום על חומרת המצב הכלכלי במשק הישראלי בכלל ובפריפריה בפרט, אבל כל שרי האוצר לדורותיהם תמיד דיברו על החשיבות של ערי הפריפריה, בדגש על הנגב והגליל. בפועל אנחנו עדים לתופעה של שתי מדינות, מדינת תל-אביב ומדינת פריפריה. ברצוני לשאול: האם אכן נצרת-עילית הוצאה מרשימת היישובים בעדיפות לאומית? ואם כן, מדוע? מה עשתה ממשלת ישראל ומה עשה שר האוצר כדי לחזק ולפתח את ערי הפריפריה?

האם יש לשר האוצר בשורה לכל אותם האנשים הפשוטים שיושבים היום

וחוששים למקום עבודתם? תודה רבה, אני מאוד מודה לך. חברת הכנסת מירי רגב, ואחריה,

אני רוצה לענות על זה, אני לא יכול לזכור 80 שאלות. אני אענה בקצרה.

לא תכננתי יותר מארבע וארבע, אבל לא אכפת לי שתענה על זה. חברת הכנסת ליה שמטוב, השאלה שלך טובה מאוד, היא רק קצת מבולבלת. יש שני דברים: יש מה שנקרא "אזורי עדיפות לאומית" ויש מה שנקרא "תוכנית הפריפריה של משרד האוצר". ובכן, בעקבות עתירה לבג"ץ של אלה שלא היו באזורי עדיפות לאומית, אנחנו הכנו תוכנית, עשינו שימוע לכל ראשי הערים. אני לא הייתי שבע רצון מהפידבק או מהמשוב שקיבלתי מהשימוע. הכנו תוכנית נוספת וזה עדיין נמצא בבג"ץ, אני מקווה שזה ייפתר. תוכנית הפריפריה שאושרה כחלק מחוק התקציב לשנת 2009 היא תוכנית הדגל של משרד האוצר. פעם ראשונה שאגף התקציבים במשרד האוצר מגיש תוכנית פריפריה שלמה, הוליסטית, לא כזאת שמשרד הבריאות בא עם קוועץ' כזה, ומשרד החינוך עם קוועץ' כזה, ותשתיות עם קוועץ' כזה, ותחבורה עם קוועץ' כזה. תוכנית שלמה, מפוארת. אני מאוד מקווה, אני מתפלל, שהממשלה הבאה תיקח את תוכנית הפריפריה הזאת ותעביר אותה. אם את שואלת אם נצרת-עילית בתוכנית הזאת, התשובה היא לא. אבל כפר-תבור כן. התשובה היא לא, משום שפעם אחת ולתמיד, כאשר הפריפריה היא פריפריה גיאוגרפית, וחברתית וכזאת וכזאת וכזאת, כל המדינה פריפריה. לקחנו שני קווים: קו דרומי, דומני שמשדרות עד ערד, ואמרנו שכל מה שמתחת לקו הזה הוא פריפריית דרום. לא קריית-גת, לא ירושלים עם הבעיות שלה, לא לוד שהיא עיר מעורבת עם הבעיות שלה. וגם בצפון לקחנו קו כזה. ואני אומר לך עוד פעם: יש עוגה,

אנחנו הגדלנו אותה לא בכסף, אלא בזה שקבענו שניקח מהמרכז, כי אם זה היה מבוסס רק על כסף תוספתי, לא היה יוצא מזה כלום. שינינו סדרי עדיפויות. אם יפגעו בקו הגיאוגרפי הזה, בעוד חמש שנים יהיה פה עוד דיון איך לא קרה כלום בפריפריה, ובעוד עשר שנים יהיה פה עוד דיון איך לא קרה כלום

המחלוקת שלי עם שר האוצר איננה מחלוקת אישית. אני מכבד אותו, אני גם מסכים לרישא שלו, שאחת החולשות הגדולות ביותר בישראל היא

ולכן, לא שמעתי אף פעם משר האוצר שהוא מבין, דיבר על החוב הלאומי. רבותי, החוב הלאומי של ישראל הוא הרבה יותר נמוך

סליחה, אדוני שר האוצר, זה לגיטימי מאוד.

לגיטימי, אינך מדבר דברי אמת. אני דיברתי על תשתיות, אני דיברתי על חינוך. לך ותוציא את הפרוטוקול. אני מדבר אליך עכשיו סובסטנטיבית, נתתי לך את הכבוד.

לגבי אותה מידת הרחבה תקציבית, לאן לייעד את הכסף, ויש ויכוח,

לא על זה, אין לי בעיה.

הנושא הראשון הוא ההתרה בניכוי של תשלומי חלף פיצויי פיטורין, אפשרות לעצמאים להפקיד תשלומים של חלף פיצויי פיטורין לקופת פיצויים. הדבר הזה, נדמה לי, הוא לא רק

אני בטוח שזה ישפר את הצמיחה. אני חושב שהשר גם יסכים אתי. אני רוצה להתייחס להיבט אחר, התמודדות בטווח הקצר עם האבטלה ובעיקר בהקשר של העסקים הקטנים והבינוניים. יש הנתונים הידועים לגבי 400,000 עסקים קטנים

בעניין המע"מ על בסיס מזומן, אני הוא זה ששיניתי את החוק. כדי להקל על מצוקת האשראי עשיתי מע"מ על בסיס מזומן. לא כשאתה מוציא את החשבונית

איזה מועצה זאת? מועצה מקומית פקיעין.

אני מדבר אתך על יותר מ-400 מיליון שקלים של חוב המועצות המקומיות הדרוזיות, גירעונות. שאלתי היא, האם האוצר נקט צעדים לפתרון סוגיית הגירעונות, והאם יש תוכניות באוצר לפתרון הבעיה? תודה.

תודה. חבר הכנסת מוזס, בבקשה. כבוד היושב-ראש, אדוני שר האוצר, לפני כחצי שנה

רציתי לשאול דבר אחד: הפערים בחברה הישראלית הולכים וגדלים, ובמדינות המערב אנחנו הכי קיצוניים מבחינת הפערים. אני רואה שאנחנו לא משתמשים בכלים הפיננסיים כדי לצמצם את הפערים.

שהיה במדינת ישראל משנות ה-50 עד

מה שאני אגיד עכשיו יהיה לא טוב לממשלה הנכנסת. למה אני צריך לקשור לה את הידיים? עשיתם את זה אתמול בגדול, על גלעד שליט קשרתם להם את הידיים.

היינו בדיון בוועדת הכספים על סגירת מפעל "עוף העמק". קח את הדברים שלי כהווייתם, לא משנה אם זה עד הסוף מדויק. אבל נניח שהמפעל הזה הוא בעל יכולת קיומית והוא מסוגל להיות רווחי, כהנחת

תודה רבה. אנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום: פיגוע הירי בבקעה, הצעות דחופות שמספרן 126, 130, 131, 133 ו-138. היו קצת שינויים בסדר-היום, ואני רוצה לומר שיש לנו

נמצאים, נמצאנו לפחות עד אתמול, בימים של משא-ומתן לשחרורו של החייל גלעד שליט. והממשלה, בצדק, וחבל

ועוד הערה אחת, בשולי המרדף שמנהלים כוחות הביטחון אחרי הרוצחים של השוטרים בבקעה: הייתי מבקש להפסיק את המרדף הזה לאלתר.

ששר הביטחון יורה לחיילים לא לרדוף אחרי הרוצחים. הייתי מבקש ששר המשפטים, כבר עכשיו, יוציא

אני גם חושב שאי-אפשר שלא להתקומם לשמע הדברים שכאילו יש מי שמנסה להטיל את האשמה על משפחת שליט. זה דבר

פשוט

בדרך כלל בבתי-סוהר צבאיים.

שעכשיו פתאום מקבלים החלטות על אסירי "חמאס",

שהממשלה הזאת לא תבצע, זה הכול ירושה לממשלה

אדוני השר לביטחון פנים, כבר העירו פה חברי, אני באמת לא רוצה לגזול יותר זמן,

לפחות לשאלה שעלתה אצלי בוועדת הפנים,

אדוני היושב-ראש, התרעות על פיגועים ביהודה, שומרון ובקעת-הירדן יש כל הזמן.

תאי "הג'יהאד

אני מאוד מודה לך,

אני מזמין את השר לביטחון פנים אבי דיכטר להשיב למציעים. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חברי הכנסת המציעים,

השוטרים עצמם,

במקום, כאן אני מספר את הסיפור כפי שהוא נראה במבט הראשון של האינווסטיגציה,

חלפו על פני הנקודה שהניידת נמצאה בה בסופו של

אדוני היושב-ראש, הפיגוע הזה,

הוא בתהליך טיפול עמוק מאוד של משטרת ישראל, צה"ל,

חבר הכנסת אורבך,

במחשבה שנייה, מליאה?

בסדר. אז המציעים מבקשים לקיים דיון במליאה.

הנושא להצבעה, וההצבעה תתקיים בצורה

סליחה. חברים, יושב-ראש ועד העובדים, ישיבות הוועד הן בחדר הוועד,

זהו נאום בכורה ואני מבקש מחברי הכנסת להקפיד, וגם מנציגינו בממשלה. חבר הכנסת השר גדעון עזרא.

לפיכך, ממקומי זה אני אפעל למציאת פתרון למצוקותיהם של היישובים הדרוזיים בשיתוף פורום ראשי הרשויות. אפעל לקדם את התיעוש במגזר הדרוזי על מנת ליצור מקומות עבודה חדשים ולבלום את האבטלה

תנועת הנוער הדרוזית, אשר קמה על מנת ליצור מסגרת לחינוך המשלים לנוער זה, וכמי שמכיר את תפקידן ההיסטורי של תנועות הנוער בהוויה הישראלית,

כיסא הגלגלים מהווה עבורי אמצעי לתנועה ותו-לא, כמו כלב נחייה לעיוור, כמו תותבת לקטוע, ומכאן, מכנסת ישראל, תצא בשורת ההנגשה לשאר המוסדות הציבוריים בארץ. עיקר מהותו וערכו של היחיד אינו נתון

לצורך זה יש בכוונתי לפעול ליישום חוקי ההעסקה לאנשים עם מוגבלויות בכל המוסדות הממשלתיים והציבוריים במדינת ישראל. בכל שנות פעילותי עסקתי בקירוב הפריפריה למרכז. פעלתי רבות להקמת בית-הלוחם בבאר-שבע,

אני מתכוון לממש את הבטחתו של ראש ממשלת ישראל אריאל שרון בשנת 2004 ולהשוות את תקציבי ההכנות בספורט, וזאת נעשה באמצעות

הרגשתי גם אז עד כמה קשה לערבי להיות אזרח בישראל, עד כמה קשה לערבי שלוקח גם את הכבוד העצמי שלו וגם את אזרחותו ברצינות. ראיתי גם עד כמה קשה ליהודים או למדינה לתפוס שאזרחות מחייבת אותנו לקבלת ויתורים מרחיקי לכת. כי זו אזרחות במדינה שאומרת לי בגלוי שהיא אינה המדינה שלי, וייעודה להיות מדינת היהודים, שמעמדם גבוה יותר ממעמד התושבים המקומיים. מדינה דמוקרטית חייבת להיות נייטרלית ביחס לזהות הלאומית של אזרחיה. זו המשמעות היחידה של מדינה דמוקרטית ושל חברה אזרחית. אתם לא יודעים עד כמה קשה לי לנהל את המתח בין האזרחות שלי לבין הזהות שלי, לנהל אותו בלי לפגוע בזהות ובלי לפגוע בחלק מכללי המשחק האזרחיים שקיבלתי על עצמי. אני קיבלתי ומקבלת את אזרחותי ברצינות. אני מצביעה לכנסת, אפילו נבחרתי לכנסת, ואני קיבלתי את המשימה האבסורדית לנסות ולשכנע אתכם בכל פעם מחדש בדברים שהם בשבילי הכי מובנים מאליהם. אנחנו לא רק מדברים על זהות לאומית, אנחנו מדברים גם על נאורות, על דמוקרטיה ועל מודרניזציה. הכבוד להיסטוריה שלך היא חלק מהנאורות. הזהות הקולקטיבית שלנו היא חלק מהנאורות. הזהות הלאומית שלנו היא חלק מהמודרניזציה והיא גם חלק מהנאורות. ותאמינו לי, אני הערבייה הממוצעת. אל תשלו את עצמכם ואל תנסו לעשות את החיים יותר קלים בכך שתגידו שחברי הכנסת הערבים הם יותר קיצוניים מאשר אלה שבחרו בהם. אני הכי מתונה שיכולה להיות.

אני לא אובססיבית בחישובים של מה יגידו עלי ואיך יקבלו אותי. יש כמעט קונסנזוס פה שאני חייבת לבחור בין האזרחות שלי לבין הזהות הלאומית שלי.

שחירות היא החופש לבחור בין אופציות, ואני אומרת שלפעמים החירות היא דווקא ההיפך: היא היכולת לא לבחור בין אופציות. תראו מי צריך לבחור: האשה צריכה לבחור, למשל, בין קריירה לבין משפחה, הגבר לא בוחר, ואתם מכריחים אותי לבחור בין זהות לבין אזרחות, בעוד שאתם, היהודים, לא צריכים לבחור. ואני לא רוצה לבחור, אני רוצה את שניהם. אני בן אדם שלם, לפחות כמוכן וכמוכם. אני רוצה גם את המעמד האזרחי שלי וגם את הזהות המלאה שלי. ברשותכם, אני רוצה לשבור עוד שתי אגדות מרכזיות. הנקודה הראשונה, כל מה שיש לי הוא בזכותי, בזכותי אישית ובזכות העובדה שאני נמצאת במולדת שלי, על אדמתי. כל מה שיש לכל ערבי בישראל הוא בזכותו ובזכות העובדה שהוא נמצא במולדת שלו. כל מה שאין לי נפקע ממני, נלקח. אני מבקשת קצת יושר, יושר מוסרי ויושר אנושי, בשביל שתסכימו אתי. לא הכול אידיאולוגיה, יש מקום גם למוסר בחיים. אז אל תגידו לי: חובות מול זכויות. אם חובות מול זכויות, אז המדינה חייבת לי הרבה. אם תרצו להתחשבן אתי, אז בואו נתחיל משנת 1948. אני מוותרת, שלא ניכנס מלכתחילה למשוואה הזאת. נקודה שנייה, חברי הכנסת הערבים כן מייצגים את החברה שלהם, גם כאשר הם מדברים על כיבוש ועל שלום ועל מלחמה. הרי החיים של האזרחים הערבים לא נסבים רק סביב מים ובריאות, דיור וכבישים. חיינו מכילים גם ערכים כמו כבוד לאומי, ואנחנו גם חלק מעם. אני נבחרתי בזכות העמדות הפוליטיות שלי גם בנוגע לשלום הצודק ולכיבוש, ולכן המאבק נגדו הוא חלק מהפרוגרמה הפוליטית שלי.

שאף אחד לא יטיף לנו איך לפעול למען האזרחים שלנו, למען האזרחים הערבים, בטח לא אלה שחתומים על עשרות ומאות החלטות שבהן מפלים נגדנו. אדוני היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, אני מייצגת פה קודם כול ערכים אוניברסליים,

חירות ושוויון. אני מייצגת כל אדם שמאמין בערכים אלה, אם הוא ערבי ואם הוא יהודי. ואחר כך, מתוך מסגרת הערכים הזאת, אני מייצגת את הזהות, האינטרסים והעמדות של האזרחיות והאזרחים הערבים, ואני אפעל לייצגם בנאמנות ובגאווה. תודה רבה. חכי רק דקה, חברת הכנסת זועבי. נהגתי כך כלפי כולם ואני עושה את זה מתוך אמונה, כחלק מההליך הדמוקרטי שלנו: אני מברך אותך

ואני מקווה מאוד שתתרמי, וגם באופן אישי תשכילי כאן, בתהליך של הדמוקרטיה כאן,

חברת הכנסת חנין זועבי מסיעת בל"ד בנאום הבכורה שלה. גם כל סיעתה התייצבה כנראה, אבל הם לא 15 כמו הסיעה הקודמת,

יציינו את נאום הבכורה שלה

אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום: נסיבות מותו של עלא אגבאריה שנפל ממסוק חילוץ,

ראשון המציעים, חבר הכנסת אחמד טיבי,

יש אילוצים שנובעים לא רק מהצרכים שלנו אלא גם מצורכי הממשלה. משפנה אלי נציג הממשלה והוא סיכם עם השר לאיכות הסביבה, בהסכמת השר לאיכות הסביבה, הוא צריך לצאת, נעניתי לפנייתם. אני חושב שכך כל אחד מאתנו היה נוהג. בבקשה. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, מלבד הידיעה על מותו הטרגי של עלא אגבאריה, התמונות ששודרו היו תמונות מזעזעות, של נפילתו מהמסוק תוך כדי ניסיון החילוץ, השידור של המוות בהתהוותו. דעתי היא שהיה צריך לשקול היטב, לא לפרסם את התמונות של האירוע הטרגי הזה. אבל זה הדבר המשני, הדבר העיקרי הוא כישלון החילוץ, והתוצאה אומרת הכול. התוצאה היא מותו הטרגי של עלא אגבאריה שניות לפני שחיילי יחידת החילוץ הצליחו להעלות אותו למסוק. הסיבות לא ידועות. המשפחה מאוד רוצה, כפי שגם דעת הקהל, הציבור רוצה לדעת מה קרה שם, מה סיבת הכישלון הזה, איך נוצר הכישלון הזה. האם מדובר בטעות אנוש, האם מדובר בטעות טכנית, מכנית, או בטעות אחרת? לכן, צריך להקים ועדה. לעתים צה"ל בודק את עצמו לבד ולעתים מקימים ועדת בדיקה חיצונית בראשות שופט. כבר היו דברים מעולם, תאונות כאלה שנבדקו על-ידי ועדה חיצונית,

הוועדה החיצונית משרה יותר אמינות בהליך הבדיקה עצמו, וזאת גם בקשת משפחת ההרוג,

עלא אגבאריה, על מנת לדעת בדיוק מה הסיבה. הנושא השני, שצרם למשפחה וצרם לאחרים, הוא ההתנהגות של המשטרה. לא הודיעו למשפחה באופן רשמי אלא לאחר כמה שעות, וחבר הכנסת עפו אגבאריה יכול ליידע אותנו, מספר רב של שעות. היתה פנייה של שוטר אם אפשר לפרסם את שמו של ההרוג באמצעי התקשורת. דעתי, ודעת המשפחה, היא שאפשר היה לעשות את זה בצורה יותר מסודרת, יותר אנושית, והדבר לא נעשה. לכן, אדוני היושב-ראש, גם למען גילוי נאות של האמת וגם כדי לבוא לקראת המשפחה בצערה על הטרגדיה הקשה שהתרחשה, אובדן בן יקר,

שתוקם ועדת הבדיקה החיצונית בראשות שופט, שתבדוק ותמסור את מסקנותיה הן לציבור, הן למשפחה והן לאחראים על המחלצים.

חבר הכנסת עפו אגבאריה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בדיוק לפני שבוע נהרג עלא אגבאריה, בן 24, מכפר מושרייפה. כפר מושרייפה הוא כפר קטן בוואדי-עארה, והמקום שבו נהרג הצעיר הוא בהרי הגלבוע. למי שלא מכיר את המקום, זה מקום מאוד מאוד יפה, פארק גדול, אבל משום מה נמצא שם איזה שדה מוקשים, אני לא יודע ממתי, מאיזו שנה, אבל המקום כמעט בלתי נראה, אין גידור, העשב כל כך גבוה שאפילו לא רואים אם יש שרידי גדר. אם יש שילוט, אז השילוט מרוחק מאוד מהמקום שבו אירע האירוע, האסון, וכמעט שלא רואים אותו, משום שהוא מאוד מיושן. מפקד חיל האוויר, אלוף אליעזר שקדי, אומנם הודיע על הקמתה של ועדה לבדיקת נסיבות הכשל, אך משיחות שקיימו עם בני משפחת המנוח יש כמה שאלות שאפשר להעלות בעניין הזה. קודם כול, הצעירים שנכנסו למקום, אם זה מקום כל כך פתוח, מדוע אין שילוט ואין גידור ומה שצריך? ובכלל, למה צריך להיות במקום הזה, היכן שכל הזמן מטיילות משפחות שלמות, שדה מוקשים? שאלה אחרת היא, האם באמת היה צריך לחלץ רק באמצעות מסוק? אני לא איש צבא, אבל שמעתי פה ושם שכנראה אפשר היה בדרך אחרת, ולא כל כך מקובל להביא מסוק מעל שדה מוקשים, אבל זה לבדיקת הוועדה, אין לי שום רעיון אם זה נכון או לא. לגבי ההודעה של המשטרה, אחרי שהילדים והאח של המנוח, בן 17, הודיעו למשטרה, אז רק אחרי ארבע שעות וחצי נודע לאבא דרך כלי התקשורת, ולא בדרך המקובלת, שבה המשטרה היתה צריכה להודיע לו. ומה עוד, שכשאחיו ניסה לשאול למה לא מודיעים ולמה לא עושים,

אפילו על הילד בן ה-17 שמו אזיקים ולקחו אותו לניידת, ואחר כך שחררו אותו. דבר אחר, היה שם איזה צלם מערוץ-10 שגם תיעד את העניינים. האם הובא הדבר הזה בחשבון? אני מקווה שהרשויות יפיקו את הלקחים הנדרשים מהטרגדיה הקשה הזאת, ואירוע מעין זה לא יתרחש בעתיד. אנחנו יודעים שהיחידה הזאת מיועדת לדברים הרבה יותר קשים מהדבר הזה. איך יכול להיות שכשל כזה, עם יחידה כזאת מיומנת, קרה? אני מצטרף לזה שוועדה חיצונית צריכה לבדוק את העניינים האלה, את כל הטרגדיה הזאת, ואנחנו נדע את האמת.

אני מאוד מודה לך. תודה רבה. המציע האחרון, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, בבקשה.

רבותי חברי הכנסת, לפני כמה שנים החליט ארגון האו"ם להקצות סכומי כסף ענקיים כדי לטפל בבעיית המוקשים בכל העולם, כי יש אזורים בעולם שהיו בהם מלחמות ועדיין יש שדות מוקשים. ניתן לממשלות סיוע, ובמקומות מסוימים הפעולה היתה כלל-עולמית, כלומר היתה אינטנסיבית. רק בשביל הידיעה, בכמה מקומות, כמו אפגניסטן, סודן ומקומות אחרים,

עשרות אלפי קטועי רגליים ואנשים שנפצעו, וגם אנשים שנהרגו בגלל שדות המוקשים. הייתי בבית המשפחה וראיתי שהאחראים ליחידת החילוץ 669 אמרו שזה האסון הגדול ביותר בתולדות היחידה הזאת. זה גם האסון הגדול ביותר בתולדות המשפחה הזאת, שהבן שלה נהרג בנסיבות כל כך טרגיות. המינוי של ועדת חקירה פנימית בנושא הזה, אני חושב שהוא לא נכון בנסיבות העניין. אני חושב שיש מקום, כבוד היושב-ראש, לוועדת חקירה חיצונית, קודם כול כי הנוהג הזה שגופים חוקרים את עצמם הוא בעייתי, אבל גם כי נניח שיחידה 669 תחקור את עצמה ונניח שהיא תגיע ותחשוף את האמת במלואה,

יש כאן שני עניינים שצריך לחקור אותם, לא רק עניין אחד: קודם כול, מדוע יש עדיין שדה מוקשים שם? מדוע מדינת ישראל לא ממלאת אחר החלטת האו"ם ולא משתפת פעולה עם האו"ם בנושא הזה?

יש שאלות אחרות שאני לא רוצה להעלות אותן כאן. יש שדות מוקשים שישראל זרעה בלבנון ובמקומות אחרים ועדיין אין פירוט מלא של המפות ועדיין אנשים מתים ונהרגים בלבנון אחרי המלחמה, גם כי ממשלת ישראל מסרבת לתת פירוט מלא של מפות המוקשים. אבל זה נושא אחר, אנחנו נדבר עליו בהזדמנות אחרת. לכן, אני חושב שיש מקום לוועדת חקירה חיצונית, כדי שהאמת תיחשף, מה היתה הרשלנות כאן, ודאי שמישהו התרשל כאן. כבוד היושב-ראש, מסתובבות עכשיו שמועות, גם בעיתונים וגם בין האנשים: פעם אומרים שהצוות הוא צוות חדש, מתלמד, עדיין אין לו ניסיון, שמועה אחרת אומרת שמדובר בטכנולוגיה או בטכניקה חדשה של חילוץ שעדיין לא נוסתה מספיק. בכל מקרה, היתה כאן רשלנות.

אף אחד לא יכול לשכנע אותי שלא היתה רשלנות. אם לא היתה רשלנות, עלא לא היה נהרג. דבר שני, אני חושב, ואת זה צריך לבדוק, שהיתה רשלנות בעניין שדה המוקשים. הוא לא צריך להיות, ואם הוא ישנו, הוא צריך להיות מגודר ועם תמרורי אזהרה מאוד ברורים. זה לא רק העניין של עלא, בוודאי של עלא, אבל זה עניינו של כל אזרח שיכול להיתקע במקום כזה וחס וחלילה או שמוקש יפגע בו או שהחילוץ שלו יגרום לנזק או למוות.

תודה רבה, אני מאוד מודה לך. אני מזמין את סגן שר הביטחון, חבר הכנסת מתן וילנאי, להשיב למציעים. יושב-ראש הכנסת, חברי חברי הכנסת, אכן, האירוע הקשה שבו עלא אגבאריה

שחלקנו גם ראינו באמצעות מצלמת טלוויזיה של חובבים, הוא כישלון בחילוץ שצריך להיבדק ביסודיות, ואכן זה מה שמערכת הביטחון תעשה. אין לנו אינטרס להסתיר משהו, אין לנו אינטרס לא ללמוד את זה היטב, עד הסוף, מה קרה שם, ולו על מנת שאירוע כזה לא יחזור. זה הולך להיבדק בצורה יסודית. זה יתחיל לא ב-669 אלא בחיל האוויר, ימשיך לשאלות והערות של המטה הכללי, וכל דבר שהמשפחה תרצה לשמוע היא תשמע מאתנו, וכל דבר שהכנסת תרצה לשמוע, אני ממליץ, ועדת החוץ והביטחון היא המוסד הראוי בכנסת על מנת לקבל את הדיווח, כי זאת לא חקירה קצרה, זה ייקח זמן, על מנת להבין מה היה הכשל שגרם לנפילתו של עלא אל מותו מהמסוק הזה. לכן, כל מה שאני ממליץ זה להעביר את זה להמשך מעקב בוועדת החוץ והביטחון, וועדת החוץ והביטחון יכולה לדון בכל נושא שהיא תרצה. מערכת הביטחון לא מתכוונת להסתיר שום דבר בעניין הזה. אנחנו עוסקים בחקירות מסובכות בסדרי-גודל, שגם הן עוסקות בחיי אדם, כאשר המערכת עושה את זה בתוכה, זה דיון עתיק יומין אם זו חקירה חיצונית או פנימית. אין שום מקום לחקירה אחרת בשלב הזה, ואני ממליץ שהכנסת תמליץ להביא את המשך הדיון לוועדת החוץ והביטחון במליאתה. אפשר לשאול שאלה, אדוני היושב-ראש?

מה עם עניין המוקשים

יש בארץ הרבה שטחים חשודים במיקוש, כי לשדות מוקשים ותיקים, עתיקים, יש תכונה שהם זזים ממקום למקום. בערבה, בנגב, יש עשרות קילומטרים שאנחנו עוסקים בניקוי שלהם. זאת גם משימה שיכולה לעלות בחיי אדם, לא פשוט העניין הזה. אני לא בקי בשדה המוקשים הזה. אני חושש להגיד ואני לא אומר דבר בדוק, שהוא שדה מוקשים ירדני מ-1967. יש גם שדות מוקשים כאלה, ויש גם מוקשים אחרים שהונחו בצורה כזו או אחרת על-ידי כוחות עוינים על מנת שאנחנו ניפגע מהם. אבל כל הנושא של מיקוש הוא מורכב, הוא בעייתי, אנחנו עוסקים בו כאשר צריך, לא בכל פינה ולא בכל מקום, כי העיסוק במיקוש הזה הוא מאוד מסוכן לכל מי שהולך להתעסק אתו, בעיקר מכיוון שהמוקשים זזים והזמן עושה את שלו. לפחות גידור ושילוט, אדוני סגן השר. הגידור והשילוט במקום הזה ספציפית, הוא לא בולט.

אני לא הייתי שם.

אני, לעומתכם, קשה לי להתייחס לשמועות. אני לא חי משמועות, אני בנוי אחרת. פשוט אני עוסק במערכת ענקית שעובדת על דיווחים, על מראה עיניים, לא על שמועה כזאת או אחרת שמישהו שמע ממישהו אחר. צריך לבדוק מה קורה בגידור של השדה הזה במדויק. הוועדה הזאת, ללא ספק, תבדוק גם את העניין הזה ותגיע למסקנות הראויות. אני רוצה לפנות למציעים. חברי הכנסת המציעים, אנחנו לא נצליח כרגע לחלץ יותר מידע מסגן השר.

אני חושב שהנושא שהעליתם, יש לו היבט ספציפי של המקרה המסוים, ויש לו היבט כללי, שלדעתי מעצים עכשיו נוכח התשובה של סגן השר. משום שאנחנו כרגע מקבלים מידע שהנושא הזה לא מוסדר,

באזור שבו קרה המקרה הזה, אלא יש מקומות נוספים ברחבי הארץ. לא זה הפורום שבו אנחנו יכולים להתקדם. אני מציע שאכן הנושא הזה יידון בוועדה. אתם כמציעים תוכלו גם להגיע לשם. אני לא יודע אם יש לכם נציגות שם בוועדה, אבל אני חושב שהנושא הוא בהחלט ראוי לבחינה בהיקפים הרבה יותר רחבים מאשר אפילו היו לנושא כאן עכשיו, לאור הודעתו של סגן השר. אבל כרגע לא נוכל להוציא יותר מהדיון, ואני מבקש שנמצה אותו, אם אתם מסכימים, על-ידי כך שנעביר את הנושא לוועדה, והמשך הטיפול יהיה בוועדה. אתם מסכימים? חבר הכנסת אחמד טיבי. אני מסכים.

חבר הכנסת אגבאריה. מסכים.

חבר הכנסת זחאלקה, מסכים?

אנחנו נעבור להצבעה. מי שיצביע בעד, הוא בעד העברת הנושא לוועדה. מי שיצביע נגד, הוא בעד הסרת הנושא מסדר-היום. נא להצביע. מי שבעד, זה בעד העברה לוועדה, מי שנגד, הוא בעד הסרת הנושא מסדר-היום. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת

בעד, 9, נגד, 1. אתה בעד מוקשים?

אני נגד כי אני רוצה

אני אנסה בסקירה שלי, עד אשר תפסיק אותי, לדבר על הנושאים הללו. אני רוצה לדבר על נושא האכיפה. אין ספק שנושא האכיפה חשוב מאוד.

ספק שלאכיפה אין סיכוי להצליח אם לא יהיו בה כמה דברים. אני מוכרח להגיד לכם, כשנכנסתי למשרד היו לנו 34 שוטרים במשטרה הירוקה, ואני מסיים את התפקיד עם 38. נוספו לנו

בשנים האחרונות טוענים נגדנו שהתקציב שלנו זעום. נדמה לי שחבר הכנסת דב חנין כתב על זה רק לפני

יש לנו הצטברות, יש במשרד תיקים משנת 2001 שהטיפול המשפטי בהם עדיין לא נגמר. יש לנו כ-500 תיקים. החלטנו ללכת לפי סדר

לגבי הפסולת הביתית, רבותי, הפסולת הביתית במדינת ישראל מטופלת יותר טוב. אתה כמעט לא תמצא פסולת ביתית שמושלכת בצדי

יש נכונות, ואם לא תהיה נכונות תהיה גם חקיקה שתחייב את היצרנים ואת היבואנים לטפל ב-60% הללו. אני מוכרח להגיד שאנחנו נמצאים בעיצומם של מגעים עם קבוצה שעשתה את הדבר הזה בבלגיה, ואנחנו מתכוונים בתקופה הקרובה להתחיל בניסיון בשתי ערים במדינת ישראל.

בבקשה, אני מקבל. אני רוצה לומר שתי מלים בנושא של זיהום אוויר, ואני אגיד את זה בצורה כללית.

נושא שיידון כאן בכנסת הוא מתקן האמוניה במפרץ חיפה. אדוני אמור להתייחס אליו, הסכנות. במקרה שיהיה אסון, שמעתי שעלולים להיפגע כ-100,000 איש

הפעם ישראל תוגדר, כנראה, כמדינה מפותחת. כמו כן, ישראל שואפת להתקבל כחברה מלאה ב-OECD. סביר כי בהסכם הבין-לאומי הבא תחויב ישראל להגביל את פליטת גזי החממה בעשרות אחוזים לעומת שנת הבסיס, שכנראה

המטרה שלי, אם זה היה תלוי בי, היא להוריד את הסיפור הזה של ה"מצ'ינג" ולשים את הכסף במקום שצריך לטובת כל האוכלוסייה. זה

לגבי האמוניה, אני עונה על הצעה לסדר-היום בנושא מכל האמוניה אחרי זה ולכן לא

נעשה את הכול, גם בחיסכון אנרגטי.

למשל, יכול לחסוך הרבה מאוד אנרגיה,

על-ידי גינות וכיוצא בזה, ואת זה אנחנו נעשה,

אבל יש גם מקומות אחרים. את אלה אני כרגע שולף מהזיכרון שלי. חשוב מאוד שבקרב האוכלוסייה המקומית יהיו אנשים שידאגו לנושא

תודה רבה. תודה רבה.

הכנסת דב חנין, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש,

עמיתי חברי הכנסת,

יש גם בעיות קשות בעולם, בעיות שישראל גם כן סובלת מהן ומושפעת מהן. התמונה של ההתמודדות הסביבתית שאנחנו צריכים לסגל לעצמנו היא תמונה חדשה. אנחנו צריכים הבנה חדשה לחלוטין בשאלה מהו הנושא הסביבתי, על מה אנחנו מדברים ואיך אנחנו מתמודדים עם הנושא

לכן, אי-אפשר להבין אף אחת מהסוגיות שעומדות על

זה נכון לגבי חוץ וביטחון, זה נכון לגבי כלכלה, זה נכון לגבי

אבל זה לא נכון רק למדע ולטכנולוגיה, זה נכון גם לגבי הסדרים חברתיים. דווקא מכיוון שאנחנו מדינה כל כך קטנה וצפופה, אנחנו יכולים לייצר הסדרים מתקדמים יותר של עבודה,

יש לנו חלוקת עבודה. אנחנו כותבים את החוקים ואתם את התקנות. אני אומר לך, תאמין לי, בוא נפעל, ואני מתחייב כחבר כנסת באופוזיציה, אם יהיה לי חלק בעניין

יודע שיש גורמים בישראל,

שיוזמים פטנטים כאלה ואחרים,

שלי, זה גם משרדים אחרים, וזה בעיקר בשוק הפרטי. אני מודה לך.

אדוני השר, אני רוצה לומר רק מלה אחת על הדברים שאמרת ולשאול אותך עוד כמה שאלות קצרות.

שלא מספיק שימוע, צריך לעשות, אז בשביל מה צריך שימוע? אם לשימוע אין משמעות, זה תהליך טכני בטרם העמדה לדין,

השימוע הוא הליך שנועד לשמוע את הטענות של המפעלים.

אין לי טענה על קיומו של השימוע. הטענה שלי היא שכאשר גורמים כמו

החדשים? יש חדשים? ודאי, יש חדשים.

יושב-ראש,

עוד לא התחילו ועדות הכנסת לפעול, אבל השדולות כבר פורחות.

הנושא הבא, לגבי "גדיב" ו"בזן", זה נכון מאוד מה שאמרת, שהם זומנו לשימוע. וזה נכון מאוד שבשימוע הם היו צריכים לענות על שאלות א',

אני מזמין חברי כנסת נוספים. חברת הכנסת ליה שמטוב, ולאחר מכן,

קודם כול שמעתי את הדיווח שלך, ואני רוצה להודות לך על העבודה שעשית במשרדך. אני רציתי לשאול אותך על נושא העסקים

אני לא רוצה לעשות פרסום רע למפעל כזה או אחר אבל ישנו מפעל במפרץ חיפה שהוציא תשקיף לציבור ובתשקיף לא צוינה העובדה שיש לו קרקעות

אדוני היושב-ראש, בדיוק דיברתי עם חבר הכנסת חנין, חשבנו שזו כנסת יחסית ירוקה, שיש בה הרבה אנשים, סליחה, חברי כנסת, עם אג'נדה ירוקה, ונותר לי רק להצטער על כך, אדוני השר,

מה שקרה הוא שהצינור נפגע, והביוב פרץ לנחל-איילון, ולא היה קורה שום דבר אילולא היו לנו שני פרצי

במקרה הזה, רשות הניקוז קיבלה על עצמה,

תפקידה, לבנות

אני לא ראיתי הודעה על פתיחה מחודשת שלהם. הלוואי שירד גשם. אם ירד גשם, הפרדנו עכשיו בין השפכים של מעלה הנחל לאלה של מורד הנחל, והסיכוי שיקרה שיטפון נוסף שואף לאפס.

אבל הוא שואף לאפס. כדאי שתביא בחשבון

אנחנו עוברים לנושא הבא

והשר יישאר כאן ובאופן הכי טבעי יענה על ההצעות לסדר-היום בנושא מכלי האמוניה במפרץ חיפה, שזה בעצם חלק בלתי נפרד מהסקירה שלו, הצעות לסדר-היום שמספרן 99, 101, 105, 108

לכן, המסר שאני מבקש להעלות מעל

הדבר השני, "אגן כימיקלים" מי שהיה באותו זמן באשדוד,

"אגן כימיקלים" הוקם לפני שהוקמו מפעלים אחרים בסביבה. אסור לאשר ליד מפעל עם חומרים מסוכנים בנייה של מפעלים אחרים. בכך טעו כל השנים. היום אנחנו מקפידים על

לפי דעתי כבר התחילו לסלול כביש עוקף-חיפה ועוקף-כביש הצ'ק-פוסט על מנת שהתנועה של המשאיות עם החומרים המסוכנים לא תעבור באזורים

הוועדה קבעה כי אין כיום מקום נכון יותר למכל האמוניה מאשר במסוף הכימיקלים בנמל חיפה. בהערכות סיכונים שנעשו בוועדה נמצא כי בתנאי יציבות אטמוספרית שכיחים, הסיכון לחיי אדם קיים בטווח של 400 מטרים,

בזמן חירום מפחיתים כל הזמן את הכמויות, אבל אי-אפשר להפחית לגמרי. הסיפור הזה הוא סיפור לא פשוט, נצטרך לחיות אתו. דבר

אולי הוא יציע להוריד את זה מסדר-היום? לא, אבל יכול להיות שהוא יציע לדון בזה בוועדה. היות שאני, אני שואל: האם אתם מסכימים להצעת השר? אני לא מסכים.

רבותי,

הצעות לסדר-היום: סירוב האוצר להעביר סיוע לעמותות החסד וגידול במספר המשפחות הנזקקות, הצעות שמספרן 120, 140, 144

הבעיה השנייה היא התופעה של העמותות במדינת ישראל. בכל מערכת שלטונית דמוקרטית,

ל-NGO או לארגוני המגזר השלישי יש חלק במערכת הדמוקרטית, חלק וולונטרי במערכת

אז אני אומר, א. החלטתם שאתם צריכים להעביר כסף לעמותה כך, ואתם תמיד אומרים: ערב חג הפסח,

אותי, אדוני,

לאנשים האלה לא יהיה איך להסב לשולחן הסדר. כאילו בשאר ימות השנה יש לאותה משפחה איך להסב לשולחן הרגיל,

יארצייט זה יום שנה למתים. אז אני רוצה לציין את יום השעה. זאת השעה השביעית לישיבתי כאן, מ-11:00. אני אומר את זה דווקא על חשבון זה שיש לנו זמן, רק שעה

כאילו כל דבר יהיה כלול בביטוח הזה, אבל במינימום או במקסימום שהמדינה יכולה. ככל שהמדינה תעשה פחות את תפקידה,

עד שבסופו של דבר יכול להיות

כמה נפלא הוא המראה המתגלה לעין כול בערבי פסח, כאשר רחובות שלמים נסגרים ובהם מחולקות חבילות מגוונות של מזון, מצות,

ובמבואות הבתים פורקות משאיות,

אולי אפילו פול-טריילרים, טונות של פירות וירקות ומוצרי החג

אז נכון, לא תיפסק חלוקה של קמחא

אבל אני חושב שזה שהממשלה לא שותפה לכך זה מסר ערכי. איפה המסר החשוב לאנשים שמתעסקים בכך? איפה ההערכה שלנו,

גם אם זה

לא פחות הזכות היא לסייע. ואני חושב שהסיוע והנתינה הם זכות יותר גדולה.

זה נקרא צמיחה.

אמרתי לו: אני עצוב, למה אתה שמח? לדעתי, קודם כול בעניין תקצוב העמותות יש צורך, אני הייתי בכלל מקים רשות ממשלתית שהיא הרשות

יכול להיות שאלה הם הזמנים, ולממשלה גם אין מה לומר,

ואנחנו צריכים להסתפק. הקדמתי והרחבתי את הדיבור על כך, כי אני רוצה לחלוק אתכם דבר נוסף שנובע מהתקופה שבה אנו נמצאים. על-פי